דברי יושב-ראש הכנסת בפתיחת המושב השני 6 היו"ר מיקי לוי: 6 דברי נשיא המדינה בפתיחת

פני נשיא המדינה ויושב-ראש הכנסת.) נא לשבת. היום כ"ח בתשרי התשפ"ב, 4 באוקטובר 2021. אני מתכבד לפתוח את פתיחת המושב השני של הכנסת העשרים-וארבע, כולל דברי נשיא המדינה. כבוד נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, אדוני ראש הממשלה חבר הכנסת נפתלי בנט, נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות,

הממשלה החליפי ושר החוץ חבר הכנסת יאיר לפיד, ראש האופוזיציה חבר הכנסת בנימין נתניהו, שרים וחברי הכנסת, מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ, מנכ"ל הכנסת גיל סגל, היועצת המשפטית לכנסת עו"ד שגית אפיק, ספורטאים ונציגי הוועדים האולימפיים והפראלימפיים, אזרחי ישראל, מכובדיי כולם.

בעת הפתיחה החגיגית של המושב, הזמנתי את המשלחת האולימפית והמשלחת הפראלימפית, שהביאו לכולנו גאווה לאומית ענקית בחודשים האחרונים, להתארח במליאת הכנסת. כולנו צפינו בכם מתעלים מעל כל הקשיים, נשארים ממוקדי מטרה ומוכיחים לכולנו שוב את ניצחון הרוח על הגוף. כאשר צפינו בכם, הצלחנו לשכוח ממחלוקות פוליטיות של ימין, מרכז ושמאל ומההבדלים בינינו. כאשר "התקווה" הושמעה באולמות האולימפיים, הרגשנו כולנו כעם מאוחד וגאווה גדולה.

התגעגעתי לרגעים אלה של תחושת אחדות לאומית, ואני יודע שגם הציבור הישראלי ורבים מחבריי פה במליאה התגעגעו לתחושה זו. אני מקדם אתכם בברכה ביציע הכבוד ומצדיע לכם בשמי ובשם כנסת ישראל. זה כבוד גדול עבורנו. תודה רבה. (מחיאות כפיים) בנוסף לתחושת האחדות, אתם, הספורטאיות והספורטאים שלנו, נתתם השראה והוכחתם לנו שאנו יכולים להיות טובים יותר, שאנו יכולים להתעלות מעל האתגרים האישיים והלאומיים שלנו, ולנצח, שעל אף המחלוקות העמוקות בינינו, מטרתנו היא אחת ומשותפת, והיא טובת מדינתנו ועמנו. אלו השראה ודוגמה שלצערי אנו זקוקים להן בבית הזה. המחלוקות העמוקות בין הגושים ושיח השנאה שליוו אותנו לאורך כל מערכות הבחירות ובמושב הכנסת הקודם קיימים בינינו גם היום. בחודשים האחרונים מאז נכנסתי לתפקידי, עשיתי הכול, אבל הכול, כדי לגשר בין הצדדים. חשבתי שהרכב הוועדות שהציעה הקואליציה בתחילה לא היה מאוזן, ופעלתי לשנותו. הקואליציה הלכה כברת דרך ארוכה, ובסופה הוגדלו ועדות ונוספו חדשות כדי להגדיל את כוחה של האופוזיציה, הסכמתי למנות עוד שני סגנים מהאופוזיציה ליושב-ראש הכנסת, ואפילו החזרנו את נציג האופוזיציה בוועדה למינוי שופטים ודיינים.

כפי שאמרתי בבג"ץ, אנחנו מודים לכם, נחה דעתי,

תודה רבה שאתה מאפשר לנו לשבת פה,

ואני חושב שההצעה המונחת על השולחן כעת, בושה וחרפה, יא בריונים. היא הצעה הוגנת. תודה רבה, חבר הכנסת אמסלם. מה תודה רבה, זה המציאות. הגיעה העת להפסיק את ההחרמה הגורפת וחסרת התקדים של האופוזיציה. מעולם לא היה בכנסת מאורע כזה

אופוזיציוני שלם מסרב להשתתף בעשייה,

הפרלמנטרית באופן גורף ומוחלט, עד שבא אלקין, עלק החכם הגדול. ומסרב לקחת חלק קריטי בדמוקרטיה הישראלית. במקביל, אני קורא לחבריי בקואליציה לקדם את הרכב הוועדות באופן המאוזן שהוצע. הבית הזה ידע להתגבר על מחלוקות גדולות הרבה יותר, וכולי תקווה שהמשבר הזה יסתיים במהרה ונצא לדרך חדשה. במושב הזה נהיה חייבים לשנות את אופי השיח שבו אנו מנהלים את הוויכוחים בינינו. אני יודע שגם אני חטאתי בכך בעבר. הציבור הישראלי, ששבע מריבים ומשנאת חינם, מסתכל על הבית הזה וכואב, כואב לו לראות את חברי הכנסת מקללים ומדברים בשיח נוראי אחד כלפי השני, וכואב לי לראות את חוסר היכולת לשתף פעולה בנושאים שקשורים בגורל כולנו. גם אני כואב את כאב הציבור, ואני קורא לכל אחד ואחת מכם, חבריי חברי הכנסת, לזכור כי על אף המחלוקות הפוליטיות בינינו, עם אחד אנו, וגורלנו קשור לנצח יחדיו. די לשיח האלים, די לשנאת החינם, די לחרמות, כן לכבוד הדדי, כן לשיתוף פעולה, כן לאחדות בעם. מכובדיי, כנס החורף שאנו פותחים היום יהיה כנס ארוך במיוחד, ובמרכזו נעביר את תקציב המדינה לראשונה זה שלוש שנים. בכך נשים סוף, למה אתה משקר?

זו תעשייה של שקרים, חברת הכנסת רגב, תודה. חבר הכנסת אמסלם, תודה. תודה.

למה אתה משקר? בכך נשים סוף לחוסר הוודאות,

התקציב הדו-שנתי שהעברנו לא נחשב? תודה רבה, חבר הכנסת אמסלם. לא נחשב? צר לי, אני לא רוצה להוציא אותך דווקא בפתיחה. למה שתוציא אותי? התקציב יאפשר למשרדי הממשלה לעבוד באופן מסודר, לתכנן קדימה ולהוציא תוכניות אל הפועל. במקביל לעשייה, גם במושב הזה אנו ממשיכים להתמודד עם מגפת הקורונה, שגובה מחיר כבד בחיי אדם. הנתונים על חשיבות החיסון לא משקרים.

אני קורא לכל מי שטרם התחסן ללכת ולהתחסן. החיסון הזה מציל חיים, פשוטו כמשמעו. כדי שנוכל להמשיך לנהל את הכנסת באופן רציף ושוטף,

כשהיינו בממשלה לפיד ובנט ספרו לנו את המתים כל יום.

היו עומדים פה, סופרים, ולמען השמירה על בריאותכם ובריאות עובדי המשכן, אני מבקש מכל אחד ואחד מכם,

600. עכשיו מכילים מתים. זו ממשלת ההכלה.

ממשלת ההכלה של המתים.

חבר הכנסת אמסלם,

לא יותר. פתאום יש לך כבוד לכנסת. אני מבקש מכל אחת ואחד מכם להקפיד על נוהלי הקורונה. אני מבקש מכולנו להקפיד על עטיית מסכות ברחבי המשכן ולפרסם את התו הירוק שלכם לציבור, בתקופה שבה מוטלות הגבלות על הציבור, מוטלת עלינו החובה לשמש דוגמה יותר מתמיד, ואין לי ספק שמעשה זה ייצור אמון מצד הציבור ויתמרץ עוד ועוד אזרחים ללכת ולהתחסן. בהזדמנות הזו אני מבקש לשלוח ברכת דרך צלחה לך, אדוני הנשיא יצחק הרצוג, ולמשלחת חברי הכנסת שיתלוו אליך,

לאוקראינה, כדי לחנוך מוזיאון חדש שינציח את טבח באבי יאר הנורא, טבח מזוויע שהשנה מציינים לו 80 שנה. זוהי עוד אבן דרך חשובה בהנצחת קורבנות השואה ובהבטחה שלנו להם: לזכור ולא לשכוח. לסיום, אני רוצה לברך את המשלחות שלנו לטוקיו

חברי הכנסת, שנזכה להעניק לעם ישראל עוד הרבה רגעים מרגשים של גאווה ואחדות לאומית, שנזכה לתת לציבור דוגמה של שיח ראוי ומכבד ושנזכור כי על אף ההבדלים בינינו,

טובת מדינת ישראל ורווחת אזרחי ישראל עומדות לנגד עינינו. תודה רבה. אדוני הנשיא, אני מזמין אותך לשאת דברים, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת מיקי לוי, ורעייתו נורית, ראש הממשלה נפתלי בנט, נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, ראש הממשלה

יאיר לפיד, ראש האופוזיציה חבר הכנסת בנימין נתניהו,

חברי כנסת, קצין הכנסת, מזכירת הכנסת,

נציגי הוועדים האולימפיים והפראלימפיים, חברי המשלחת שלנו לאולימפיאדה, ששבה עטורת מדליות והישגים, חברי המשלחת שלנו למשחקים הפראלימפיים, ששבה אף היא עטורת מדליות והישגים, מכובדיי כולם, אזרחיות ואזרחי ישראל. לפני כשלושה חודשים נשאתי מולכם מעל בימה זו שבועת אמונים למלא בנאמנות ובאהבה את תפקידי כנשיא מדינת ישראל. התחייבתי אז בפני הציבור הישראלי כולו לצאת אל מסע בין קווי השסע והשבר של החברה הישראלית, מסע שמטרתו למצוא את המאחד בתוך ההבדלים, את המאחה בין הקרעים, מסע המיועד למצוא מחדש אותנו, אזרחיות ואזרחים, קהילות ומגזרים, תרבויות וניגונים שונים, הפורטים את אותן תפילות וכמיהות לב, אותם חלומות ותקוות, תמונת חיים מורכבת ונדירה, שהיא-היא מדינת ישראל היקרה שלנו, שלם הגדול מסך חלקיו. אחד האנשים האמיצים שפגשתי בדרך הוא סמל ראשון משה אלמליח. כשהכרנו ביקשתי שיספר לי את הסיפור שלו, את המציאות המורכבת, ההתמודדויות היום-יומיות, האתגרים שבדרך, אלה שצלח ואלה שעדיין בפניו. כמו לא מעט בני נוער שהיום-יום שלהם איננו פשוט ואיננו הוגן, אלה שלצערנו אינם זוכים לסיכוי אמיתי, גם משה הסתבך כנער והידרדר לעבריינות. המשך המדרון היה פרוס לפניו, אך ממש רגע לפני התהום משה החליט לבחור אחרת. הוא עבר הליך שיקומי יוצא דופן בכפר מלכישוע, התגייס לחוות השומר בצה"ל, שם השלים תעודת בגרות מלאה, ועבר בסופו של דבר לשרת בחטיבת גולני. משה הוא היום חייל בן 22, סמל ראשון, לוחם מצטיין בחטיבת גולני. חייל למופת, אחראי ומסור, אח גדול לחבריו-לוחמיו בפלוגה, והוא מגלם את יכולתו של אדם לבחור מחדש בכל יום לכפר, לתקן, לשנות, כי משה לא רק קיבל הזדמנות שנייה, הוא גם בחר לקחת אותה בידיים כדי לבנות לעצמו חיים טובים יותר.

היום בפתח המושב השני של הכנסת העשרים-וארבע, יותר מאי פעם הרי זו לכם, חברות וחברי הכנסת, לא הזדמנות שנייה אלא הזדמנות רביעית, שאל לכם להחמיץ, לבנות במדינת ישראל חיים טובים יותר למען כולנו, ואני קורא לכם לקחת את ההזדמנות הזו בשתי ידיים. אנו ניצבים בפתחה של שנה חדשה, בפתחו של מושב כנסת חדש, שבמהלכו תקציב המדינה, ואיתו תוכנית העבודה של הממשלה, יוצגו בפניכם ויובאו לאישורכם, נבחרות ונבחרי העם. גם נגיף הקורונה האכזרי והחמקמק, שלימד את כולנו שיעור בצניעות, יוסיף וילווה את חיי העולם כולו. במשרדי הממשלה מורגשת התכונה ותכנון קדימה. כך גם ברשויות המקומיות וגם במגזר השלישי המשווע לתקציבים. גם המשכן הזה, על כל מנגנוניו, חייב למצוא את הדרך לשוב במהרה לשיח מכבד, הוגן ושוטף בין קואליציה לאופוזיציה ובין אופוזיציה לקואליציה. במהלך המושב הזה יגיעו סוגיות רבות ומורכבות אל מליאת הכנסת. היאבקו על עמדותיכם בנחישות ובלהט. זו חובתכם כנבחרי ציבור וכשלוחיו של הציבור כולו. אך גם בתוך סערת העימותים אל תשכחו: ויכוחים עניינים, כן, לגיטימציה לבריונות, לא. הציבור הישראלי מביט בכם, מקשיב לכם, לטוב ולרע. ההתנגשויות היום-יומיות במשכן הזה, הסגנון, הבוטות, זה מה שרואים הילדים והילדות שלנו. הצעירות והצעירים בישראל הם הרי העתיד שלנו, שכן כל אחת ואחד מאיתנו במילותיו ובמעשיו משפיע על פניה של מדינת ישראל שלנו.

שכל אחת ואחד מאיתנו עושים כל יום מעצבות את המחר, ואין לנו אלא כוחה של הדוגמה האישית כדי להשפיע, להרגיע, לשנות כיוון. לכן אני קורא לכם לשוב ולבחור מחדש בכל יום לדבר. לבחור ולנהל שיח מכבד ונאות, ענייני והוגן, גם אם תקיף, כפי שהיטיב לנסח זאת ידיד ישראל, נשיא ארצות הברית חברנו ג'ו ביידן. הוא אמר זאת כך: Not merely by the example of our power, but by the power of our example. ואני אומר ומתרגם: לא מתוך הדגמת הכוח אלא מכוח הדוגמה. זה נכון בנקודות ההסכמה, זה נכון, בוודאי ובוודאי, בנקודות המחלוקת, כואבות ונוקבות ככל שיהיו. אני קורא לכם לשוב ולבחור מחדש בכל יום בממלכתיות הישראלית. כנשיא המדינה, אני אעשה הכול כדי לחזק את יסודות הממלכתיות הישראלית ולעצור את הכרסום בחוסן הלאומי הישראלי הפנימי בכך שנאכלת הממלכתיות הזאת. הממלכתיות היא הדבק המחבר אותנו כקהילה, כעם וכמדינה חזקה ומשגשגת. הממלכתיות היא אשר נותנת בידנו את הכוח והיכולת לראות מעבר לקבוצה או מגזר את הטוב והמשותף של כולם פה ביחד ואת האכפתיות לאחר. כשאנו מרשים לעצמנו לרמוס את הממלכתיות אנחנו מביסים את עצמנו. לכן אני קורא לכם, חברותיי וחבריי חברי הכנסת,

קווים אדומים וברורים בשיח הציבורי, לנהל דיונים על מהותם של הנושאים, לעצור מופעי שיסוי, להיות מורי דרך, מקני ערך ומודל לחיקוי, להראות שאפשר למצוא את הדרך, כשירה של המשוררת זלדה, אל אותו "מעיין חבוי ששמו דו-שיח". המשימה הזו היא של כולנו, התיקון הזה הוא של כולנו, הוא יכול להיות והוא חייב להיות. במרחב הציבורי הזה נדונות הבעיות הכי קשות של הקבוצות הכי מוחלשות בחברה הישראלית, מוכרעים אתגרים מורכבים וחיוניים בדבר ביטחון ישראל בחוץ והאלימות המתפשטת מבית. גורלות של אזרחיות ואזרחים נחרצים פה בהינף הצבעה, כמו זה של משה אלמליח וחבריו,

של חברות וחברי המשלחת האולימפית של ישראל לאולימפיאדת טוקיו והמשלחת הפראלימפית הישראלית למשחקים הפראלימפיים, שנמצאים איתנו כאן היום, אלופות ואלופי תעצומות הנפש, שהסבו לכולנו נחת וגאווה עצומים, ותודה רבה לכם.

(מחיאות כפיים) כמו זה של כשני מיליון אזרחיות ואזרחים ישראלים ערבים וערביות, שרק מבקשים לחיות חיים נורמליים ושקטים ולצאת מן הבית בבוקר ולשוב אליו בערב בשלום. זו זכותם היסודית, זו חובתה הבסיסית ביותר של מדינה לאזרחיה בכל רחבי המדינה. מאז ראשית השנה נרצחו כבר כ-100 אזרחים ואזרחיות חפים מפשע באירועי אלימות בחברה הערבית, 100 בני אדם שנבראו בצלם אלוהים, כפי שקראנו בפרשת השבוע, פרשת בראשית, רק לפני יומיים. בנות ובני אדם כמונו כולנו, עולמות שלמים שחרבו ברגע. הטיפול באלימות בחברה הערבית הוא אתגר לאומי חשוב ובוער ביותר, ואני בטוח שישנה פה הסכמה מקיר לקיר בנושא. אסור לנו להתרגל לרציחות ולחיסולים, ודאי לא להשלים עם מציאות יום-יומית של טרור אזרחי משתק. זוהי שעת חירום המחייבת את כולנו לפעולה נחושה ביחד, כמאמר המשורר, לעולם אל תשאלו למי צלצלו הפעמונים, לכם הם מצלצלים. וכמו כדי להוכיח את יכולתה של האלימות להתפשט כאש בשדה קוצים, לפני כמה שבועות נחצה קו אדום נוסף, עת שחבר הבית הזה, חברנו חבר הכנסת מאיר פרוש, יצא לשאת את תפילת שחרית והותקף ברחוב ליד ביתו. אלמונים התנפלו עליו וניסו לגזוז את זקנו, מראות שהדעת אינה סובלת.

מכובדיי, האלימות אינה פוסחת, לצערנו, על אף קבוצה בתוכנו, היא עיוורת להבדלים בינינו. אירועים שבהם אזרחים מרשים לעצמם לקחת את החוק לידיים ולפגוע בחפים מפשע מתגברים, מידבקים, והם מסוכנים, ולכן אין לנו דרך אחרת אלא להתייצב מול האלימות ביחד ובקול רם וברור לעשות הכול להבטיח את הביטחון האישי והסדר החברתי, ואת קיומו של שלטון חוק חסר פשרות ונטול פניות. אלה אינם רק יסודות מארגנים של מדינת ישראל, הם תנאי בסיסי לקיומה של המדינה שלנו. חברות וחברי הכנסת, מאז נכנסתי לתפקידי פגשתי ועוד אפגוש את מנהיגי סיעות הבית הזה ורבים מחברותיו וחבריו, את ראשות וראשי מוסדות המדינה ומובילי המערכות הציבוריות, את מנהיגי העדות הדתיות וגורמים מגורמים שונים. לכל אחת ואחד זווית ראייה שונה של המציאות, כזו הנובעת באופן טבעי מתחומי הסמכות, האחריות ותפיסות העולם. אבל התמונה המצטברת, כמו במעין קליידוסקופ, מפת דרכים המבקשת לקדם טוב ישראלי משותף היא כזו. באופן טבעי ישנם תיקונים רבים שצריכים להתבצע בכל המערכות. ישנן החלטות מכריעות שצריכות להתקבל בממשקים בין רשויות למוסדות המדינה. אבל אין דרך אחרת מלבד לעשות זאת בהידברות, בתהליך מתמיד, ענייני ומושכל, של תיקון המערכות וחיזוק האיזונים והבלמים בין רשויות השלטון השונות. באבחת חרב לא נצליח. ולסיום, מכובדיי, כשתרדו במדרגות מאולם המליאה אל קומת הממשלה, אני מזמין אתכם לעצור ליד ציורו של הצייר יוסף קוזקובסקי,

שלמד אומנות בקייב, ציור ושמו "המובלים להורג, באבי יאר", ובו גברים, נשים וטף פוסעים דומם בחשכת מוות כשקלגסי השטן הנאצי מכוונים אליהם את נשקם, משלחים בהם כלבי טרף חדי-מלתעות. במרכזו, אישה האוחזת ביד אחת את ידה של בתה הקטנה ובידה השנייה מצמידה לחזה את תינוקה, מוקפת הורים וילדים, אחיות ואחים, בדרכם יחד אל מותם המחריד. בשנים הארוכות שבהן פקדתי את הבית הזה אלפי פעמים עברתי בין קירותיו, אך אל מול התמונה הזאת תמיד עצרתי לשנייה, נושם ומביט, זוכר, כדרישת

מאין באתי ולאן אני הולך, ומזכיר לכולנו מאין באנו ולאן אנו הולכים. פעם אחר פעם הייתי מראה את התמונה למנהיגים זרים בביקוריהם כאן ומספר להם על טבח באבי יאר.

אצא כנשיאה של מדינת ישראל לייצג אתכם בטקס לציון 80 שנה לטבח הנורא ההוא, פרק שיש להמשיך וללמוד עד דור אחרון, פרק שצריך לשים בפרופורציה כל מחלוקת בינינו. אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, אני מאחל לכולכם מושב כנסת פורה ויעיל,

שבו אזרחיות ואזרחי ישראל, המייחלים ליציבות, לצמיחה ולביטחון, ימצאו מקור לגאווה ואפילו לתקווה.

אני מאחל לאזרחי ישראל בריאות טובה. אני שמח שאנו יוצאים בהצלחה מהגל הרביעי של הקורונה, וקורא לכולם להמשיך ולהתחסן, לנקוט משנה זהירות ולשמור על עצמנו ועל זולתנו. איתכם ובשמכם אני מאחל לציבור הישראלי שנדע ימים של שלום וביטחון. יחד איתכם אני מתפלל לשלומם ולביטחונם של חיילי צבא ההגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל וכוחות הביטחון וההצלה, ושולח חיזוק מיוחד לאנשי הרפואה, הרווחה והחינוך. אני מייחל יחד עם הציבור כולו שנזכה לומר השנה "ושבו בנים לגבולם" הדר גולדין, אורון שאול, אברה מנגיסטו והישאם א-סייד, ואיתם כלל נעדרי מערכות ישראל. אני מבקש לאחל רפואה שלמה לכל פצועי צה"ל והלומי הקרב ולכלל חולי ישראל. שנה טובה ובריאה לכולנו, ומושב מוצלח במיוחד לכולכם.

תודה רבה לנשיא המדינה. אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה. בבקשה. 1,400 מתים. מה קרה, חברת הכנסת דיסטל? הוא עוד לא התחיל. אל תכריחו אותי, חברת הכנסת גולן, אל תכריחי אותי. 1,300, באמת, אל תכריחי אותי, אני מבקש. רק תגיד לו שיעלה ברמה, שלא יהיה כמו באו"ם, חבר הכנסת אמסלם,

חבר הכנסת אמסלם, קריאה שנייה. מתי הייתה הראשונה? מתי הייתה הראשונה? הוא שכח. לפני שבועיים? לפני שיצאנו לפגרה? כבוד נשיא המדינה, ידידי יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, אדוני יושב-ראש הכנסת מיקי לוי ורעייתו נורית, נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, ידידי ראש הממשלה החליפי ושר החוץ יאיר לפיד, ראש האופוזיציה חבר הכנסת בנימין נתניהו,

זה שחתמת שלא תשב איתו? חברת הכנסת דיסטל,

זו לא הייתה התחייבות ליבתית. לא, אני לא אתן לכם להפריע. קחו בחשבון. בבקשה. חבריי חברי ממשלת ישראל, ידידיי השרים, מזכירת הכנסת ירדנה מלר, חברי המשלחת הפראלימפית והמשלחת הכללית לטוקיו,

גאים בכם מאוד. מה עם המשלחת לאבו מאזן? כנסת נכבדה, הממשלה הזו הושבעה, הממשלה הזו הושבעה לפני 113 ימים, ימים מלאי עבודה. רבים מתחומי הפעילות של המדינה היו מכוסים בשכבת אבק של הזנחה. שנתיים של חוסר מעש, של דחיינות,

החל בגרעין האיראני, דרך מחירי הדיור ועד הפקקים האין-סופיים שכל אזרח בישראל מרגיש, אני מצטערת.

אני לא יכולה להמשיך לשמוע את השקרים האלה. הבן אדם שקרן. אי-אפשר לשמוע אותך. חברים, חברי הקואליציה, חברי הכנסת, בבקשה.

אתה שקרן ואתה הדבר הכי גרוע שקרה למדינה הזו. אני בזה לך.

חברת הכנסת דיסטל, החוצה. חברת הכנסת דיסטל,

אני מבקש מהצד הזה לא לעזור לי.

אתם מפריעים. למה אותם אתה לא קורא לסדר? פעם אחת תהיה שוויוני,

אני רוצה רק להזכיר לנוכל הזה שבעשר שנים, שמונה מהן הוא היה בממשלה. חבר הכנסת אמסלם, תודה. חבר הכנסת אמסלם,

חבר הכנסת אמסלם, פעם שלישית. החוצה, בבקשה. זה לא פייר,

ששת המנדטים שלך, תזכיר לנו את ששת המנדטים שיש לך. אתה לא מתבייש? חברת הכנסת גולן, שנייה. חברת הכנסת גולן, שנייה. הרסת את הדמוקרטיה

אופורטוניסט. חושב רק על עצמך מהבוקר עד הלילה.

חבר הכנסת. להוציא אותו, בבקשה.

תוריד את העיניים למטה, אל תסתכל על עם ישראל בכלל.

אנחנו רואים תוצאות. תוצאות. רואים את התוצאות, 1,300 נפטרים.

מקום ראשון בעולם.

אנחנו בולמים את הדלתא בלי יום אחד של סגר. אבל 1,300 מתים, מדינת ישראל פתוחה. דבר שפעם היה מובן מאליו כבר לא מובן מאליו. את החגים חגגנו פתוחים על אף נבואות הזעם שיהיה סגר. חגגנו, ופתחנו שנת לימודים, יש אנשים שמתו. מתו אנשים צעירים. יורם וקנין, בן 50 מבית שמש, מת בחג. מזל שנתניהו הביא לכאן את החיסונים. חברת הכנסת שטרית, ראשונה. בן 50. בן 50. חברת הכנסת שטרית, שנייה. תוציא אותי. יורם וקנין. יורם וקנין, אתה הרגת אותו.

בבקשה. הבנו. חברת הכנסת שטרית, תודה.

אבל גם בתקציב עצמו יש בשורות חשובות.

פחות רגולציה, פחות הגבלות על יבוא, יותר תחרות, יותר מיסים.

מה שיוריד את המחירים ואת סעיף ההוצאות של כל משפחה. אני רוצה לברך את ידידי שר האוצר ליברמן על ההישג הזה, ואת כל חברי הממשלה. מריצות למזבלה. התחלנו בשעה טובה לטפל בצורה מערכתית, מה אתה אומר לאזרחית שלא מצאו לה מכשיר אקמו בבית החולים? מה אתה אומר לה? עם ההצלחה הגדולה שלך, בכל הארץ לא מצאו לה מכשיר. חבר הכנסת אופיר, פעם שנייה. חבר הכנסת

חבר הכנסת קרעי, החוצה. אתה לא תגיד לראש ממשלה "השתגעת". חבר הכנסת קרעי, החוצה.

החוצה. הוא אמר את זה לכולנו. חבר הכנסת קרעי, החוצה. הוא אמר את זה לכולנו. חבר הכנסת קרעי, הבנתי, החוצה. הוא אמר את זה לכולנו.

תודה. (חבר הכנסת אופיר כץ יוצא מאולם המליאה.) השנים האחרונות, כולנו מכירים, התאפיינו באובדן משילות בנגב,

אתה לא רואה, אדוני ראש הממשלה,

אנחנו מאבדים את

אנחנו מחזקים בימים אלה את מעמדה של ישראל בעולם, מוושינגטון דרך ברלין ועד קהיר ומרוקו. היחסים עם ארצות הברית,

למרות אלה שמנסים לאתגר אותם. היחסים עם אחינו בתפוצות, ובמיוחד עם יהדות

פדיון שבויים הוא ערך יהודי שהפך לאחד מערכיה המקודשים ביותר של מדינת ישראל, "עם אשר לא יחשה, שאת בניו לא יפקיר לזר". זה מסוג הדברים שנראים משונים, אפילו מוגזמים למי שמתבונן על מדינת ישראל מבחוץ, אבל זה מה שמגדיר ומייחד אותנו. אנחנו נמשיך לפעול להשבת כל בנינו הביתה מכל מקום שבו הם נמצאים. ותתחיל מזה שבגדה, חבריי חברי הכנסת, אבו שחאדה, תודה רבה. אבו שחאדה, קריאה ראשונה. תודה, אבו שחאדה.

חבר הכנסת אבו שחאדה, קריאה ראשונה.

מה קריאה ראשונה? חבריי חברי הכנסת, מה שמנחה אותנו כממשלה ואותי כראש הממשלה הוא שאזרחי ישראל, לא אנחנו, נמצאים במרכז.

כדי לשרת את מדינת ישראל, כל שר וכל חבר כנסת בתחומו.

ומתוך התפיסה הזאת התמודדנו בחודשים האחרונים

כל היום עם הקורונה. גם כשהלחץ היה עצום

כולל מהאנשים שיושבים פה, לא איבדנו את המצפן שאומר: מדינת ישראל נשארת פתוחה. אי-אפשר להמשיך לחיות 200 ימי סגר בשנה. אי-אפשר. זה מרסק מדינה, זה מרסק פרנסה, זה מרסק חיים. לחנוק את האזרחים ולכלוא אותם בבית זה צעד שאולי יוריד תחלואה, גם כבר לא בטוח, אבל זה צעד עצל, פסיבי, עם השלכות נוראיות. זה כמובן קל. אני יודע כמה זה קל ללחוץ על כפתור הסגר, מייד מיליארדים יוצאים במשאיות לחל"תים, להושיב אנשים בבית, להגיד להם: אל תצאו, אל תעשו כלום, תהיו פסיביים, תהיו מול הזומים אבל זאת לא הדרך. זאת דרך קלה אבל לא ראויה. אנחנו בחרנו בדרך הקשה, ואני רוצה להגיד לכם, זה לא היה קל. אני שמח שעכשיו, אחרי 3.5 מיליון מתחסנים בבוסטר וירידה משמעותית בחולים הקשים, כשמחלקות הקורונה בוולפסון ובאיכילוב נסגרות אחת אחר השנייה, כשמקומות העבודה פתוחים, בתי ספר מתנהלים, כשכולנו הולכים לקניון, למסעדה, להופעה, עכשיו מבינים, הציבור מתחיל להבין את ההיגיון שהנחה אותנו, את מאות הפעולות של חבריי בממשלה, הגדולות והקטנות, שנדרשות כדי לקיים חיים מלאים לצד מגפה.

את אומץ הלב הציבורי שנדרש לממשלה הזאת כדי לא ללכת אחרי אולפנים, לא ללכת אחרי צייצנים ופוליטיקאים, להילחם על מה שהאמנו בו, על ישראל פתוחה,

על מאסה, 1,300 מתים. מאסה של בדיקות מהירות, שלא היו פה בכלל קודם, על הבוסטרים הראשונים בעולם, עוד לפני אישור FDA. יש לך חיסון. על התו הירוק,

על פתיחת מערכת החינוך, על הימנעות מהגבלות חסרות הבחנה, גורפות, שזה קל לעשות, אבל המחיר, רבותיי, המחיר. וכמובן על זה שסגר הוא האופציה האחרונה, לא הראשונה, לא השנייה וגם לא השלישית.

זה האופציה האחרונה. כל אדם שנפטר וגם כל מאושפז הוא עולם ומלואו. וזה כואב הרבה יותר כי יש להם איך להתגונן. יש לכל אזרח ישראלי איך להתגונן. תכיל אותם.

אישרנו וגם הבאנו מחו"ל את כל סוגי החיסונים הנדרשים מכל החברות, עם שלייקעס, הנגשנו, ואני מפה קורא באמת: מכל צידי הכנסת, כולם צריכים להירתם, לשכנע את כולם להתחסן. זה לא עניין של קואליציה או אופוזיציה. אני מצפה מכולם להירתם. המדינה מספקת לאזרחים את שכבת ההגנה בדמות חיסונים ובוסטרים.

וכולם צריכים לגלות אחריות ולגשת להתחסן. זרקת את המספרים, בלי הסתגלות, בלי כלום. מה שאני, הם רעבים ללחם, הם רעבים לתרופות, אין מי שילווה אותם, ואתם, חברת הכנסת לוי,

זאת הערה עניינית, אדוני. אני גם רוצה לומר עוד משהו.

תודה. איפה שרת השוויון החברתי?

200 מיליארד השקלים שהוצאו זה בערך 100,000 שקלים למשפחה בישראל אוברדרפט, זה גם חיי אדם. וכשאנחנו מסתכלים על האיזונים, אנחנו לא רק מסתכלים על הקורונה, אנחנו מסתכלים על הכסף שחלילה, אם נוציא עוד 100 או 200 מיליארד שקלים, לא יהיה לנו כסף לשלוח חיילים עם נגמ"ש עם מיגון, זה חיי אדם. לא יהיה לנו כסף לסל תרופות, בגיל 67, לילד חולה סרטן. גם זה חיי אדם. וזה הדבר, עשינו את הדבר הכי לא פופולרי. כי הכי פופולרי היה, חברת הכנסת אבוקסיס,

לא כדאי. תודה. את מקילה עליי. כששר האוצר באחת הפעולות הראשונות ביטל את החל"ת לבני 45 ומטה, אבל מה יצא, נכון, ומה יצא?

ולא בדרך הפופוליסטית. אפשר היה גם להושיב עוד שלוש שנים בפופוליזם. האבטלה עלתה, ואני חושב שעל זה, דווקא על המעשה, כי כולם אוהבים, אף אחד לא אוהב פוליטיקאי שמפסיק לשלוח מזומנים הביתה, אף אחד. אבל תסתכלו, גם כשאנחנו מעלים את גיל הפרישה לנשים, שגם זה דבר לא פופולרי, אבל כולם יודעים, כולם יודעים שאנחנו בפשיטת רגל מבחינת הפנסיות, אז אנחנו בממשלה הזאת בוחרים להתעמת, לא דחיינות, לא לגלגל בעיות הלאה, לא להכניס את המדינה לאוברדרפט שמחק 15 שנות צמצום גירעון, ולכן בחרנו בדרך הקשה. אבל אני גם רוצה להדגיש, מחירים, חבר הכנסת אשר. אני רוצה להדגיש. אני לא, מנסה להכיל את הכול, אני לא,

תודה. חבר הכנסת אשר, אתה לפני שלישית. אני רוצה להדגיש לכולם, לאזרחי ישראל,

אני רוצה להדגיש לכולם, האבטלה עלתה, אנשים נשארים ללא סיוע ונשארים ברחובות ללא תרופות וללא מזון. זו המציאות היום.

תודה. להאשים אותנו שסייענו?

חשוב להדגיש גם, אני לא מכריז על סוף האירוע. אנחנו לא עושים מסיבה, אין אווירת סוף קורס הפעם. הנגיף הזה הוא חמקמק, ואנחנו עוד לא יצאנו מהדלתא, ועוד יכולים להגיע אומגה ועוד. דלתא, חבר הכנסת פינדרוס, ראשונה. כל המערכות שהקמנו תישארנה פתוחות. הפעם אנחנו לא סוגרים את כל המפקדות. אנחנו לא סוגרים הפעם את מגן אבות, כפי שנעשה. הייתי צריך לרדוף אחרי נמרוד מימון, לבקש ממנו שיסכים מחדש לעמוד בראש מגן אבות. הפעם אנחנו לא סוגרים את הדסק החרדי או את הדסק הערבי במגן ישראל. הפעם אנחנו לא עוזבים

לא משאירים את נתב"ג פרוץ. אחרי שהבאת את כל הווריאנטים, 100% הנכנסים לישראל נבדקים.

הכול נשאר פעיל, מוכן לפקודה. חברים, העובדה שהאבטלה סוף-סוף בירידה,

מתחיל להתכווץ, שזה החוב של כל אחד מאיתנו,

והצמיחה עולה, בא לידי ביטוי במלואה,

היא תוצאה של מדיניות האין-סגר. כי אם היינו עכשיו עוד פעם עם סגרים בחגים ובשנת לימודים, ושומעים את השופר בבית, מכווצים בטריינינג, לא היינו יכולים לצאת מזה. תראו, המשק פתוח, זו האמת. רוב האנשים עובדים, גלגלי הכלכלה נעים, הצבע חוזר ללחיים. אשתי הייתה בהופעה, היא אמרה: השחקנים כל כך שמחים, סוף-סוף הם עובדים. הם לא רוצים לקבל פיצויים, הם לא רוצים חל"ת, הם רוצים לעבוד. הדרגה הגבוהה ביותר של הצדקה שהרמב"ם מדבר עליה זה לתת פרנסה. אף אחד לא רוצה לקבל כסף. אני רוצה להודות באמת לכל אחד מחברי וחברות הממשלה על המאמץ האדיר ועל הגמישות של כל אחד מאיתנו. אבל אני גם רוצה לבקש מחברי הממשלה ומחברי הקואליציה: הממשלה הזאת יציבה, התקציב בעזרת השם יעבור, ואנחנו בני קיימא, מתכוונים להיות ארבע שנים. בשביל זה גם אנחנו צריכים להיאחז באחריות יתרה. אף אחד מאיתנו לא נדרש לאפסן את האידיאולוגיה, את העמדות, אבל מכולם כן נדרש לרסן את ההתנהלות. כי הרי זו בדיוק החוכמה. כשאנחנו למדים כילדים על פשרה, על אחדות, בספרים זה נשמע נורא נחמד, בתיאוריה זה נורא נחמד, כשמביאים את זה לעולם המעשה של תקציב אמיתי, של בעיות אמיתיות, פה זה מתחיל להיות קשה. זו לא חוכמה לדבר גבוה על אחדות, על כל המילים האלה, החוכמה היא להתעמת עם זה. את החרדים. אמרתי באו"ם דבר שאני עומד מאחוריו. מבחינתי במקור, אני מודה, אתם יודעים את זה, הייתה תאונה פוליטית. אבל היום, בדיעבד, אני גאה ושמח על זה,

אני גאה ושמח שאנחנו נאלצים להתמודד עם אנשים עם דעות שונות בתוך העם שלנו, ולהסתדר. זה לא בדיעבד היום מבחינתי, זה מלכתחילה, כי זו חוכמה קטנה להתחרות בקצוות ולהוכיח שאתה עוד יותר רועש, אתה עוד יותר מצייץ. חבר הכנסת פינדרוס, שנייה. תודה. עכשיו לחברי הכנסת מהאופוזיציה, שאמורים לייצג את העם: כולכם יכולים בכל רגע נתון לבחור את מי אתם מייצגים, את האנשים הנפלאים שבאמת אנחנו פוגשים בכל פינה בארץ, אנשים שדואגים למשפחות שלהם, תורמים לקהילה שלהם, שאכפת להם מהמדינה, שרואים מעבר להבדלים בינינו, אחים אנחנו, או להיות טוקבקיסטים בחליפה, לעודד מחלוקת ומדון, לשלוח גדודים גדודים של צייצנים, צייצני רעל, ולהתחבא בכל מיני מקומות ולהעדיף את האינטרס הפוליטי המיידי על עתיד המדינה. הכדור אצלכם. זה גם לא יהיה אפקטיבי. הגישה הזאת, לאורך זמן היא תישחק. אנשים לא, אני יודע, בתוך הקבוצה נשמע מאוד טוב, בטווח הארוך זה לא עובד. לא בכדי אנשים שולחים אנשים אחרים להישחק בצווחות ובעצמם נשמרים מאחור. אני מקווה שעם החודשים, שנתיים צווחת ולא עשית כלום, שנתיים עמדת כאן וצווחת,

החוצה, בבקשה. (חבר הכנסת יעקב אשר יוצא מאולם המליאה.) אני מקווה,

אנחנו מתווכחים כל יום, כל הזמן, וזה טוב, זה לא דבר רע, זה ביסוד המורשת שלנו, אבל לשם שמיים ולא לשם דברים אחרים. אני מאמין שעם החודשים והשנים, כשהתוצאות של הממשלה הזאת ידברו בעד עצמן, והן כבר מדברות בעד עצמן, גם הרעש פה יירגע. איזה רעש יירגע, החלשים, הנשים בהיריון, חבריי, לסיכום, ישראל בדרך הנכונה, בשעה טובה. ה' עוז לעמו ייתן, ה' יברך את עמו בשלום. תודה רבה. תודה רבה לראש הממשלה. אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת בנימין נתניהו. ואני מבקש בכל לשון של בקשה מהצד של הקואליציה לא להפריע, לא להפריע. חברת הכנסת דיסטל, החוצה, בבקשה. אני לא אישרתי לך להיכנס. כל אלה שהוצאו, לא אישרתי לכם, החוצה. חבר הכנסת אמסלם, החוצה. (חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן יוצא מאולם המליאה.) חבר הכנסת אמסלם, החוצה. מה יהיה בשבוע הבא? אתה תאפשר לנו להיכנס בשבוע הבא? חבר הכנסת אמסלם, החוצה. (חבר הכנסת דוד אמסלם יוצא מאולם המליאה.) חברת הכנסת גולן, החוצה. סדרנים,

מיקי לוי, חופש ביטוי. איפה הדמוקרטיה, אתה היית צועק פה מלמעלה, חברת הכנסת גולן,

עם אברהם אבינו לפני אלפי שנים. השקפנו מנקודות התצפית הללו על העמקים, השדות, המישורים, המים הכחולים, היישובים הפורחים, ובאותן דקות אני חשבתי על סבי הרב נתן מיליקובסקי נתניהו, זיכרונו לברכה, ש-100 שנים קודם לכן עלה להר כנען ליד צפת, שנשקפה ממנו.

הארץ הייתה ריקה ברובה, אבל סבי התעודד מנקודות היישוב הבודדות שהוא ראה, כי הוא האמין שהחזון הציוני יביא לבניינם של יישובים רבים אחרים. אז זו הייתה רק תקווה, היום החלום הזה התגשם. הוא התגשם בזכות מאמצי הדורות. הקמנו ערים וכפרים, מושבים וקיבוצים, יישובים יהודיים ויישובים לא יהודיים שוכנים זה לצד זה, ארץ ישראל יפה, פורחת, משגשגת. כשהיינו למעלה בהר דב חשבתי על הפסגות שהגענו אליהן ב-100 השנים האחרונות. אבל כשירדנו מפסגת ההר אל תחתית העמק, כל זה התחיל להתפוגג. המחשבות הנשגבות על 100 השנים האחרונות התחלפו במחשבות העגומות על 100 הימים האחרונים. חברי הכנסת, את 100 הימים הראשונים של הממשלה הזאת אפשר לסכם במשפט אחד: הממשלה מכילה, התקשורת מאכילה ואזרחי ישראל אוכלים אותה. כשאני אומר "הממשלה מכילה", אני מתכוון קודם כול למדיניות הקורונה של הממשלה. איך אמרה אילת שקד, להכיל את המתים? מה זה אומר להכיל את המתים? זה אומר להשלים עם מוות של אנשים יקרים. לא להילחם מלחמת חורמה בתמותה, לא לעשות הכול, אבל הכול, כדי להציל חיים. פשוט להפקיר אנשים למותם. אפשר לעשות ספינים, אפשר לנסות להסתיר, אבל איך אומרים בכדורגל, הטבלה לא משקרת. לפני ארבעה חודשים, תחת ההנהגה שלנו, מדד בלומברג דירג את ישראל במקום החמישי בעולם בהצלחה במאבק בקורונה. עם 6,000 מתים. היום, תחת ההנהגה שלנו, שלכם, יותר נכון. היום תחת הממשלה שלכם הוא מדרג אותנו במקום ה-41 מתוך 53 מדינות, כמעט בתחתית טבלת המדינות שנבדקו. דרדרתם אותנו עשרות מקומות למטה.

אתה הבטחת שכשתהיה ראש ממשלה תביא שינוי דרמטי בקורונה. תוך חמישה שבועות, אמרת. אני חייב להגיד שלפחות בעניין הזה, רק בעניין הזה,

הבאת שינוי דרמטי, אבל שינוי נורא, שינוי לרעה ולא לטובה. רק לפני פחות מארבעה חודשים העברנו לכם מדינה עם כמעט אפס מתים ליום, אבל מאז שהקמתם את הממשלה ואימצתם את מדיניות ההכלה שלכם, 1,392 איש מתו. את רובם אפשר היה להציל. 1,392 משפחות איבדו את יקיריהן, וזה אחרי שנכנסנו לעידן החיסונים, במדינה שיש בה חיסונים. ואל תעשו לי השוואות נלוזות. הרי בתקופתנו לא היו חיסונים. אבל היו 6,000 מתים. יאיר לפיד אמר שבמקרה הטוב אנחנו נביא חמישה חיסונים. ובכן, הבאנו מיליוני חיסונים, מהר יותר והרבה יותר מכל מדינה אחרת. אבל זה לא קרה רק בחיסון הראשון והשני. דאגנו להבטיח מלאי חיסונים גם לחיסון השלישי, למרות הניסיונות של חלק מכם להכשיל זאת. זה לא עצר אותנו. הזמנו את החיסונים, שילמנו תמורת החיסונים, הם כבר היו ארוזים, הם היו מוכנים בקונטיינרים, בקלקרים, למשלוח לארץ. הפצרתי בבנט ובניצן הורוביץ, אמרתי להם: תטיסו כבר ארצה את החיסונים האלה, תצילו את האנשים, תחסכו את המתים, תחסכו את החולים הקשים. אגב, מי הציע בכלל סגר? מה זה הדחליל הפיקטיבי הזה שאנחנו שומעים כאן? כל הנאום הזה היה על דחליל. לא הצענו שתעשו סגר, הצענו שתביאו את החיסונים השלישיים, שהיו חוסכים למעלה מ-1,000 איש את מותם. 6,400 מתים היו אצלך.

6,000 איש היו כשלא היו חיסונים. השר כהנא, זה לא מכובד.

ויחסית לעולם ולמדינות ה-OECD זה היה אחד משיעורי התמותה הנמוכים. אבל מהרגע שהיו חיסונים נפסקו התמותות כמעט לגמרי. הבאנו לכם ממשלה עם אפס מתים ליום, כמעט. סגר. אמרנו לכם לא לעשות סגר. השר כהנא, תודה. תודה, אדוני היושב-ראש. אמרנו לכם לעשות דבר אחד, ואל תתחמקו מזה. אמרנו לכם: תביאו את החיסונים, תביאו את החיסון השלישי. ואם הייתם פועלים בזמן אתם לא הייתם מבזבזים זמן יקר בהססנות, בחוסר מנהיגות, בשאננות משוועת, בהכלה המשוועת הזאת. הייתם מצילים חיים רבים. כן, אני זועק כאן, זועק את זעקתן של למעלה מ-1,000 משפחות. ישראל כץ, זה פי שלושה, כמעט פי ארבעה ממספר הנספים כל שנה בתאונות דרכים. אני זועק את זעקתן של המשפחות הללו, של 6,400, שאנשיהן מתו לשווא כשהיו חיסונים.

בחודשים האלה, חודשיים כמעט שבהם התעכבתם, המגפה השתוללה והגיעה לממדיה הנוכחיים. לו הייתם פועלים בזמן, הייתם חוסכים את המחלה מעשרות אלפי ישראלים שיסבלו מתופעות לוואי קשות, מתסמינים קשים, לשנים רבות ואולי לכל חייהם. ולזה אתם קוראים,

הייתה לכם האפשרות להביא את זה ולא הבאתם.

ועל זה אתם מדברים. אתם אומרים שלא עשיתם סגר. יכולתם לא לעשות סגר כי אנחנו הבאנו את החיסונים ואת החיסון השלישי. ולכישלון העצום, אז תחליט, הבאנו או לא? בסוף הבאתם, אחרי שאנשים מתו, אחרי שאנשים חלו, אחרי שאנשים קיבלו תסמינים קשים. 6,400 איש מתו, לכישלון העצום הזה אתם לא מתביישים לקרוא הצלחה. ובכן, חברי הכנסת, חברי הכנסת, תודה. חבר הכנסת הנדל, אתה פופוליסט ואתה יודע את האמת. אתה לא אדם טיפש, אתה לא אדם טיפש, אתה לא, אז תפסיק כבר, חבר הכנסת כלפון, קריאה ראשונה.

גם חכם גדול הוא לא.

חברי הכנסת, הממשלה הזאת,

אתם מכילים לא רק את הקורונה, אתם מכילים גם את הגרעין האיראני, שהוא האיום הגדול ביותר על קיומנו. בנט ולפיד התחייבו באופן שערורייתי שלא לפעול נגד החזרה של ארצות הברית להסכם הגרעין המסוכן. חברי הכנסת ואזרחי ישראל שצופים בנו, אני מבקש שתבינו מה אומר ההסכם הזה.

איראן תוכל לפתח צנטריפוגות מתקדמות ביותר, שיאפשרו לה תוך שנים ספורות להעשיר אורניום לפצצות אטום בלי שום הגבלה, בלי שום סנקציות בין-לאומיות. ההסכם הזה הופך את איראן, ואני אומר, הופך את איראן בהכשר בין-לאומי, למדינת סף, שתוכל לפתח ארסנל גרעיני של מאות פצצות אטום שמכוונות על הראש שלנו. כל כך הרבה מילים, כל כך הרבה מילים,

השר כהנא. חברת הכנסת, חבר הכנסת גפני.

מתן כהנא, הוא לא מבין בכלום, מה הוא מדבר? זה לא קשור, אני מסתדר. תודה. השר כהנא, בבקשה. חברת הכנסת רגב. חבר הכנסת השר כהנא, תירגע. בנימין נתניהו (הליכוד): ההסכם הזה לא רק שהופך את איראן למדינת סף גרעינית בהכשר בין-לאומי, הוא הסכם שמעמיד בסכנה את עתידנו. ולכן לא רק שלא הסכמתי לקבל את ההסכם הזה, לא רק שלא הסכמתי להסכם הזה, חברת הכנסת קרן ברק,

חברת הכנסת מואטי, קריאה ראשונה.

חבר הכנסת בן ברק, קריאה ראשונה. אני מבקש מכם, חברי הכנסת, זה לא, יושב-ראש הכנסת. הבנתי, חברת הכנסת מואטי, קריאה ראשונה. לכן לא רק שלא הסכמתי לקבל את ההסכם הזה, נאבקתי נגדו בכל פורום, בכל תוקף, מעל כל במה. ולא רק זה, רבותיי וגבירותיי. אני הוריתי על אין ספור פעולות סיכול נגד תוכנית הגרעין, ומובן מאליו שמעולם לא הסכמתי להתחייב לתאם מראש עם ארצות הברית את כל הפעולות הללו נגד הגרעין האיראני, למרות, אני חייב להגיד לכם, בקשות חוזרות ונשנות מצידה של ארצות הברית. אלמלא המאמצים שלנו, המדיניים והמבצעיים, במשך השנים, לאיראן כבר מזמן היה ארסנל גרעיני. אבל בנט ולפיד כבר בשבוע הראשון של הממשלה האומללה הזאת התחייבו שלא להילחם בהסכם הגרעין האיראני. בני גנץ אפילו אמר שההסכם הזה הוא לא רע, אפשר לחיות איתו. התחייבתם שלא לבצע שום פעולה צבאית נגד הגרעין האיראני בלי לתאם אותה מראש עם ארצות הברית. איך אמר בנט, אדוני היושב-ראש, איך אמר בנט: אתם השתגעתם? עם מדיניות כזאת, איזו לגיטימציה תהיה לישראל לסכל את מאמצי הגרעין של איראן? עם מדיניות כזאת של אין הפתעות, איך תפעלו באיראן, איך תתקפו באיראן? נפתלי בנט, לפני שבוע נאמת באו"ם, אחת הבמות החשובות בעולם. כדי לצאת ידי חובה אמרת כמה מילים שבלוניות על איראן. אבל את הדבר החשוב באמת, את העיקר, את זה לא אמרת, שישראל מתנגדת בתוקף לחזרה להסכם הגרעין עם איראן ושהיא תמשיך לסכל אותו עם או בלי ארצות הברית. במקום לתקוף את ההסכם המתגבש בחרת לתקוף את מערכת הבריאות הנהדרת שלנו. אז שימו לב, ממשלת הריפוי תוקפת את הרופאים. במקום להתעמת עם חמינאי התנפלת על שרון אלרעי. אז הינה האמת הפשוטה: כשאתם מכילים את המתים בקורונה, אתם נכנעים לקורונה. וכשאתם מכילים את הסכם הגרעין האיראני, אתם נכנעים לגרעין האיראני.

וזה נורא לומר, אבל זו האמת, אתם מקבלים אותו כעובדה מוגמרת. ויש עוד דבר שאתם מכילים. את הטרור. איראן פוגעת באונייה בבעלות ישראלית?

מחבלים יורים מלבנון על קריית שמונה? מכילים. מחבלים מעזה יורים מטווח אפס בלוחם מג"ב בראל שמואלי, זיכרונו לברכה?

חמאס צולף במקלעים על מרפסות בשדרות? במקלעים על מרפסות בשדרות, מכילים.

מטהראן ועד עזה אויבינו מפנימים את החולשה זאת. הם יודעים יפה כל מה שאני אומר, לכן הם כל כך שמחו כשהתחלפו הממשלות. כמו עם הקורונה, כמו עם איראן, כשאתם מכילים את הטרור אתם נכנעים לטרור. מה עם, בנגב ובגליל?

אין תגובה, אין יוזמה, אין מחץ.

יחסי ציבור שניתנים לכם בשפע על ידי התקשורת המגויסת. כי בממשלה שלכם יש לא רק הכלה,

התקשורת מאכילה את אזרחי ישראל בתפריט מגוון של לוקשים, ספינים, פייק ניוז, כל הבא ליד. מהדורות החדשות הפכו לפינת ליטוף יומית לממשלה. אתם זוכרים שלא מזמן הייתה מילה כזאת בעברית "מחדל"?

השתמשו בה בוקר וערב. מחדל נתב"ג, מחדל הקבינט, מחדל בתי האבות, מחדל הקבינט של הקורונה. כל דבר היה מחדל. פתאום המילה הנפוצה הזאת נעלמה.

נעלמה מחיינו, פשוט נעלמה, התאיידה. אין מחדל קורונה, אין מחדל איראן, אין מחדל טרור, כמובן שאין גם בדיקת עובדות בשידור חי. אתם זוכרים את זה? גם זה נעלם. כל זה נעלם. יש רק פרגון. בנט מאושר, בנט מרוצה, בנט מבסוט, בנט הציל תוכי. לא שואלים על ח'אן אל-אחמר, לא שואלים על התיישבות צעירה, לא שואלים על פתיחת קונסוליה אמריקנית לפלסטינים במזרח ירושלים, שהממשלה לא עושה שום דבר כדי לעצור את זה, לא שואלים על העברת הכסף שנועד לשכר חיילי החובה, הכסף הזה הלך.

לתנועה האסלאמית. וכמובן שמנסים להסתיר מיהו ראש הממשלה בפועל: יאיר לפיד, בעזרתו של מנסור עבאס. מנסור עבאס זה האיש שאישר לבנט ללכת לאו"ם אבל לא אישר לו ללכת לאום אל-פחם. האיש שישבת איתו כל כך הרבה פעמים. זה לא רק ליטוף תקשורתי, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. אבו יאיר, זה לא נכון. חבר הכנסת מנסור עבאס, תודה. חברים, חבר הכנסת פינדרוס, חבר הכנסת מנסור, מה לא נכון? אישרת או לא אישרת, חבר הכנסת מנסור עבאס, תודה, תודה.

שמעתי כל מיני הסברים בתקשורת, יש שם בעיה של ביטחון, יש הפגנות. כשבאתי לנצרת היו הפגנות, כשבאתי לאום אל-פחם היו הפגנות.

חבר הכנסת אוחנה, אתה מפריע לראש מפלגתך. ובכן, זה לא רק ליטוף תקשורתי, זו גם לוליינות תקשורתית.

לפני הנאום של בנט באו"ם הפרשנים והפרשניות האכילו אותנו בהסברים מלומדים. נאום חשוב, במה מכובדת, אירוע היסטורי, בנט יבדל את עצמו כמנהיג מסוג אחר. אתם זוכרים את זה. אחרי הנאום, כשההר אפילו לא הוליד עכברון, הגיעו התירוצים: טוב, זאת לא במה חשובה כל כך, האולם היה ריק, כי מנהיגי העולם כבר חזרו הביתה, וחוץ מזה, לאף אחד לא אכפת מהאו"ם. עם תקשורת כזאת מה הפלא שאתם אומרים שסוף-סוף יש שקט? ברור שיש שקט. כי התקשורת דואגת להשתיק הכול והתקשורת דואגת להסתיר הכול. התקשורת דואגת לממשלה, והממשלה דואגת לתקשורת. היא מטילה מס על נטפליקס.

זה ניסיון נואש לאושש את הרייטינג הקורס של ערוצי התעמולה שלה. רבותיי, זה לא יעזור לכם. בתקשורת אולי יש שקט, אבל בציבור אין שקט. יותר ויותר אזרחים ואזרחיות מבינים שהשקט שלכם מלאכותי, שקט מדומה. וזה מביא אותי לנקודה השלישית. בשעה אתם מכילים, בשעה שהתקשורת מאכילה, אזרחי ישראל יודעים היטב שהם אוכלים אותה. הציבור יודע שממשלה אחראית בהובלת הימין האמיתי, ולא הימין המדומה שמתחזה כאן, ממשלה אמיתית, שלנו, הייתה נוהגת אחרת. היינו מביאים את החיסון בזמן ומצילים חיים רבים ומונעים חולים רבים שיישאו את הצלקות האלה כל חייהם. היינו הולמים בעוצמה בגורמי הטרור בעזה, כפי שעשינו רק לאחרונה במבצע שומר החומות. היינו מתייצבים בזקיפות קומה מול לחץ אמריקני, הן בדיבורים והן במעשים, כדי לסכל את תוכנית הגרעין האיראנית. הציבור יודע שהיינו עושים כל זאת, כי זה בדיוק מה שעשינו תחת הנהגתנו. תוך 100 ימים קצרים הצלחתם לבזבז נכסי צאן ברזל ולהפוך את ישראל מכוח עולמי למדינה כנועה ורפוסה. ואתם עוד מעיזים לדבר על הירושה הקשה שקיבלתם מאיתנו. איזו ירושה קשה, על מה אתם מדברים? חבריי שיושבים כאן ואני הוצאנו את ישראל ראשונה בעולם מהקורונה. טיפחנו את עוצמתנו, כך שישראל דורגה כמעצמה השמינית בעולם שנה אחר שנה. הוצאנו את הגז מהמים. הפכנו את ישראל למעצמת סייבר. חיברנו את הפריפריה למרכז, מה שאתם עכשיו הורסים עם מס הגודש. הזנקנו את הכלכלה. אתם מדברים על הכלכלה שמזנקת? מה, בשלושה חודשים הזנקתם אותה? זה הכול עבודה שלנו. הקמנו גדר בגבול סיני. בלמנו את המסתננים. הבאנו ארבעה הסכמי שלום היסטוריים. יאיר לפיד, אני מקווה שהיה נחמד בבחריין,

ובניגוד, עשינו את זה,

גם במרוקו.

הבעיה היא לא הירושה הקשה שהשארנו לכם, הבעיה היא הירושה הקשה שתשאירו לנו,

אני שמח שאתה מסכים איתי, ותודה רבה, תודה רבה. אבל יש כאן עוד דבר שחייבים לציין אותו,

תוספת מדהימה לעוגה המוזרה הזאת: ככל שמחדלי הממשלה מתרבים כך מתרבות אמרות השפר החלולות של נציגי הממשלה ובראשם יאיר לפיד. יאיר לפיד הוא ראש הממשלה החליפי, שהתנגד כמובן לראש הממשלה החליפי, כמו לנורבגים וכל הדברים האלה, אני מדבר בעברית ולא בנורבגית, אני מקווה שהרוב יבינו אותי. שמענו כבר על ההבנה העמוקה של ראש הממשלה החליפי על תופעת האנטישמיות. מבחינתו, שנאת היהודים, שנמשכת כבר למעלה מ-2,500 שנה ומלווה בהסתה איומה חובקת דורות, היא איננה דבר ייחודי. אבל אני רוצה לצטט באוזניכם את הפנינה האחרונה של לפיד.

זו ממשלה נורמלית, של אנשים נורמליים, שבאו מהמקום הנכון.

איזו התנשאות. איזו רדידות. ואיפה בדיוק נמצא המקום הנכון של לפיד?

ברמת אביב?

ברעננה? ברמת השרון? האם מיליוני אזרחי ישראל שאינם נמנים עם החוג של יאיר לפיד וחבריו, האם הם באים מהמקומות הלא-נכונים? ומה כל כך נורמלי בממשלה הזאת? ראש ממשלה עם שישה מנדטים זה נורמלי? ראש ממשלה שמפר, בזחיחות כזאת, בגאווה כזאת, כשהוא רומס ברגל גאווה את רצון העם, זה נורמלי? וראש ממשלה בפועל שנתמך על ידי התנועה האסלאמית ששולט בו רק עם ארבעה מנדטים, זה נורמלי? מה הבעיה, כדי להנהיג את מדינת ישראל, כדי להנהיג את מדינת ישראל צריך דברים אחרים שהם לא נורמליים. מסירות לא נורמלית,

דבקות לא נורמלית בארצנו. נכונות לא נורמלית להדוף את אויבינו, ויצירתיות לא נורמלית בעשיית שלום אמת עם שכנינו. כשישראל הקטנה משיגה את כל מעצמות העולם ויוצאת ראשונה בעולם מהקורונה זה לא נורמלי. כשהבאנו בעשור האחרון, בדבקות, בנחישות, ביצירתיות, את מדינת ישראל הזעירה, עם אלפית מאוכלוסיית העולם, להיות מדורגת כמעצמה השמינית בעולם, זה באמת לא נורמלי. חברי הכנסת, אנחנו בליכוד, עם שותפינו הנאמנים למחנה הלאומי, לימין האמיתי, ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית, אנחנו נמשיך לפעול כאיש אחד כדי להפיל את ממשלת השעטנז הזאת. ואל תשבו שם כל כך זחוחים. העולם הוא עגול. אנחנו היינו שם. הליכוד כבר היה עם 12 מנדטים, הם היו בטוחים שהם יישארו שם לעד, והם הוחלפו. הם הוחלפו כי העם לא טיפש, כי הוא יודע שאין לכם מעשים, אין לכם הישגים, אין לכם דרך, אין לכם מנהיגות. יש רק דבר אחד שמאחד אתכם, וכולם יודעים מהו,

אבל זה לא יעזור לכם, כי אנחנו נפיל אתכם. ובעזרת השם נחזיר את מדינת ישראל מבירא עמיקתא לאיגרא רמא, לפסגות של פריחה וצמיחה, של זקיפות קומה וגאווה, של עוצמה ושל תקווה. תודה רבה לכם.

לא, לא, חברת הכנסת רגב.

תודה רבה לחבר הכנסת נתניהו, ראש האופוזיציה. בבקשה, מזכירת הכנסת. אני מבקש לכבד את הנשיא. אל תצאו, בבקשה. אבקש את חברי הכנסת והשרים לכבד את יציאת הנשיא בקימה. כבוד הנשיא! (חברי הכנסת מכבדים בקימה את צאת נשיא המדינה מאולם המליאה.) נא לשבת. תודה רבה, בבקשה לשבת. חברי הכנסת, שרים, נא לתפוס מקומות. חברי הכנסת, נא לשבת,

אנחנו רוצים להמשיך בסדר-היום. חבר הכנסת רז, בבקשה לשבת. חבר הכנסת בן ברק, בבקשה לשבת. סדרנים, כל אלה שהוצאו יכולים לחזור פנימה. בבקשה לשבת. חבר הכנסת רז, חבר הכנסת שיין, בבקשה. חבר הכנסת שיין, חבר הכנסת שיין. תודה רבה לכולם, נא לשבת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17, הוראת שעה) (תיקון, הארכת תוקף), התשפ"ב 2021, הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 100) (סמכות בלעדית לדון בתיקי פשיעה כלכלית), התשפ"ב 2021. לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/2187/24 וכלה בהצעת חוק פ/2252/24: הצעת חוק-יסוד: שכר נושאי משרה ברשויות השלטון (תיקוני חקיקה), מאת חברי הכנסת מכלוף מיקי זוהר ויריב לוין, הצעת חוק שכר נושאי משרה ברשויות השלטון, התשפ"ב 2021, מאת חברי הכנסת מכלוף מיקי זוהר ויריב לוין, הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון, חובת ליווי בכתוביות תוכנית ותשדיר פרסומת), התשפ"ב 2021,

אורי

אני מבקש או לצאת,

החוצה או לתפוס את המקומות. אנחנו חייבים להמשיך בסדר-היום. הצעת אי-אמון ראשונה. הצעת סיעות הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, התאחדות הספרדים שומרי התורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, יהדות התורה והשבת אגודת ישראל, דגל התורה, להביע אי-אמון בממשלה בנושאים, הראשון: כישלון הממשלה בטיפול בקורונה, הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה. ינמק את ההצעה חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי כנסת, אני קראתי לנאום הזה "ממשלת ההכלה", והאמת היא שכתבתי את זה לפני ששמענו פה את דבריו של חבר הכנסת בנימין נתניהו. אבל אתם ביקשתם מאיתנו שנדע להכיל את המתים. אתם צדקתם. מעל 1,400 מתים בגל הרביעי, גל שניתן היה למנוע לחלוטין אם הייתה פה ממשלה נחושה ולא ממשלה מכילה. מדינת ישראל, בהישג עולמי יוצא מהכלל, בהנהגת ראש הממשלה הקודם בנימין נתניהו, יצאה ראשונה בעולם ממשבר הקורונה. אני רוצה להזכיר לכם מה קרה פה ב-13 ביוני כשאנחנו נתנו את המושכות לממשלה הקיימת. התחלואה הייתה כך: תחלואה יומית, שני מאומתים באותו יום, 0.02% חיוביים מהבדיקות היומיות. סך הכול 262 איש היו חולי קורונה במדינת ישראל. לא חולים קשים, חולי קורונה. היום אנחנו בעשרות אלפים, ללא חולים קשים וללא נפטרים. הנזק שאתם עשיתם, ממשלת הריפוי כביכול, הממשלה המכילה, בזמן כל כך קצר, פשוט אינו נתפס.

אמר בנט באו"ם: אנחנו, האחריות היא שלנו, הממשלה קובעת. יושבים בקבינט הקורונה, שומעים את כולם, אבל אנחנו מחליטים. ובניגוד לעמדת משרד הבריאות, שבמשך 100 ימים דרש מכם לרסן את המחלה, לא עשיתם את זה. אנחנו ניסינו לעצור אתכם טיפה. ואני פשוט בשוק איך עולה פה בנט ומדבר על סגרים. ממתי מדינה מחוסנת צריכה סגר? זה פשוט מנותק מהמציאות. אין דבר יותר טוב מספינים שבנט יודע לעשות. ספין הסגר זה ספין השקר. לא צריך להיות סגר במדינה מחוסנת. יש קורונה עד החיסונים ויש קורונה אחרי החיסונים. 1,400 מתים, אלפי חולים קשים, מאות אלפים שנדבקו בגל רביעי מיותר, אתם משווים את זה למה שהיה בתקופתנו? השר מתן כהנא, אתה התפרצת קודם לדברי ראש הממשלה לשעבר, יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו. אני אתן לך השוואה מעולם הדימויים שאני ואתה מכירים היטב: קח מלחמה מול עזה, אירוע שבו לצה"ל יש כיפת ברזל מול אירוע שבו לצה"ל אין כיפת ברזל, וזה החיסונים, אם לא הבנת, איך אתה מעז להשוות אירוע שבו יש לך כיפת ברזל, ואתה לא צריך לספוג מתים, לאירוע שלא היה לך את זה? וזה מה שאתם קיבלתם. המדינה הראשונה בעולם קיבלה כיפת ברזל לקורונה, ועם זה ריסקתם אותנו. הגעתם למצב של שחיקה ועומס עצום על בתי החולים, חוסר ספיקה במערך האקמו,

היו צריכים לקבל אקמו ולא

וזה לא עניין של לקנות עוד עשר מכונות, כי גם שם היית מגיע לחוסר ספיקה, זה הכישלון המוחלט בעצירת התחלואה. ואיפה ה-Long COVID, אנשים שנהיים מאומתים וסובלים לאחר מכן חודשים רבים מתופעות נוספות? איפה כל נושא מאות אלפי המבודדים, הפגיעה בילדים, במשק?

אתה נכשלת. את המחיר שילם עם ישראל. אתה לקחת הימור. אתה אמרת: נעשה הימור. אין לך מה להפסיד. לך אין, לנו יש. והשקר שלך, שבאת מעל הבמה הזו ממש לפני דקות ספורות,

אנחנו בלמנו את הדלתא ללא יום של סגר, כמה ספינים במשפט אחד? הדלתא זה קורונה, החיסונים של הקורונה זה החיסונים לדלתא. אין פה המצאות. סגר זה שקר, ואתה לקחת מדינה מחוסנת, עם כיפת ברזל, וריסקת אותה, וזה עלה לנו ב-1,400 מתים. גם הצמיחה שאתה מתגאה בה זו צמיחה שאתה רואה בשני הרבעונים הראשונים. מי הביא את הצמיחה הזו? אנחנו הבאנו, כשהוצאנו את המדינה מהקורונה. ממשלה מכילה, זו הממשלה שלנו. כל שר הישר בעיניו יעשה. אז מה עושה שר הבריאות הורוביץ? חודש ללא קבינט קורונה. קם שר הבריאות הורוביץ באמצע קבינט הקורונה לפגישה מדינית, שלא באישור ראש הממשלה, ועוזב את הקבינט. ומה עושה ראש הממשלה בנט?

יש לנו שר ביטחון פנים, עמר בר לב. עמר בר לב קורא למפכ"ל לא להחרים דגלי אש"ף בהפגנות, זו הייתה בקשתו. לא מגבה שוטרים, מכיל אלימות נגד שוטרים. אני שואל: איפה תגובת המשטרה נגד המיליציה האלימה של התנועה האסלאמית מכפר קאסם? כשהייתה אלימות במגזר החרדי, ראינו איך המשטרה באה ללמד לקח. ככה לא מתנהגים, הגזימה לצד השני. מול המגזר הערבי,

אפס פעילות, הכלה מלאה. אני רוצה לספר לכם על הממשלה הזו. אני לא קורא לה ממשלת ריפוי, אני קורא לה ממשלת מפלגות הזומבי.

יש בעולם הכלכלי מושג שנקרא "חברות זומבי". זו חברה שלמעשה אין לה זכות קיום כלכלי אבל היא עדיין פעילה. מתים מהלכים כלכלית.

אני אסביר מה זה חברת זומבי. זו חברה שהמכירות שלה ירדו, חברות גדולות שעקב שינויי טכנולוגיה, עקב שינויי שוק, מפסיקות להיות מבוקשות. אז יש להן חוב גדול מאחורה, אבל ההנהלה שלהן לא זיהתה את השינוי הזה בזמן, והן כושלות בהחזרת החוב. הן מחזירות את הריבית, והן בהפסדים. למה הן מתקיימות? כיוון שהנושים עדיין לא החליטו שהם רוצים לקבל בחזרה את החברה, הם מעדיפים לקבל את תשלומי הריבית. מה עשתה הקמת ממשלת בנט-לפיד? היא העבירה מנדטים של ימין להקמת ממשלת שמאל, וייצרה לנו לראשונה בפוליטיקה הישראלית מפלגות זומבי. הן שותפות משמעותיות בקואליציה, אין להן מצביעים מאחוריהן, מדובר בתקווה חדשה ובמפלגת ימינה. ספק אם אותן מפלגות היו עוברות את אחוז החסימה לו היינו היום בבחירות. מה קורה למפלגות הזומבי? אין להן מה להפסיד. מתן כהנא, אתה במפלגת זומבי, שהיא מפלגת ימינה. אין לכם מה להפסיד, ולכן המפלגה שלך היא סכנה למדינת ישראל. ראינו את זה בקורונה. בקורונה אתם לקחתם הימור על הגב של תושבי ישראל, והפסדנו. בעולם הפוליטי אותן מפלגות זומבי מוצאות עצמן בשלטון.

שאני לא אקח קרדיט: לבנט אין בייס ואין מחויבות לקהל בוחרים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אין לי ספק שאמירתו של נפתלי בנט בערוץ 12, ואני מצטט ראש הממשלה נתניהו, אני חושב שאתה הרגשת אחרת מנפתלי בנט, נפתלי בנט אמר: כשנכנסתי למשרד ראש הממשלה השלתי מעליי את כל הפוליטיקה, את כל האידיאולוגיה. זו הסכנה הגדולה בראש ממשלת זומבי. הוא כבר בחר בכיוון המסוכן הזה. הוא מחפש נואשות תמיכה ציבורית חליפית. ובנט הוכיח שאין לו שום מעצור מוסרי או אידיאולוגי שימנע ממנו לפעול בצורה מסוכנת. זה מסוכן מאוד למדינת ישראל. מי יכול למנוע את זה? היכולת והאחריות למנוע מבנט מהלכים מסוכנים וחסרי אחריות נמצאת אך ורק בידי שותפיו לקואליציה, ומתוך כל שותפיו לקואליציה, הרי לפיד ועבודה ומרצ, מבחינתם ללכת להרפתקה מדינית מסוכנת, רק ליברמן וגנץ אולי הם אלה שיעצרו את מה שיקרה פה לאחר

אין לי ספק שלאחר התקציב אנחנו נהיה באירוע מסוכן מאוד למדינת ישראל ולא יהיה מי שיבלום. אתה אומר שעוד לפני? אני רואה את זה בקורונה, בליברמן? לגבי ליברמן אתה צודק. אני ראיתי היום את ליברמן בורח מוועדת הכספים אחרי שהוא הבטיח לחיילי צה"ל שהוא יעלה להם את השכר והוא הפר את הבטחתו, שיקר להם בצורה ברורה. כשר אוצר הוא אמר את זה ובתקציב הנוכחי הוא הפר את הבטחתו.

כל השרים קיבלו, מנסור עבאס קיבל, ורק חיילי צה"ל לא קיבלו שקל מליברמן.

משפט לסיכום. אני אסכם ואומר, אנחנו, ואני פונה לאזרחי מדינת ישראל, גם אתם צריכים להשמיע את קולכם. יש פה ממשלה מסוכנת, עם אנשים שאין להם עתיד פוליטי, אין להם בייס מאחוריהם, הם איבדו את המצביעים. הם מהמרים בגורל שלנו, הם עשו את זה בקורונה, הם נכשלו, אנחנו נהיה פה לשמור עליכם. תודה רבה. השר כהנא, בבקשה.

היושב-ראש, במהלך ימי קיומה של הממשלה נעשו בהקשר הקורונה הצעדים הבאים: הוקם מערך של מעבדות עם יכולת ספיקה של 200,000 בדיקות ליום, הורחבו יכולות הדיגום’ בשיתוף עם פיקוד העורף ומפקדת אלון, הוקמו מפקדות שליטה של קורונה על ידי משרד הבריאות, הוקם מערך חקירות לאומי’ בשיתוף פיקוד העורף, פותחה מערכת לפיתוח והתאמה של מערכות מידע, כולל קישוריות בין ספקי השירות, קופות חולים, בתי חולים, מעבדות ועוד, הורחבו יכולות טיפוליות במסגרות האשפוז והרפואה בקהילה, נפתחו מחלקות קורונה ויחידות לטיפול נמרץ, כולל טיפול במונשמים ואקמו, יחידות לאשפוזי בית, יחידות להמשך טיפול ומעקב בקהילה על ידי קופות החולים, עד כ-2,000 מאושפזים במצב קשה וקריטי במקביל ועד 80,000 אנשים שמטופלים בקהילה, מבצעי חיסונים בשיתוף קופות החולים,

ספקי משנה, 6.2 מיליון מחוסנים בשתי מנות חיסון ויותר מ-3.5 מיליון מחוסנים במנת הבוסטר השלישית, מערך ייעודי לקטיעת שרשראות הדבקה, הקמת יכולות ריצוף גנומי של דגימות לזיהוי וניטור וריאנטים חדשים של הנגיף, הקמת יכולות ניטור במערכות הביוב, הצטיידות ורכש של ציוד רפואי, כולל ציוד רפואי מתקדם, מחקר ופיתוח בשיתוף גופי מחקר מובילים בישראל, חיסון של המכון הביולוגי, תרופות לטיפול בחולים למניעת תחלואה קשה. לכן אני ממליץ לא לקבל את הצעת האי-אמון. תודה רבה לשר כהנא. חבר הכנסת דרעי. אין מי שיקריא את ההצעה הבאה. חבר הכנסת דרעי? חבר הכנסת דרעי איננו. תודה רבה, אני ממשיך בסדר-היום. בסדר, אני עובר הלאה, חבר הכנסת גינזבורג. נעבור להמשך סדר-היום. אין. חבר הכנסת אדלשטיין, חבר הכנסת אלדשטיין? חבר הכנסת בוסו. הנושא הזה ירד מהפרק.

הנושא ירד מהפרק. הוא לא פה. בבקשה, חבר הכנסת בוסו. הצעת האי-אמון השנייה ירדה. חבר הכנסת אדלשטיין, למרות שחבר הכנסת בוסו עלה, אני אכבד אותו, והוא יעלה אחריו

הצעת האי-אמון השנייה ירדה מסדר-היום.

התייחסות לראשונה. קראתי לך כמה וכמה פעמים. אני נורא מצטער. גם השר עזב. מסכה. הוא עלה לדקה, עם כל הכבוד. כיבדתי את חבר הכנסת דרעי. המתנתי מעל דקה. יצאתי לדקה. לא העליתי על דעתי שהוא יגמור אחרי דקה. אז תנצל את ארבע הדקות שמותר לך לדבר. אני אכבד אותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אנחנו פותחים היום את מושב החורף, ואני מוכרח לומר לכם שאני מודאג מאוד, אני מצטער שאני מדבר מהר,

אני לא אומר את זה רק כאיש אופוזיציה, שחייב לומר זאת. אני מודאג כי לא זכורה לי ממשלה בישראל שאין לה שום קווים אדומים, הכול מוצע למכירה למען יצר ההישרדות. הממשלה הזאת דומה למשאית שאיבדה את הבלמים ודוהרת במדרון מסוכן. עשר ידיים אוחזות בהגה, כל אחד מושך לכיוון אחר. אחד מתחפש לימני, השני נפגש עם אבו מאזן באמצע קבינט הקורונה, השלישי תוקף את בכירי מערכת הבריאות והרביעי מחפש הקלות. הצרה הגדולה היא שאנחנו, אזרחי ישראל, נמצאים על המשאית ומשלמים את המחיר. ככה זה כשיש ראש ממשלה בלי שום גרעין תמיכה מהציבור, שהתכחש לכל הבטחה שנתן בבחירות ומרגיש היום משוחרר לעשות כל דבר רק כדי להבטיח את כיסאו. אנחנו רואים את זה בטיפול בקורונה, בבעיות הביטחוניות, בתקציב אנטי-חברתי ובפגיעה בערכי המדינה היהודית. אני אאפשר לחבר הכנסת אדלשטיין לעלות. בבקשה, תמשיך. שמעתי שליברמן היום אמר שני דברים, אני אתייחס לשניהם. הוא אמר בישיבת הסיעה שהוא לא יישאר בקואליציה אם חלילה וחס ש"ס ויהדות התורה מצטרפים. אני רוצה להרגיע אותו: ש"ס ויהדות התורה לא בדרך להיכנס לשם, לא מעוניינים להיכנס לממשלה הזאת שלכם. אני מבין שאתה מאוד מודאג, אביגדור ליברמן, שהממשלה,

לפיד ובנט, ראינו את ההצהרות שלכם היום. אתם מרגישים שאתם יושבים על ממשלה על כרעי תרנגולת, אתם מבינים שעל חודו של קול ממשלה כזו לא יכולה להחזיק מעמד, ולכן אתם מודאגים. גם שמעתי את ליברמן אומר שהתקציב שהוא מביא לכנסת הוא הכי חברתי שהתקבל אי פעם. אני רוצה לומר לו: לא היה תקציב אנטי-חברתי כמו התקציב הזה. כל המיסים שיש בתקציב, על השכבות החלשות. כל משפחה, יש מחקרים על זה, המשפחות החלשות יצטרכו להוסיף מאות שקלים בחודש,

כדי לקבל את הסל המינימלי שלהן. אם זה העלאות בחשמל, בחד-פעמי, מיסים על שתייה ממותקת, עבור זימון רפואי ללא תור, מס הגודש ועוד ועוד ועוד. מי ישלם את המחיר, המשפחות המבוססות, המקום הנכון של יאיר לפיד?

הן לא ירגישו את הגזרות. רק משפחות שנפגעו מהקורונה ונמצאות במעגל העוני הן ירגישו היטב את הסבל של ההוצאות החודשיות. בכל הממשלה הזו לצערי הרב אין שר חברתי אחד שידפוק על השולחן ויילחם למענם. לצערי הרב עוד יותר, הפגיעה הקשה בזהות היהודית של המדינה מגיעה דווקא מנציגים דתיים לכאורה, שמכניסים בדלת הראשית את הרוח ההרסנית של הרפורמים. הרפורמה בכשרות, שהובלעה בחוק ההסדרים, אני רוצה לומר לכם שלמדתי אותה היטב לפרטיה. אמרתי לעצמי, אולי יש בזה מהאמת, איזושהי בשורה. מסתבר שהיא גם תגרום לנזקים קשים בכל המושג של כשרות. אם עד היום יהודים תמימים ידעו שאם יש תעודת כשרות של הרבנות אז המקום באמת כשר מטעם הרבנות, כעת כל ארגון יחליט שהוא מבין בכשרות וינפיק תעודות ויכשיל רבים במאכלות אסורות, בשביל ההיבט העסקי. אבל מה שלא מספרים לכם הוא שהרפורמה הזאת תעלה לכם הרבה מאוד כסף. האוצר מתהדר בכך שהרפורמה תחסוך למשק 550 מיליון שקל, אבל זה בגלל שהיא תפטר את כל המפקחים ומנהלי מחלקות הכשרות של המועצות הדתיות. מה יעשו העסקים הקטנים? הם אלה שיצטרכו לשלם את זה במקום המדינה. כך עלות הכשרות תעלה, ואיתה יוקר המחיה ומחירי המזון הכשר. בסופו של דבר הציבור ישלם הרבה יותר כסף במסעדות ובתי המלון. כך גם בשינויים המתוכננים בתחום הגיור ובדברים אחרים. אני מודאג מאוד, כי אלו ערכים הנוגעים ליסוד קיומנו כאן. אני וחבריי בש"ס ממשיכים ונמשיך להיאבק למענם, בשליחותו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שבימים אלה אנחנו מציינים שמונה שנים להסתלקותו. אנחנו רואים איך הממשלה הזו מצופפת שורות, מחלקת מיליארדים כדי לשרוד, אבל אנחנו לא נבהלים. האמת והצדק איתנו, וסופם לנצח. לא ננוח ולא נשקוט עד שנפיל את הממשלה הרעה הזאת, בעזרת השם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. תודה. אנחנו מתכבדים להזמין את יולי יואל אדלשטיין לשאת דברים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אדוני היושב-ראש, אני חייב לומר לך שחבל מאוד ששמעתי את הנאום של ראש הממשלה. הייתי עולה לכאן ואומר את הדברים שהכנתי, האי-אמון הוא בנושא קורונה, נושא שקצת מוכר לי, כפי שאתה יודע וכפי שאחרים גם יודעים. אבל אני פשוט חייב לשנות את הדברים. לעמוד כאן ולספר קבל עם ועדה שאנחנו סגרנו את תוכנית מגן אבות והממשלה הנוכחית הייתה צריכה להחזיר אותה? ואחר כך כועסים על מישהו כשצועקים "שקרן"? אני עדיין לא צועק "שקרן", אני לא נוהג כך, אבל זה שקר גס.

איך אתה קורא למי שמשקר? אני קורא לו "שקרן" לא בקריאות ביניים.

לספר שסגרתי את הדסקים כשבמסיבת הפרידה, באירוע הפרידה ממני, עמדו סביבי כל ראשי הדסקים, כשאני עזבתי את המשרד והם עבדו במשרד? אני סגרתי את הדסק החרדי? אני סגרתי את הדסק הערבי? מאיפה הביאו את הדברים האלה? מה עוד צריך לעשות?

אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אני לא הכלתי את המתים. לי כאב על כל מת. ולכן אני לא אעשה את התרגיל הזה,

בחשבון, כי כל אחד גם כאלה שאין להם בגרות במתמטיקה יכולים לעשות אותו. שיעשו חישוב חודשי ללא שקלול. אני לא מבקש שקלול, לא על זה שבחודשים הראשונים הרופאים לא כל כך ידעו איך להתמודד עם חולי קורונה קשים וחיברו את כולם להנשמה ולכל מיני מכשירים, בוודאי, כמו שאמרתי, הם התמודדו מול בלתי נודע, אני לא מבקש שקלול על זה שיש תקופה של מדינה מחוסנת ותקופה של מדינה לא מחוסנת. אני רק מבקש שתיקחו את המחשבון ותעשו חשבון כמה מתים היו בחודש בתקופה עד לממשלה הזאת וכמה מתים בשלושת החודשים האחרונים בחישוב החודשי. לי אין לב לעשות את החשבון הזה, אבל אתם תראו. זה כשהיו להם החיסונים. אני אמרתי "לא מבקש אפילו שקלול", חבר הכנסת אמסלם. לא, אבל כשהיו להם חיסונים. ברור שבמדינה מחוסנת מי בכלל, נכון. וגם, אני מכיר, ובזה באמת אין לי כבר מילים, מכיר את המשחק הזה. בונים איזה דחליל,

אזרחי ישראל, הממשלה הנוכחית הצילה אתכם מסגר. איזה סגר? מי ביקש סגר? נתתי עשרות ראיונות עם ביקורת על הממשלה. כל פעם שאלו אותי: היית עושה סגר? הייתי אומר: לא. לא היינו מגיעים למצב הזה. למה צריך סגר? אבל השקר הגס ביותר הוא על ההחלטה האמיצה שקיבלה הממשלה על הבוסטר. אוי ואבוי לנו אם אנחנו, פוליטיקאים ללא השכלה רפואית, נקבל החלטות מי יקבל חיסון, מי לא יקבל חיסון וכמה חיסונים. את ההחלטה על החיסון השלישי קיבלו המומחים הנהדרים של משרד הבריאות וקבינט הקורונה והיועצים המקצועיים של משרד הבריאות, אותם אלה שכבוד ראש הממשלה בנט נסע לאו"ם לבקר אותם, לא פחות ולא יותר, מעל במת האו"ם. כששאלו אותי במהלך התקופה שלי במשרד הבריאות מה אני חושב על האנשים האלה, על שרון אלרעי-פרייס, ראש שירותי הבריאות, על נחמן אש, שהיה אז פרויקטור הקורונה, על המנכ"ל לשעבר פרופ' חזי לוי, אמרתי: זכיתי בפיס. זאת הייתה התשובה שלי. זכיתי בפיס. עם המינויים האלה שעשיתי זכיתי בפיס. האנשים האלה, שאנחנו חייבים להם את החיים שלנו, את הבריאות שלנו, לעלות על במת האו"ם ולתקוף אותם? זה שפל שפשוט אני לא יודע איך מגיעים אליו. לא יודע איך מגיעים לשפל הזה. ולסיכום אני רוצה לומר, עם כל האי-נעימות, שיש עניין כזה גם אצל מי שהחליף אותי בתפקיד, שר הבריאות ניצן הורוביץ. לניצן אני רוצה לומר, חבר שלי, נא לסיים. אני מכיר אותו הרבה שנים בכנסת, שיש לפעמים רגעים שמשהו משתבש לך בסדר העדיפויות.

בקבינט הקורונה, לקום ולנסוע לפגישה עם אבו מאזן? ניצן, אני מבטיח לך, אבו מאזן לא ילך לשום מקום. הוא נבחר לארבע שנים ונמצא כבר 17 שנה, גם בעוד עשר שנים אפשר לנסוע לבקר אותו. בעיצומו של קבינט, בעיצומו של מצב חירום במדינה, לעזוב את הכול ולנסוע, תודה. נא לסכם. ניצן, זה שיבוש טוטלי של סדר העדיפויות.

ואני אומר לכם, באמת הממשלה הזאת לא ראויה לשום אמון מן הכנסת. תודה לחבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין. יעלה ויבוא חבר הכנסת איתן גינזבורג, ואחריו, חברת הכנסת עידית סילמן. עד ארבע דקות עומדות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, יום פתיחת כנס החורף של הכנסת הוא יום חגיגי, יום שפותח כנס ארוך של שירות למען הציבור ושל עשייה למען אזרחי ישראל. אבל לצערי, הכנס הנוכחי, למרות החגיגיות שבפתיחתו, מלווה בטעם מר. בקרב חברי הכנסת יושבים כאלו שהחליטו, כחלק ממשחק פוליטי ציני, אני חייב לומר, לפגוע בפעילות הכנסת ואפילו בדמוקרטיה, כאלו שבוחרים להחרים ועדות כנסת, שמסרבים להכיר בתוצאות הבחירות ושחוטאים לתפקידם כמייצגי ציבור. אתה לא מתבייש, חברי הכנסת שפיזרו את הכנסת העשרים-ואחת, חברת הכנסת ברק. כרגע מציעים את הצעה הזו. חברת הכנסת ברק, נא לא להפריע. ואתם שודדים אותנו

אבל מותר לו לומר מה שהוא רוצה.

אומר את ההפך, אבל. אנחנו נעשה, מותר לו לומר.

בבקשה. היום אין זכות תגובה. חברי הכנסת, גם תוקפים אותנו וגם רוצים שנשתוק.

זה מה שהוא רגיל, גינזבורג. בבקשה, חבר הכנסת איתן.

חברי הכנסת שפיזרו את הכנסת העשרים-ואחת אחרי 29 יום, באפריל 2019, שמנעו באופן כרוני העברת תקציב, שרמסו כל תרבות דמוקרטית במשכן, הגיעו לשפל חדש והחליטו להחריב את בית הנבחרים. יושבים כאן חברי כנסת עם ניסיון מצטבר של מאות שנים,

ואני שואל אתכם: מי כמוכם יודע מה תפקידו ומה תפקידן של ועדות הכנסת בפיקוח על הממשלה,

בטיוב חקיקה, בשירות הציבור? גם לאופוזיציה יש תפקיד במשחק הדמוקרטי, נכון, אבל ייצוג אמיתי.

אתם שוברים את הכלים.

לא מוכנים לקבל את המציאות החדשה. אתם חוטאים לתפקיד האמיתי שלכם, ובמקום לבצע אותו אתם בוחרים להחרים ולהתקרבן. מה ההצעה שלך? והכנסת והוועדות, לא הבנו את ההצעה.

אז הינה ההצעה. רק אתה, כמה אחוזים אתם בכנסת? כמה אתם בכנסת?

הכנסת והוועדות זה בדיוק המקום שלכם לדאוג לציבור שבחר אתכם.

אדוני חבר הכנסת אמסלם, כמה אתם בקואליציה?

חברי הקואליציה, באנו לעבוד למען הציבור כולו.

גם למען הציבור שלכם. 61 איש. אנחנו נמשיך להגיע לוועדות, נמשיך לדון ולהתווכח, נשב לילות כימים בכנסת עד שיתקבלו ההחלטות הטובות ביותר עבור כל האוכלוסייה בישראל, לא משנה מה הם שמו בקלפי. נעשה את התפקיד שלנו כנבחרי ציבור, דבר שלצערי הרב אתם בוחרים לא לעשות. ובדיון הזה ביקשתם לקרוא לממשלה ממשלה אכזרית.

כי נראה לי שאם תסתכלו במראה, אתם תגלו היכן מסתתרת האכזריות. אופוזיציה שלא עושה את העבודה שלה, שלא עושה את מה ששלחו אותה לעשות, שלוקחת בני ערובה מחצית מהעם, שכבר חודשיים נמצאת בבית בתקופת פגרה כשאנחנו נמצאים פה ועובדים, זו אכזריות. אבל אנחנו נמשיך ונדאג, ונשרת גם אלה שלא הצביעו עבורנו.

חברי האופוזיציה, הגיע הזמן שתפסיקו עם הפעילות הזאת ועם ההתקרבנות הזאת. הגיע הזמן שתהיה אופוזיציה לממשלה ולא אופוזיציה למדינה ולישראל. הגיע הזמן שתהיה דמוקרטיה. הגיע הזמן שתתחשבו בציבור ותייצגו אותו, כדי שתתחילו להיות אופוזיציה שמונעת מטובת ישראל ולא מאינטרסים פוליטיים צרים. מילה אחרונה דווקא לחברי הקואליציה. בחודשים האחרונים אנחנו מוכיחים כל בוקר שאפשר גם אחרת. אפשר לבנות גשרים, לייצר שיח מכבד ומאחד, לפתור מחלוקות גם כשיש קצוות אידיאולוגיים. אנחנו נעביר את התקציב הזה. לא נשיג את כל מה שהיינו רוצים, לא נממש את כל החלומות של כל אחד מאיתנו, יהיו פשרות, אבל בסופו של יום יעבור פה תקציב טוב, תקציב מאוזן, וכזה שרואה את רווחת אזרחי ישראל. התקופה הקרובה תהיה קשה, אבל בסופה אנחנו נסיים עוד פרק בהחזרת ישראל למסלול, וזאת המשימה העליונה שלנו.

קיבלת עוד חצי דקה. תודה. יעלה ויבוא חבר הכנסת יבגני סובה. אחריו, חבר הכנסת

בבקשה, אדוני, עד ארבע דקות עומדות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הרבה פעמים שואלים אותי: למה אתה נואם מול אולם ריק? כי תמיד אחרי הישיבה אנשים שותים קפה, חברי הכנסת שותים קפה, ואז חוזרים רק להצבעה. אבל אני יודע בוודאות שהרבה ח"כים, גם כשהם שנמצאים בלשכות שלהם, הם שומעים ורואים את ערוץ הכנסת, אז הדבר הזה מגיע אליהם. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד שבימים אלה אנחנו נזכרים בשמעון פרס, הנשיא התשיעי של מדינת ישראל, שהלך לעולמו לפני חמש שנים. אני חייב להגיד שאני עליתי ארצה ב-1997, כשנתניהו כבר היה ראש ממשלה, שנה לאחר ההפסד של פרס לנתניהו. בחיים לא חלמתי שאני אגיע ליום שאני אכיר את ראש הממשלה נתניהו, כעיתונאי, שאני אלווה אותו בנסיעות לחוץ לארץ, שאני אהיה בתדרוכים איתו, שאני אראיין אותו כמה פעמים. אני הצבעתי לנתניהו ב-1999. היו שני פתקים. הצבעתי אז לישראל ביתנו, פעם ראשונה, ב-1999, וגם לבנימין נתניהו. מאוד כאב לי שהוא הפסיד לאהוד ברק. חשבתי שהשמאל עולה והגיע הסוף למדינה. היום לא כואב לך? אבל אני רוצה לספר לכם משהו שגיליתי כבר אחר כך, כשהייתי כבר חבר כנסת. כשנתניהו ניצח את שמעון פרס, חבר הכנסת אמסלם, אני מניח שאתה יודע את זה, אתה יודע שהוא ביצע כמה פגישות עם שמעון פרס בצורה חשאית, וביקש לא לספר את זה? שמעון פרס, כשהוא הפסיד כבר, כשהוא לא ראש ממשלה, העביר לבנימין נתניהו לא רק את הידע, גם את הדברים החשובים שקשורים לניהול המדינה, גם בנושא הפלסטיני, גם בנושאים קשים מול ערפאת. הוא נפגש איתו, בגלל שלשמעון פרס היה אכפת מהמדינה. מה אנחנו שומעים היום, בימים האלה, בשלושה החודשים? לא רק שאין גם שיחת עדכון שאמורה להיות בין ראש הממשלה לבין ראש האופוזיציה, גם לא הייתה העברה מסודרת של העניינים בלשכת ראש הממשלה, וכל הזמן יש את הניסיון ליצור דה-לגיטימציה. אתה הפסדת, בנט יודע הכול. תכבד את ההפסד שלך ותעביר את העניינים של המדינה.

כשנתניהו ניצח את פרס זה היה בבחירה ישירה, לא עם שישה מנדטים.

תביא את האנשים שלך לוועדות הכנסת, תעביר את השמות.

תילחם על התקציב. לדעתך הוא תקציב לא טוב? תילחם על התקציב.

תוכיח לעם ישראל שאתה יו"ר אופוזיציה,

ולא עושה סבוטאג'; המילה בצרפתית, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון. ליברמן קיבל יותר מנדטים ממנו. הזכרתי את הסיפור הזה, לא מתאים. בשביל להראות את גודל האיש. כשהוא היה נשיא, שמעון פרס המנוח, גם שם הוא שירת את טובתו של נתניהו. תסתכלו, תבדקו אותי. הרבה פעמים, לפני כל נסיעה מדינית של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמעון פרס היה נוסע, אם זה לארצות הברית, אם זה לרוסיה,

כנשיא המדינה, שהשקפת עולמו הייתה שונה לחלוטין מהשקפת עולמו של נתניהו, נרתם, בגלל שהיה חשוב לו לסייע לראש הממשלה המכהן. אז אם אתה רוצה לשחק במשחק שלך וכל הזמן לגרום לכך שאנשים שלך במפלגה לא יהיו מעורבים פוליטית, אני מרגיש את הלחץ הזה בליכוד. אנשים שיצטרכו לתת דין לבוחר ולהיבחר בפריימריז לא מרוצים מהמצב הזה. הם רוצים לעבוד, הם רוצים להיות בוועדות, הם רוצים להגיש הסתייגויות, הם רוצים לסכם דברים שטוב לציבור שבחר בהם. בסך הכול גם אתם נבחרתם, וכולנו נבחרנו, על ידי ציבור. אז לכן אני הייתי שואל אותו, אבל פשוט ראש האופוזיציה לא נמצא באולם. גם נגמר לך הזמן. אם הוא היה רוצה לספר באמת מה היו הפגישות אז, ממש היה לי כיף, באמת היה לי כיף לשמוע על הדבר הזה. אבל קראנו שהבן שלו חמי החליט, לאחר כמה שנים, להוציא סיפורים ותמונות. יכול להיות שהוא יספר את זה.

את זה אתה אמרת, אדוני, לא אני, אבל תודה רבה. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. בבקשה, אדוני, ארבע דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, הוא איננו נמצא כאן, אני רואה אותו בצד. חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת דודי אמסלם, המקשיב המתמיד מספסלי האופוזיציה, אי-אמון בממשלה, אני רוצה להגיד לכם שאני חיפשתי במה כן אמון. לא שאני צריך לחפש במה אני לא מאמין לממשלה איזה נושא שיש. המקרה שאנחנו בחרנו זה מקרה של אכזריות של הממשלה. במה כן יש לי אמון? לא בממשלה ולא במי שעומד בראשה. גם הציבור מאבד אמון בממשלה. על מה אני אאמין לממשלה? על הפגישה המנומנמת עם נשיא ארצות הברית, שגם לא היה שום סיקור?

על הנאום כלום באו"ם? נאום מבייש ומביש שהיה לנו, בלי שום תוכן ובלי שום דבר, שהוציא דיבתנו רעה בפני אומות העולם? אחד הדברים הכי הכי גרועים שיש זה שמישהו מוציא בחוץ את הכביסה שבפנים, לפני כל מדינות העולם. זה ממש מוציא דיבתנו רעה. על הפערים האידיאולוגיים בקואליציה הזאת בין כאלה שהם ימין ימין, ממש ימין, עם כל המשמעות של ימין ימין, לבין שמאל, שהולכים להיפגש עם אבו מאזן? אבל לא סתם, שר בריאות במדינת ישראל, בתקופה קשה, שכל יום, אנחנו לא יכולים להכיל את המתים אבל גם אם אתה מכיל מתים, על איזה מספר מתים אנחנו מדברים, הולך לדבר עם אבו מאזן?

כשאנחנו מדברים פה על ראש הממשלה, הוא דיבר פה והקשבנו טוב. הוא אומר: אנחנו כבר אחרי זה. השיטה שאנחנו נקטנו, אנחנו התעלמנו מזה, אנחנו השארנו את הכול פתוח, לא עשינו שום דבר. אבל מה קרה בדרך? איך אפשר להסתכל בעיני כל האלמנות, היתומים, האלמנים וההורים השכולים על כמעט 1,400 מתים. על זה אפשר להגיד שהשיטה שלנו הצליחה, כשלא היינו שם כבר? לא היינו שם. הכול בסייעתא דשמיא, כבר לא היינו שם. על זה אנחנו יכולים להגיד שאנחנו יכולים לעבור ככה? אנחנו מדברים על 450,000 מאומתים. אנחנו יודעים מה זה מאומתים. גם אם כולם החלימו, אנחנו יודעים ושומעים על הסבל הרב המתמשך. מה שקורה זה שהוא רק מספר שרק היה מאומת והוא רק עכשיו מחלים. אנחנו מדברים על יוקר המחיה, שמאמיר. אנחנו מדברים על עליית מחירים. אנחנו מדברים על תקציב ענק של עלייה, שהכול זה מיסים ועוד מיסים, על בריאות, על שר"פים, גם אם זה לא מגיע עכשיו זאת המטרה. אנחנו מדברים עכשיו על תחבורה ציבורית. רק עכשיו דיברנו על קנסות, רק היום ישבנו בוועדת הכלכלה על קנס ועוד קנסות שאנחנו רוצים לתת לאנשים,

שאנחנו מבטלים את כל ההנחות בתחבורה הציבורית לבעלי כרטיסיות. אנחנו מדברים על אגרות גודש. אנחנו מדברים על המעונות, שלא מתפקדים. אנחנו מדברים על כך שנשים ומשפחות שלמות, אלפי איש יצטרכו לשלם הרבה הרבה. בגזרה של שר האוצר, בלי שום היגיון ובלי שום בסיס, לא כלכלי,

לא חברתי, שום מדיניות, זה לא מתכתב עם שום מדיניות, שר האוצר אומר: לא, אני אכריח, אני אמנע מאלפי נשים עובדות את המעונות שלהן. הן יצאו והוא יזרוק אותן לעוני. והוא עומד היום בישיבת סיעה ובא ואומר מה המסר של שר האוצר בתוך דיוני התקציב, הוא אומר: אם יש שמועות שהחרדים רוצים להיכנס, אני מתנגד לכך. אז כך היום, כפי שבכל התקופות האלה, מראיינים אותנו, הנציגות החרדית: למה לא תיכנסו לקואליציה? ואנחנו אומרים שאנחנו משלמים מחיר. אופוזיציה זאת דרך. אנחנו הלכנו על דרך של אמינות, על דרך של יציבות, אנחנו הלכנו עם האידיאולוגיה שלנו, אין לנו באמת בסיס ופלטפורמה לשבת באותה קואליציה. אבל בכל אופן, אנחנו גם יודעים את האמת, שהקואליציה הזאת נבנתה על כך, על הדרה ועל שנאת חרדים, ההסכם בין יש עתיד לבין ישראל ביתנו, נא לסיים,

והיום עומד שר האוצר, כיושב-ראש מפלגת ישראל ביתנו, ואומר את זה. אם יש מישהו שמעלה על דעתו, ומה אתם חושבים, אדוני היושב-ראש, אם הוא היה רוצה באמת להעביר מסר רגיל לחברי הקואליציה שלו,

יש ראשי מפלגות, יש ממשלה, הוא יכול להגיד להם,

אם מישהו חושב: אין מגעים, אין שום דבר.

כל המסר, רוצה להמציא את עצמו, תודה. אני מסיים. רוצה להמציא את עצמו כל פעם מחדש, מה יש לו להגיד נגד החרדים, כדי שלא ידברו על עליית מחירים, על כל מה שאנחנו מדברים, על הלקונות, על המצב הכספי הקשה, על היוקר של הדירות, אין דבר אחד שהיום, היום המצב הכלכלי לא טוב, אבל על מה אנחנו מתחייבים, אנחנו מחלקים מתנות חינם כדי,

על זה הוא לא רוצה שידברו. הוא רוצה שידברו על האם החרדים ייכנסו כשהוא לא רוצה אותם. הוא לא רוצה אותנו, ודאי וודאי שאנחנו לא יכולים לרצות אותו. באמונה שלנו, באידיאולוגיה שלנו, באורח החיים שלנו לא נוכל לשבת איתו ביחד.

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי, אם יהיה כאן. עד ארבע דקות לרשותך. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, הסדרן שדואג לבריאותנו, תודה רבה. יבוא יום ועוד ילמדו בהרבה מאוד פקולטות למדעי המדינה והחברה, אולי גם לפסיכולוגיה, את התופעה המאוד-מעניינת ומסוכנת שעוברת על נפתלי בנט בשבועות ובחודשים האחרונים. דיברתי כאן יותר מפעם אחת על הדיסוננס הקוגניטיבי, אותו פער בלתי נתפס בין מה שאדם עושה למה שהוא מאמין, שמחייב אותו לשנות את אמונותיו כך שהן תתאמנה לפעולות ולמקום הפוליטי שהוא נמצא בו. עמד כאן על הדוכן הזה לפני שעה בערך נפתלי בנט והתהדר בניצחון המהולל על הקורונה,

המשך לדברי הרהב היהירים של הימים האחרונים שלו ושל שותפיו. הינה, הגל יורד, מספר החולים יורד, מספר החולים קשה יורד, ניצחנו. ניצחנו במחיר של 1,390 מתים מיותרים. צריך לומר את זה, מיותרים.

העובדה שהגל יורד היא עובדה טבעית, הרי היה ברור שהוא ירד. זה גל, לכן קוראים לו גל. הוא עולה ויורד. זה טיבם של גלים. כך הגלים הקודמים וכך, חלילה, אבל ככל הנראה גם יהיו הגלים הבאים. צריך להבין, גל הוא תוצר של מפגש בין הופעה של וריאנט חדש של הנגיף שמידבק יותר ואלים יותר עם וקטור נוסף של היחלשות המערכת החיסונית שלנו ככל שחולף הזמן מאז שהתחסנו. ואחר כך הגל יורד, הוא מיצה את עצמו, כיוון שמתחסנים בבוסטר נוסף. אבל השאלה היא מה עוצמת הגל, מה גובהו, מה המחירים שאנחנו משלמים עליו בחיים, בחולים, בילדים שנדבקים. למעלה מ-100,000 ילדים נדבקו מאז שנפתחה מערכת החינוך. אנחנו יודעים מה השלכות ה-Long COVID על הדבקה של ילדים?

מה הסיכונים העתידיים של כל מי שנדבק, גם אם נכון לעכשיו הוא פגש את זה בסימפטומים יחסית רגועים? דיבר כאן ראש האופוזיציה בצדק על הדחליל. מי דיבר על סגרים, אנחנו ביקשנו סגרים? אנחנו ביקשנו התנהלות אחראית עם הגבלות מידתיות, שיצמצמו קצת את המפגשים ואת ההתקהלויות. לא סגר, לא ריסוק הכלכלה, איזון, אכפתיות, אחריות שתאפשר לנו לעבור את הגל הזה נמוך יותר, חלש יותר, ועם פחות מתים וחולים קשים, עם פחות עומס עד כדי קריסה של מערכת הבריאות, עם פחות מתים שלא נספרים מכיוון שהם לא מתים מקורונה, הם מתים מהתקף לב אבל הם לא יכולים היו לקבל שירות בריאותי טוב כי מערכת קורסת, כי חדרי המיון מפוצצים עד אפס מקום, כי הצוותים הרפואיים בקריסה. עכשיו, נפתלי בנט לא מאמין במה שהוא אמר.

הוא כתב את זה. אני אקריא לכם עוד רגע. לא בספר המהולל שלו. הרי נפתלי בנט כתב את תוכנית בנט לאפס הדבקה והסביר את כל מה שהסברתי עכשיו. אני אקרא שקף אחד מתוך התוכנית שהוא פרסם כשהיה באופוזיציה, האם החיסונים והחסינות של המחלימים לא מספיקים? שים לב לשעון.

מבצע החיסונים קריטי בהגנה על אוכלוסיית הסיכון, הוא מתקדם בקצב מעורר השראה, אבל הוא ממש לא ממגר את הקורונה. והוא כותב כאן,

יש לנו עדיין 30% מהאוכלוסייה שלא יכולים להתחסן. ילדים מתחת לגיל 12 גם היום לא יכולים להתחסן עדיין. הוא מדבר על כל ההשלכות של הדבקת ילדים. למרות שכרגע התסמינים הם קטנים,

החיסונים לא מגינים הרמטית על אוכלוסיות בסיכון. יש אחוזים בודדים שלא מגיבים, שעלולים לפתח תחלואה קשה למרות הכול, ואחוזים בודדים במספרים גדולים של אוכלוסייה זה המון.

אנחנו לא יודעים עדיין מה אפקטיביות החיסונים לטווח ארוך ומה האפקטיביות שלהם מול מוטציות נוספות העשויות להגיע לישראל,

מה גורם לאדם שבנה קריירה במשך חודשים על תפיסה מאוד ברורה,

היא הייתה נכונה אז ונכונה גם היום, צריך לצמצם את היקפי ההדבקה והתחלואה. זה המפתח. החיסונים עושים עבודה מצוינת. וגם כאן, אגב, קיבלו החלטה מאוחרת מדי לחסן.

גם לא עושים שום דבר כדי להאיץ ולהגדיל את קצב המתחסנים, חוץ מקצת דיבורים בתקשורת. הייתה כאן התנהלות מופקרת, ובנט יודע את זה. אז הוא חייב לשכנע את עצמו, והוא חושב שכולם טיפשים וישתכנעו בדבר והיפוכו. וזה לא המצב. ראינו עכשיו את הסקר של דיירקט פולס, ארבעה מנדטים לראש ממשלה מכהן, גבול אחוז החסימה. אצל בנט הרי תמיד ידוע שהתוצאה בסוף היא בערך חצי ממה שהוא מקבל עכשיו. שני מנדטים, זה מה שמקבלים היום נפתלי בנט ושותפיו, נא לסיים, אדוני. שהלכו אחריו כעיוורים אחרי החלילן מהמלין אל תוך ההרפתקה המסוכנת הזו. דיברתי הרבה מאוד על כישלונותיה. נפתלי, הציבור הישראלי לא טיפש. הוא רואה את הכישלונות שלך, הוא רואה את הזגזוגים שלך. הוא יודע שאתה לא מאמין ושאתה עובר עכשיו תופעה פסיכולוגית מסוכנת,

כי אתה תשנה עמדות ותאמץ עמדות אחרות בשלל נושאים.

זה מסוכן למדינת ישראל. לך הביתה כמה שיותר מהר. זה מה שנכון לך, זה מה שנכון לשותפיך הפוליטיים שאתה גורר איתך אל התהום, וזה מה שנכון למדינת ישראל.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אחמד טיבי, יעלה ויבוא אדוני. ואחריו חבר הכנסת צבי האוזר. מכובדי היושב-ראש, טוב לפגוש אותך שוב.

וקיבלת בונוס.

המושב הזה מתחיל כאשר החברה הערבית ממשיכה לדמם כתוצאה מגל פשיעה ששוטף את כל היישובים הערביים כמעט. אנחנו שומעים על הנרצחים, מאה נרצחים עד היום, אבל לא שומעים על הפצועים

מאות או אלפי נפגעי מקרי ירי, או על האיומים של דמי החסות. הממשלה הזאת, מאז שהיא קמה, התהדרה בזה שהיא תטפל בפשיעה וברציחות. ולצערי הרב, המצב הולך ומידרדר, הולך ומחמיר. ארגוני הפשיעה מרגישים יותר חזקים מהמשטרה, ובחלק מהמקומות על פיהם יישק דבר. זה דבר נורא. הנושא הזה הוא הנושא הכואב ביותר, המדאיג ביותר, החם ביותר בקרבנו. בנושא כזה לא מטפלים על ידי תקציב כאן ותקציב שם, לא על ידי מיליארד פה ומיליארד שם. ככה לא ממגרים ארגוני פשיעה. ארגוני פשיעה ממוגרים על ידי החלטה ברורה שמשטרת ישראל תעשה את מה שהיא הצליחה לעשות בנתניה, בנהריה, באשדוד, בגוש דן. היא משטרה מקצועית וחזקה כשהיא רוצה.

והציבור בכלל, מתייחסים לחברה הערבית כאל חצר אחורית, התוצאה היא המשך ההידרדרות. יש מסביב לפשיעה גם גורמי רקע, אבטלה, עוני, היעדר מקומות בילוי. דיברתי על עוני, אני קורא את סעיפי התקציב, תקציב זו אמירה אידיאולוגית, אין שם תוכנית עבודה, אין שם, בתקציב הזה, אמירה לגבי הטיפול ומיגור העוני. החברה הערבית היא חברה ענייה. יותר מ-60% מהילדים בחברה הערבית, הילדים הערבים, מתחת לקו העוני, וכשיש עוני

זליגה בכיוון פשיעה ואלימות. וכאן הכישלון הגדול של כל הממשלות, לרבות הממשלה הזאת, וכבר עברנו את 100 הימים. פשיעה לא ממגרים על ידי הצהרות או מסיבות עיתונאים.

שרוצים לערב את צה"ל. מהצבא נדרש רק דבר אחד,

אנחנו עשר שנים אומרים את זה. שר הביטחון כבר הודיע שזה לא יקרה.

אבל אני אגיד לך מה נדרש ממנו כצבא, בלי להתערב בענייני החברה הערבית, אנחנו לא רוצים אותו שם, גמרנו עם הממשל הצבאי. 70% מהנשק שמוברח ליישובים הערביים בא מבסיסי הצבא. אנחנו כבר 10 15 שנים מבקשים לגדוע את מסלול ההברחה הזה בשיתוף עם המשטרה ועם הצבא, אלו הבסיסים שלו. אי-אפשר לגדוע את מסלול ההברחה הזה? לגדוע את שרשרת ההדבקה. שרשרת הדבקה בנגיף הנשק והפשיעה. אפשר וצריך.

תודה רבה, אדוני. דברים כדורבנות. אדוני חבר הכנסת צבי האוזר יעלה ויבוא. בבקשה, אדוני חבר הכנסת האוזר, בנאום בכורה בלוק החדש. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. לרשותך ארבע דקות. אדוני היושב-ראש, מה שנקרא כנסת ריקה, ב-1948 נוסד בארץ, בימים ראשונים, עיתון יומי חדש בישראל.

מזכירת הכנסת לבטח מכירה אותו, העיתון היה נקרא "חרות", הוא היה קיים עד 1965, וכתבו בו, מעבר לאייזיק רמבה, שהיה העורך, גם יוחנן בדר,

העורך הראשון, אורי צבי גרינברג, אב"א אחימאיר, וגם מעת לעת מאמרים של אחד בשם מנחם בגין. אני רוצה להקריא לכם מה כתב מנחם בגין בינואר 1954, במלאת פחות משש שנים, חמש ומשהו שנים, לשלטון דאז. הוא אמר: תמציתה של הדמוקרטיה היא האפשרות לחילוף שליטים. אפילו אם הם מצליחים, השליטים, במעשיהם, הרי שתבונתם של העמים החופשיים מכתיבה להם את הצורך להחליפם מדי פעם, משום שיש מידה גדולה של אמת בכך שיש בכוח כדי להשחית את אלה שבידיהם נתון כוח זה, ושלטון מוחלט, חבריי, כתב בגין, מביא בסופו של דבר לידי שחיתות מוחלטת. אדוני היושב-ראש, גם בישראל תבונת העם החופשי הביאה להחלפת שלטון ב-2021 אחרי 12 שנים.

לא שלא ניתנה הזדמנות לממשלת אחדות לפני חילופי השלטון האלה, ממשלת אחדות רחבה, אבל אותה הזדמנות נלקחה, הייתי מגדיר את זה, בדם קר ונזרקה לפח האשפה של ההיסטוריה, והיום יש מי שמצטער שהוא זרק את ממשלת האחדות כך לפח האשפה של ההיסטוריה.

מה שמנחם בגין, עליו השלום,

חשב, ב-1954, כנראה שיש כאן בכנסת, במה שמכונה האופוזיציה, ב-2021,

לא מכירים, לא מוקירים ולא מכבדים. חבריי חברי הכנסת, עברנו שמונה שבועות של עבודה פרלמנטרית במה שכונה מושב הקיץ הקצר, והאופוזיציה, חברים, לא התייצבה לתפקידה.

זה היה כנס הקיץ, או המושב הראשון של הכנסת העשרים-וארבע.

צודק. המושב הראשון, כנס הקיץ, והאופוזיציה לא הפציעה, לא התעוררה, לא התייצבה לתפקידה. אומנם ז'בוטינסקי כתב פעם "אלוהים, לשלטון בחרתנו" נדמה לי שזה מהשיר "כולה שלי" אבל נעשה פה כלל חדש: אם אנחנו לא בשלטון, אז מתחיל מסע דה-לגיטימציה לשלטון, דה-לגיטימציה לממשלה, דה-לגיטימציה לכנסת, דה-לגיטימציה לכללים, לשיטה, לתוצאות המשחק.

יש קשר ישיר בין הדה-לגיטימציה שהייתה עוד לפני הקמת הממשלה הזאת, של המשטרה, של הפרקליטות, של הרשות השופטת, ועכשיו לדה-לגיטימציה, תראו מה קורה כאן, של הרשות המחוקקת ושל הרשות המבצעת: לא ראש הממשלה שלי, לא מכירים בו. לא משחקים ונשבור את הכלים. אדוני היושב-ראש, הייתי היום בוועדת חוץ וביטחון והייתי באותו כנס ראשון. בוועדת החוץ והביטחון אין אופוזיציה, בוועדת הכספים אין אופוזיציה, בוועדת חוקה אין

כל מי ששומע אותי עכשיו, אלה שבחרו במפלגות האופוזיציה, צריכים להבין: הם אינם מתפקדים כאופוזיציה. לעודד ריב ומדון בין חלקי אוכלוסייה זאת לא אופוזיציה. להשמיץ ראש ממשלה בעיצומה של שליחות מדינית זה אירוע חסר תקדים, זאת לא אופוזיציה. להשפיל את ידיד ישראל, נשיא ארצות הברית, לא להיזהר בכבודו, זו לא אופוזיציה. נא לסיים. אני מסיים. ההישג הפרלמנטרי המרכזי היחיד עד עכשיו היה טרפוד חוק האזרחות. היה מי שניסה להכשיל את הקואליציה והעניש את המדינה, עיוור מדינה שלמה כדי לנסות להוציא עין לקואליציה. זו המורשת

של, איך אמרת, כנס הקיץ?

כנס הקיץ.

אחרי הימים הנוראים, ואני מסיים כאן, אדוני היושב-ראש, אחרי ראש השנה ויום כיפור, יש מקום לחשבון נפש, יש מקום לשינוי כיוון.

אלה כאן בספסלים הריקים, לאותם ספסלים ריקים, לכיסאו הריק של ראש האופוזיציה: תתכבדו ותתיישבו על הכיסאות האלה. תתכבדו ותקבלו את ההכרעה הדמוקרטית. תשרתו את העם בעבודה, לא בצעקות, לא בציוצים, לא בצווחות, אלא דרך העבודה החשובה והקדושה של הבית הזה. תשרתו את העם דרך האופוזיציה.

תודה רבה לחבר הכנסת צבי האוזר. תעלה ותבוא חברת הכנסת ג'ידא זועבי, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת מנסור עבאס. בבקשה, גברתי, ארבע דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, לפני בערך חמישה חודשים עמדתי כאן על בימת הכנסת באחד הנאומים הראשונים. במהלך הנאום הקראתי שמות של נרצחים, צעירות וצעירים ערבים, קורבנות של טרור, משפחות הפשע ביישובים הערביים. באותו זמן הרגשתי שהדבר החשוב ביותר שיש לי להגיד זה גם הדבר הברור ביותר: Arab lives matter. מאז אותו נאום, המצב נהיה עוד יותר גרוע. יום אחרי יום צעירות וצעירים, נשים וגברים, מתים ברחובות היישובים הערביים. בשבוע שעבר שמענו על מוות של שני תינוקות. רק בחודש שעבר 17 אזרחים נרצחו, בממוצע רצח בכל יומיים. טרור, אומרים.

את אנאס אל-ווחוואח, תלמיד מצטיין בן 18, אף אחד כבר לא יכול להחזיר. גם לא את סוהא מנסור, בת 38, שנרצחה בתוך בית העסק שלה, ולא את שריפה אבו מועמר, מורה בת 30, שנרצחה יום לפני שהייתה אמורה לחזור ללמד ונרצחה מכדור תועה. כדור תועה. אבל בכוחנו לעשות פעולות שיעזרו למנוע את הרצח הבא ולהחזיר את הביטחון האישי לרחובות היישובים הערביים. זה לא יקרה אם נמשיך להתחבא מאחורי תירוצים גזעניים ושפלים של רצח על כבוד המשפחה או סכסוך בין חמולות. אני כל הזמן מתראיינת בתקשורת בעברית וכל הזמן שואלים אותי: אה, אצלכם. לא, זה לא "אצלכם", זה לא שערבים ככה.

אלה משפחות פשע שמטילות טרור על המשפחות שלנו. זה העניין. כבר שנים שאנחנו בציבור הערבי קוראים למשטרת ישראל לפעול ולהשליט סדר וחוק. זה תפקידה של המשטרה, והיא זו שאמונה על ביטחון הפנים של ישראל. הכנסה של השב"כ אינו פתרון, אלא רק החמרה של המציאות. כאשר בשנות התשעים שלטו בערים השונות בישראל משפחות פשע יהודיות לא ראיתי אף אחד שקפץ וחשב שצריך להכניס את השב"כ על מנת לטפל בבעיה. משטרת ישראל היא זו שעליה לטפל בענייני פנים. 500,000 כלי נשק שמסתובבים חופשי ומאות מיליוני שקלים מהשוק האפור זה פשע מאורגן, וכנגד זה צריכה לפעול המשטרה. כפי שידעה משטרת ישראל לפעול אז, בשנות התשעים, כך עליה לפעול היום נגד משפחות הפשע הערביות. אומרים שאנחנו סטרטאפ ניישן, אז אני אומרת: תפעילו את הסטרטאפ ניישן, תפעילו טכנולוגיות פיננסיות, כי זה גם הסיפור. השלטת סדר וחוק זה חשוב, אבל לא די רק בהגברת אכיפה, אנחנו צריכים גם לפעול בתוכנו. אנחנו צריכים גם לקחת אחריות על עצמנו, אנחנו, כחברה ערבית. צריך להתחיל לעבוד בשיתוף עם ראשי הרשויות. 15 שנה עבדתי איתם, ואני יודעת שהם גורם מפתח חשוב מאוד בתפר שבין משטרה לקהילה. צריך להתחיל לעבוד על תוכניות הבראה למערכת החינוך. בלי השקעה בתנועות נוער, בלי השקעה במוסדות חינוכיים, לא נצליח למגר את האלימות. צריך להתחיל לייצר תוכניות לשיפור תשתיות של תקשורת, של תרבות, של ספורט. אני רוצה לסיים בדבר הבא: בממשלת השינוי ישנם חברי וחברות כנסת ערבים במוקדי קבלת החלטות. אני חברה בוועדת הכספים. השרים וחברי הכנסת,

חייבים להפנים את השינוי. לא עוד הסתכלות על החברה הערבית כחצר אחורית.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. אחריו תנעל את רשימת הדוברים חברת הכנסת עידית סילמן. בבקשה, אדוני, ארבע דקות לרשותך, ובהצלחה בנאום, נאום העבודה הראשון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ברצוני להגיב על הצעת האי-אמון בממשלה, להתייחס לטענה כי היא נכשלה בטיפול בקורונה. נציגי הממשלה הקודמת טוענים לכישלון הממשלה הנוכחית בטיפול בקורונה. נציגי הממשלה הקודמת חושבים שלעם ישראל יש זיכרון קצר, אבל, ואני מצטט, העם הזה חכם ונבון, והוא יודע באיזו ממשלה לתת אמון. הציטוט הזה הוא מדבריו של ראש הממשלה בגין,

עם ישראל לא שכח שהייתה כאן ממשלה שהכניסה אותו לשלושה סגרים, שלוש פצצות אטום שהוטלו על המשק הישראלי. עם ישראל לא שוכח שאת חגי תשרי אשתקד העברנו עם המשפחה המצומצמת ואת החגים השנה זכינו לחגוג עם סבא וסבתא, דודים ודודות. עם ישראל יודע שלהקריב את כלכלת ישראל על מזבח הקורונה זו לא תוכנית עבודה. חודשים ילדינו לא הלכו לבית הספר, למדו בזום והפכו להיות זומבים, ללא חברה, ללא ספורט וללא פעילות. אתם נלחמתם בקורונה עם פצצות, אנחנו נלחמנו בקורונה עם קרני לייזר, אתם נלחמתם בקורונה עם גזרות לא הגיונות, אנחנו נלחמנו בקורונה עם הגבלות נקודתיות שנכתבו בחרדת קודש, אתם נתתם לנו מדינה עם וריאנט הודי, ואנחנו ניצחנו אותו. לי רק נותר לחשוב מה היה קורה חלילה אם הממשלה הקודמת הייתה ממשיכה למשול גם עכשיו. התאורן של שלמה ארצי היה מוצא את עצמו מובטל בגלל תחלואה גבוהה בג'יסר א-זרקא, כי זו הייתה תוכנית העבודה שלכם, שליפות מהמותן, חוסר פרופורציות, עונשים קולקטיביים, וזה היה פשוט גדול עליכם. היום אפשר לומר כבר בפה מלא: הממשלה ניצחה את הגל הרביעי בלי לחסל את המשק הישראלי, בלי תמונות של בעלי עסקים בוכים, בלי מפעלים ועסקים שנסגרים ובלי אזרחים מדוכאים, עם ילדים שהולכים לבית הספר וצעירים שיוצאים ומבלים, תרבות שוקקת והופעות וחיים שממשיכים. הממשלה הנוכחית מכילה את החיים. ומהתמודדות שהורשתם לנו להתמודדות אחרת, האלימות בחברה הערבית. זו סוגיה שתנוהל בידי הפרויקטור הממשלתי לטיפול בפשיעה ואלימות בחברה הערבית, האיש המתאים ביותר, סגן שר הבט"פ יואב סגלוביץ', ניצב יואב סגלוביץ'. מדובר בבעיה רוחבית, שנבעה מהזנחה רחבת היקף. אמל"ח בכמויות כאלה לא אוספים בשלושה חודשים, מדובר על שנים רבות.

הפתרון יהיה הוליסטי, חיזוק כוחות השיטור בחברה ופתרון לבעיית התעסוקה. אדוני היושב-ראש, לפי דוח ה-OECD כ-50% מהצעירים הערבים בישראל מוגדרים חסרי מעש. חסרי מעש, הנושא הזה מוביל לאלימות ופשיעה. באווירה האולימפית ששוררת היום במשכן, הרשו לי להציג את הנתון העצוב הבא: לא היה מהם נציג אחד במשלחת האולימפית של מדינת ישראל שייצג אותנו בטוקיו. מדובר על 21% מאוכלוסיית ישראל, איך זה הגיוני שאין לנו נציג אחד מהחברה הערבית? כאיש ספורט ומחנך החזון שלי הוא שילוב של כמה שיותר צעירים ערבים במקצועות הספורט. הפתרון לא יגיע רק ממונופול של המדינה על אמצעי הלימוד.

ובמיוחד צעירים, צריכים תעסוקה, צריכים להיות עסוקים. והינה אתמול, אתמול התבשר הציבור כולו על תוכנית חומש של משרד התרבות והספורט בראשות השר טרופר והמשרד לשוויון חברתי בראשות השרה מירב כהן, בעלות 700 מיליון שקל,

מסלולי אתלטיקה ובריכות שחייה בחברה הערבית. מדובר בבשורה ענקית, שאין לי ספק שתשפיע גם במישור הורדת האלימות בחברה הערבית. הדרך ארוכה ועבודת התיקון מרובה. אנחנו נמשיך עם האמון שהעם נתן בנו.

תודה רבה, אדוני. אחרונת הדוברים, חברת הכנסת עידית סילמן. אחריה יסכם השר חמד עמאר. ה' עימךְ, ארבע דקות, גברתי.

בבקשה, יברכך ה'. נו, אז כבר עשינו משהו, אה, איתן? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי הממשלה כולם, פתיחתו של מושב בכנסת היא תמיד אירוע מיוחד, סוער, מורכב ודרמטי. אודה על האמת, לא פשוט להיות יושבת-ראש קואליציה בקואליציה שהיא מורכבת,

עם עמדות,

קהלים ומגזרים שונים, מאתגר, ואפילו אם לומר את האמת, לעיתים אף קשה. אך כמו שלימד את העולם אלברט איינשטיין, הכול יחסי. קשה ביחס למה? האם המציאות שבה עמדנו עד להקמת הממשלה הנוכחית, ואני מזכירה לכם, כמעט שלוש שנים ללא תקציב מדינה, ארבע מערכות בחירות חוזרות ונשנות ללא תכלית, מתח פנימי בתוכנו, מדינה משותקת המתגלגלת ללא כיוון, עדר ללא רועה וללא מטרה, האם זו מציאות עדיפה? האם באמת מישהו מכם חושב שאזרחי מדינת ישראל היו כיום שמחים יותר, מאושרים יותר, אם היינו עכשיו בליבה של מערכת בחירות חמישית? האם היו לנו משאבי הממון והנפש למערכת בחירות נוספת, על הקרעים והשסעים החברתיים שהיא מביאה איתה? בואו לא נדבר גבוהה, ונהיה ספציפיים: האם הלומי הקרב היו מקבלים מענה טיפולי ראוי ללא ממשלה מתפקדת? האם מתווה קיצור שעות המתמחים בבתי החולים היה בא לעולם ללא העברת תקציב מדינה וממשלה מתפקדת? האם החרמת ועדות הכנסת, כפי שנעשה עד כה, ואי-הקמתן של אותן ועדות על ידי חברי האופוזיציה, תורמת איכשהו לשיפור איכות החיים של אזרחי מדינת ישראל שבחרו בהם? אני מבקשת לפנות לכל חברי הבית הזה מכל הסיעות ולבקש בפתחו של המושב הזה שנשמור על כבוד הבית הזה. הבית הזה, כנסת ישראל, הוא סמל, וסמל לדורות. בית המחוקקים של מדינת ישראל הוא הסממן של תקומת מדינת ישראל בארצנו, שאולי היום נראה לנו טבעי וטריוויאלי, אבל בל נשכח שדורות רבים של בני עמנו התפללו וייחלו ליום שבו תהיה לנו מדינה כאחד העמים ובית מחוקקים שמחוקק את חוקי הבית היהודי הלאומי. בואו ונשמור על הכבוד ההדדי בינינו, בואו ונשמור על מקצועיות וגם על ענייניות. המשימות שלפנינו הן אדירות, בראשן כמובן העברת התקציב, אחרי שנים שבהן תחומים רבים וחשובים הוזנחו, שנים שבהן סדרי העדיפויות איבדו מחשיבותם, שבהן אזרחים רבים לא קיבלו מענה ראוי ממנגנוני המדינה השונים. אני גאה על הבגרות והאחריות שגילו כל סיעות הקואליציה, ואין ספק שכאשר מביטים על התקציב, שגובש במקצועיות, ביעילות ובאחריות, כמעט חסר תקדים, מבינים שהשלם גדול מסך חלקיו. ביקורות על סעיפי התקציב תמיד היו ותמיד יהיו, וזה בסדר, אבל אני אומרת מכאן לאזרחי מדינת ישראל, אנחנו עובדים עבורכם לילות כימים במטרה להחזיר את המדינה למסלולה, את משרדי הממשלה לפעילותם ואת ועדות הכנסת לעשייה פרלמנטרית תקינה. בהזדמנות הזו עם פתיחת המושב אני קוראת לחברי האופוזיציה: החרמת הוועדות לא פוגעת בנו, חברי הקואליציה, אלא פוגעת בראש ובראשונה באזרחי מדינת ישראל ובחקיקה עבורם. האם אלה שבחרו בנו ובכם, לא משנה באיזה צד, כדי לעבוד כאן בשבילם, מרוצים מהמציאות הזאת? קיבלנו ביום הקמת הממשלה מדינה עם תחילת התפרצות של נגיף הדלתא, שהרבה מדינות סובלות ממנו. על אף ההתפרצות, הממשלה הקודמת קיפלה כמעט הכול, סגרה את מגן אבות ואימהות, ביטלה את חובת המסכות, פיטרה את הפרויקטור לחברה הערבית ועוד. ראש הממשלה הנוכחי נפתלי בנט הציג לציבור תוכנית לאומית חדשה, שלא רק מורידה את התחלואה אלא מעוניינת לייצר תשתית לאומית לחיים לצד הקורונה, הורדת תחלואה בלי סגרים ובלי לימודים בזום נא לסיים. תשתית שתשרת אותנו כמדינה, אם חלילה נגיע לגלים נוספים. היינו המדינה הראשונה שהשלימה את החיסון השלישי, ואם טרם השלמתם אותו, עשו זאת מייד. ייצרנו תשתית להמון בדיקות, הגענו בשיא ל-200,000 בדיקות ביום. פתחנו את שוק הבדיקות הביתיות, שלא היו זמינות עד אז. החזרנו את מגן אבות ואימהות, את התוכנית להורדת התחלואה בחברה הערבית, סגרנו את פרצת נתב"ג. אנחנו משתדלים לנהל בחוכמה את הורדת התחלואה, בלי סגרים, בלי עוצר,

וגם כיום, הקואליציה, בעזרת השם, תמשיך ותעבוד יחד במושב הקרוב, ויחד נעשה דברים גדולים למען אזרחי מדינת ישראל.

תודה רבה לחברת הכנסת עידית סילמן. יסכם את הדיון המשולב

חמד עמאר, ואחריו נעבור להצבעות. מזכירת הכנסת, נא לצלצל בפעמון.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני הקשבתי לכל הדיון, ישבתי כאן, שמעתי את חברי הכנסת, הכנתי נאום, אבל לפני שאני אגע בדברים שאני רוצה לגעת בהם, אני מבקש מחברי הכנסת, מהאופוזיציה במיוחד, אל תעלו לכאן ותספרו מתים.

לנו כחברי כנסת. אנחנו צריכים לכבד כל אחד ואחד מאלה שאיבדו את חייהם.

לעלות לכאן ולהגיד כמה מתו בממשלה הזאת וכמה מתו בממשלה הקודמת זה אכזרי מדי. אסור לנו להגיע לוויכוח כזה ואני לא ממליץ לאף אחד,

להשתמש בזה ולהתנגח אחד עם השני בנושא הכואב הזה. לכל אחד מהמתים יש משפחות, יש קרובים,

ואתם, מייצגי הציבור,

אני מבקש מכם, אל תעשו את זה יותר, תכבדו אותם. היה אי-אמון שהייתי צריך לענות עליו, ממשלה אכזרית,

כי לא נכחו חברי כנסת שהיו צריכים לעלות לכאן ולדבר על האי-אמון שלהם, להגיד לנו למה הממשלה הזאת אכזרית. לכן אני רוצה להגיד לכם, חבריי חברי הכנסת: מדינת ישראל, ממשלת ישראל וכנסת ישראל היו עם תקציב שנבנה והוכן בשנת 2017,

לא מכינים ביום ההצבעה. הוצבע עליו במרץ 2018, אז התחילו להכין אותו ב-2017, ואנחנו הסתמכנו על התקציב הזה עד היום הזה. נכון שהיה תקציב למדינת ישראל בשנים 2019-2018, שהוכן ב-2017, אבל לא היה תקציב מתאים, כי היה צריך כל הזמן, כל הזמן, לעדכן את התקציב ולהתאים את התקציב, אבל זה לא נעשה. בשנתיים האחרונות, 2020, ו-2021, שכמעט נגמרת, אנחנו באוקטובר, ועד שיאושר תקציב זה נובמבר, אנחנו עובדים על אחד חלקי 12. זה אומר שאין שום פרויקטים חדשים, זה אומר שאותם משרדים לא יכולים לתפקד בתקופה הזאת, וכל זה למה? בגלל שיקולים פוליטיים צרים גררו את מדינת ישראל לארבע מערכות בחירות. ואני רוצה להגיד לכם, לא מתאים ולא יפה שמסובבים את הגב,

חברת הכנסת שטרית, תודה. הפנית גב לנואם וזה לא מכובד.

גם ליושב-ראש, לא רק לנואם. אני, על כבודי אני מוחל, על כבודך אני שומר.

נא לתפוס מקומות ולשמור על השקט, השר מדבר. חבר הכנסת ארבל, חבר הכנסת בן ברק, אנא, תפסו מקומותיכם. חברת הכנסת עידית סילמן, לא להפנות את הגב, בבקשה. נא לשמור על השקט. בבקשה, אדוני. אנחנו יותר משנה וחצי מתנהלים לפי תקציב שהוכן ב-2017. כשנכנסנו לממשלה, ושר האוצר אביגדור ליברמן, יושב-ראש מפלגת ישראל ביתנו, קיבל את המשימה, בשבילו ובשבילנו כממשלה זו משימה לאומית, להעביר את התקציב. אני חושב שאין תקציב יותר טוב מהתקציב שאנחנו מעבירים. לא היה אף פעם, ומניסיון רב שלי כאן בכנסת, שתקציב יכול לתת פתרונות לכל הדברים שעולים על סדר-היום, אבל התקציב הזה הוא תקציב חברתי, הכי חברתי שהיה. איזה הכי חברתי.

הכי חברתי שהיה. אתה עצמך לא מאמין בזה. כבוד השר, מה זה חברתי?

אתה הגשת אי-אמון על ממשלה אכזרית, ולא עלית, איזה אכזרית, ולא עלית לנמק את האי-אמון שלך, כי לא הייתם כאן, לא ש"ס ולא אגודת ישראל.

אז אנחנו הורדנו את האי-אמון שלכם.

אבל אני אשאל אותך כמה שאלות.

אני אשאל אותך כמה שאלות, ואתה תענה לי אם אתה רוצה.

אני יכול לנהל איתך שיח. עד שתביאו את האנשים שלכם, מה השאלה? קודם כול מה זה רב-קו הוא לא יודע, שר האוצר. תשמע, אני רוצה לשאול אותך: העלאת קצבאות הנכות והשקעה של 1.8 מיליארד שקל בקצבאות הנכות זה אכזרי או חברתי? אני שואל אותך. תוכניות של הממשלה הקודמת, זה אכזרי או חברתי?

תענה לי. אכזרי לעצור את סבסוד המעונות, להוסיף להם

לא עשתה את זה הממשלה הקודמת. אנחנו עשינו את זה. זה לא אכזרי, זה חברתי. אתה טועה, הממשלה הקודמת כן עשתה את זה. זה חלק מהתקציב של הממשלה הקודמת.

אני שואל אותך, אני שואל אותך. אני יודע כמה חשוב לך הנושא של הפריפריה. כמה חשוב לך, כמו שחשוב לי. גם אני בא משפרעם, אני מהצפון, אנחנו שכנים. מיגון הצפון אושר ב-2018. ששש, חברי הכנסת. שנתיים ויותר, כמעט שלוש שנים וחצי לא הושקע שקל אחד. חברי הכנסת. אנחנו כאן אישרנו את זה. זה אכזרי או חברתי? אני שואל אותך, כמי שגר בצפון. אני עונה לך, זה מצוין. למה אתם לא עושים את זה בדרום, כמו שקושניר רצה?

כשאני ואתה היינו ביחד,

כל הזמן רציתם את מיגון הדרום. למה עכשיו אתם לא עושים את זה? למה דחיתם את זה?

האם הקמת שני בתי חולים, אחד בדרום, אחד בצפון, זה אכזרי? אני שואל אותך, זה אכזרי?

בית החולים הראשון אושר ב-2014, השני ב-2018, זה לא יצא לפועל ולא תוקצב. אנחנו מתקצבים את זה. מס גודש זה חברתי?

שגר בפריפריה, שגר בצפון, אתה צריך לברך על זה. אנחנו עושים את זה. מס על החד-פעמי זה חברתי? אתם מדברים ואנחנו עושים את זה. זה לא אכזרי, זה חברתי. יצטרכו לשלם 40 שקל על בדיקה.

אני לא מעביר לך הרצאה על מה זה חברתי ומה זה אכזרי, אבל בושה להגיש אי-אמון על ממשלה אכזרית כשהתקציב הוא תקציב חברתי בצורה חסרת תקדים. יצטרכו לשלם 40 שקל על בדיקה באיכילוב. חברי הכנסת, אני מבקש לשבת. העלאת השלמת הכנסה, חברי

חבר הכנסת טופורובסקי. זה אכזרי? לכן התקציב החברתי ביותר שממשלה הכינה זה התקציב הזה. אני יודע שאתם מתוסכלים, אני יודע שזה קשה לכם, שמה שהצלחנו לעשות בשלושה חודשים אתם לא הצלחתם לעשות בשנה וחצי. אנחנו הצלחנו להעביר תקציב בקריאה ראשונה, אישרנו את זה בממשלה, עכשיו דנים בוועדות בתקציב. אנחנו נעביר את התקציב, נעביר את התקציב החברתי ביותר שהיה למדינת ישראל.

אני אומר לכם: שמעתי אתכם, דיברתם הרבה על נושא הקורונה וקבינט הקורונה. אני יושב שם. לא פספסתי אפילו ישיבה אחת. לא רק שלא פספסתי ישיבה אחת, נכחתי בכל הדיונים כל הדיון והבעתי את דעתי ושמעתי דעות של אחרים. ואני כאן בכנסת שמעתי אתכם מדברים גם על סגר. האופוזיציה דיברה על סגר. ואתם כאן עכשיו עולים ומדברים ואומרים: מי דיבר על סגר? מי אמר סגר? אתם דיברתם על סגרים, ואתם אמרתם: למה לא עושים סגרים? ואנחנו הצלחנו שעם ישראל יחגוג את החגים שלו בלי סגרים. ישבו משפחות ביחד. כשאתם לא הצלחתם לעשות את זה, אנחנו הצלחנו. מדברים על הזריקה השלישית, החיסון השלישי. אנחנו המדינה הראשונה בעולם שנתנה את החיסון השלישי. לא הייתה מדינה אחת לפנינו. ואנחנו איחרנו? אנחנו לא איחרנו. מי הביא את החיסון?

פטין מולא, פטין מולא, פטין מולא,

תרד מהשולחן, בבקשה. תתחיל מזה. תרד מהשולחן ותשב. שב, תפסיק, אתה יושב על השולחן. לאן הגענו? תגיד לו שישב.

את זה עוד לא ראיתי. אל תשב, פטין מולא. פטין מולא, אל תשב, תעמוד. אני רוצה לשאול אותך

אני רוצה לשאול אותך שאלה. תענה לי. לא, לא, לא, סליחה, השר מולא, השר עמאר, סליחה. בבקשה לשבת.

תשב, אל תעמוד. גם יושב על השולחן וגם מתווכח מהשולחן.

אני רוצה להגיד לחבר הכנסת פטין מולא: ממשלה אכזרית זו ממשלה שיותר משנתיים לא מאשרת למגזר הדרוזי תוכנית חומש. שנתיים השארתם את הרשויות המקומיות הדרוזיות בלי תקציב. שנתיים היו בלי תקציב. שנתיים לא אישרתם להם תוכנית חומש. אנחנו אישרנו להם, למגזר הדרוזי. האם זה אכזרי או חברתי? תוכנית תלת-שנתית חסרת תקדים, 3 מיליארד שקל. לא היה דבר כזה מאז קום המדינה, שאושר תקציב גדול לחברה הדרוזית, ואנחנו הצלחנו לעשות את זה ועשינו את זה. ואני מאמין שאנחנו נאשר את זה בקרוב בחלוקה לפי סעיפים, וניגע בכל דבר ודבר שנוגע לחברה הדרוזית. כמה הבאת?

תקציבים מאיזה משרדים? כמה?

בדרך כלל כשמעירים לנואם צריכים לשבת. לא יכול להיות

חבר הכנסת פטין מולא, אני הערתי לך פעם אחת,

חבר הכנסת אלי כהן, אם אתה לא יושב אני לא עונה לך. חבר הכנסת אלי כהן, אתה עם הגב לנואם. יותר קל להגיד

בבקשה, או לשבת או בצד. תשמע, לענות ולסכם דיון כזה גדול, בדרך כלל כולם צריכים לשבת, להקשיב. כן, כן, אבל זה כנראה פחות מעניין. כל אחד שעולה מדבר כאן, אומר מה שהוא רוצה. חברי הכנסת, נא לתפוס את מקומותיכם.

אנא, שבו במקומותיכם. השרה, בבקשה. איתן, יש שם עוד כמה כאלה. אולי אתה לא זוכר.

הרגע הערתי לשרה, אם לא שמת לב. אתה כל כך מרוכז בעצמך שלא שמת לב שהערתי לשרת התחבורה.

נזכיר לך ולמיקי לוי. כן. חבר הכנסת סובה, בבקשה. חברת הכנסת מירב בן ארי, נא לשבת. אנחנו רוצים לעבור להצבעה תכף. בבקשה, אדוני השר.

אני רוצה להגיד לכם רק משפט אחד: ממשלה אכזרית היא ממשלה שלא מעבירה תקציב יותר משנה וחצי, והיא מסתמכת על תקציב שנבנה ב-2017.

הייתה ממשלה אכזרית. עכשיו יש ממשלה חברתית.

חברי הכנסת, נא לשבת, אנחנו רוצים לעבור להצבעה. חברי הכנסת, לפנינו שתי הצבעות. ההצבעה הראשונה, חברי הכנסת, השר מאיר כהן, בבקשה, חברת הכנסת שטרית, בבקשה. חברי הכנסת, אנא, שבו. חבר הכנסת מרעי, חבר הכנסת מרעי, חבר הכנסת מופיד מרעי, נא לשבת. חבר הכנסת ברקת, חבר הכנסת ברקת, אנחנו רוצים לעבור להצבעה, נא לשבת, בבקשה. חברי הכנסת, אנחנו עומדים להצביע עכשיו בשתי הצבעות. ההצבעה הראשונה תהיה על הודעת ראש הממשלה על פעילות הממשלה בתקופה שחלפה מאז המושב הקודם ועל תוכניות הממשלה למושב הקרוב. ההצבעה השנייה תהיה על הצעת סיעת הליכוד בדבר אי-אמון בממשלה.

לבקשת הקואליציה תהיה הצבעה שמית על הודעת הממשלה. מה הייתה ההודעה? התחלנו בהצבעה. נא לשמור על השקט, בבקשה. נא לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, נמנע חברי הכנסת, אנחנו לא מצליחים לשמוע את תשובותיהם של חברי הכנסת. אנא, שמרו על השקט, בבקשה. די, אני מבקש מהעוזרים לא לעזור. קרן, תודה. כן, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, נמנע יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך,

ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס,

משה ארבל,

יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק,

חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

בעד איתמר בן גביר,

יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק,

ניר ברקת, נגד

בעד מאי גולן, נגד איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן,

אריה מכלוף דרעי,

צבי האוזר,

צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי,

מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד יום טוב חי כלפון, בעד עופר כסיף, אינו נוכח

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, נגד אבי מעוז, נגד אורי מקלב,

אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, נגד מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, נגד

יבגני סובה,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן,

חברי הכנסת, נא לשמור על השקט. חבר הכנסת רם שפע,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש,

יסמין פרידמן,

אביר קארה,

אלכס קושניר, בעד יואב קיש, נגד גלעד קריב,

שלמה קרעי,

מירי רגב,

מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, נגד יעל רון בן משה, בעד שרון רופא אופיר,

מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן,

יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע, בעד נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת מזכירת הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו,

אינו נוכח חברי הכנסת, השר מאיר כהן, אנא קח את החבר'ה. הרב גלעד קריב, חבר הכנסת גלעד קריב. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד ביטן, אינו נוכח נפתלי בנט,

בנימין גנץ, אינו נוכח מיכל וולדיגר, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, נגד עופר כסיף, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח

אינה נוכחת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש מישהו שלא הקריאו בשמו או שלא הצביע?

ההצבעה הסתיימה. נא למנות את הקולות. חברי הכנסת, נא לשבת במקומות. אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית מייד בתום ההכרזה על התוצאות. נא לשבת במקומות. אם כך, חברי הכנסת,

התוצאות: בעד, 56, נגד,

אני קובע כי הכנסת קיבלה את הודעת ראש הממשלה. אנחנו עוברים להצבעה על הנושא השני, הצבעה על הצעת אי-אמון של סיעת הליכוד. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית.

אם כן, אני מתכבד להביא לאישור מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 24), התשפ"א 2021. בהצעת החוק מוצע, חבריי וחברותיי, לדחות ל-1 ביולי 2024 את קיצור שירות החובה שנקבע בשנת

בנוסף, לאור המציאות הביטחונית הדינמית ושינויים בפני המערכה, חלים שינויים בצורכי צה"ל בכוח אדם כדי לעמוד בכל משימותיו, בין השאר בהתחשב במשך ההכשרות בצה"ל. חרף הנתונים האמורים, בעיקר בשל תקופת הבחירות הרצופה לכנסות העשרים-ואחת, העשרים-ושתיים והעשרים-ושלוש, לא הובא הנושא לדיון בממשלה, והחוק נכנס לתוקפו בשנה הקודמת, ביום ט' באב התש"ף, 1 ביולי 2020. כלומר, עד 1 ביולי 2020 עמדה תקופת השירות על 32 חודשים. מאז עומדת תקופת השירות על 30 חודשים. יצוין כי בראי הצורך המבצעי ובהמתנה להבאת הנושא לדיון בממשלה צה"ל עדכן את המתגייסים מיום 1 ביולי 2020 ואילך כי משך שירות החובה אומנם קוצר לפי החוק ל-30 חודשים, אך קיימת אפשרות שלאחר גיוסם החוק יתוקן, כך שאם משך שירות החובה ישתנה החוק החדש יוחל עליהם. בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים-ושלוש נדון הנושא פעמים מספר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. בדיונים האלה הוצגה עמדת צה"ל כי קיצור השירות ל-30 חודשים פוגע בכשירותו של צה"ל וביכולתו לתת מענה לצרכים הביטחוניים. יודגש כי הממשלה לא מבטלת לחלוטין את קיצור התקופה, ומוצע לקבוע כי הקיצור יידחה וייכנס לתוקפו לגבי מתגייסים משנת 2024, החל מיום כ"ה בסיוון התשפ"ד, 1 ביולי 2024. החוק שאני מביא היום, חבריי וחברותיי, הוא חלק ממכלול פעולות שמקדם שר הביטחון בני גנץ ליצירת מתווה שירות משופר, שייתן מענה על הצרכים הלאומיים. וזאת במקביל לעבודה המקיפה של אגף כוח אדם בצה"ל על שינוי מודל אבחון החיילים ואופן הגיוס לצה"ל, שמטרתו שירות מותאם תוך העלאת שביעות הרצון והבאה לזינוק בהיקפי הגיוס לשירות גם הצבאי וגם האזרחי. במסגרתו גם יינתנו תמריצים ייעודיים ללוחמים. לאור האמור, ולאחר בחינת הצרכים שהוצגו והאתגרים שעומדים בפני צה"ל בשנים הקרובות, אבקש כי מליאת הכנסת תאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ותעביר אותה להמשך דיון והכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החוץ והביטחון.

תודה רבה לסגן שר הביטחון אלון שוסטר. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. ראשית, אני מודיע כי רשימת הדוברים סגורה. ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת יעקב מרגי, יעלה ויבוא.

מרגי, אינו נוכח. חבר הכנסת שלמה קרעי. אני פה.

חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אופיר כץ. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. ושוב, טוב לראות אותך. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה היום דווקא ללמד זכות על זה שמכונה בפי העם "הנוכל", ולהסביר את הסתירות הרבות, לכאורה, בין אמירותיו למעשיו. סתירות שבאמת קשה להתעלם מהן גם אם עוצמים עיניים בחוזקה. ההבטחה הראשונה הליבתית שלו הייתה להקים ממשלה עשר מעלות ימינה. התחבטו והתלבטו הפרשנים איך אפשר להכניס להגדרת ממשלת ימין את הממשלה האנטי-ציונית הראשונה שקמה במדינת ישראל. אלא מאי? אמר עשר מעלות ימינה, אבל לא אמר מאיפה, והקים עשר מעלות ימינה מסמי אבו שחאדה. יצא לו מנסור עבאס. ההבטחה השנייה, שלא ישב תחת לפיד גם לא ברוטציה. והוא כנראה באמת לא מתכוון לשבת תחת לפיד, הוא מתכוון לעשות ללפיד ויברח ולא לשבת תחתיו. הוא הבטיח גם שאחרי הנאום הראשון שלו באו"ם היחס של מדינות העולם למדינת ישראל ישתנה לבלי הכר, והוא אכן השתנה. פעם היו נושאים אלינו עיניים בהערצה, והיום צוחקים עלינו בכל פה. הוא הבטיח להסדיר את ההתיישבות הצעירה, אבל לא אמר איזו, והוא אכן הסדיר גם הסדיר את ההתיישבות הצעירה של מנסור עבאס, של האחים המוסלמים. הוא גם הבטיח שיחולל שינוי דרמטי בקורונה בתוך חמישה שבועות, והוא אכן חולל שינוי דרמטי והכיל הרבה מאוד נפשות מישראל כשהמדינה שלו מחוסנת. ובהקשר להצעת החוק הזו, אדוני היושב-ראש, הם הבטיחו לחבק את חיילי הסדיר, והם באמת חיבקו, רק לא אמרו איזה חיבוק. חיבוק דוב. גם מאריכים להם את השירות, גם מעבירים מיליארד וחצי ליושב-ראש המפלגה שלך, אדוני היושב-ראש, לפנסיות תקציביות של הבכירים. ולא מדובר, כמו שמנסים לתאר את זה, במשיכת כוחות איכותיים לצבא, מדובר על הבכירים שהתגייסו לפני שנת 2004. אתם יודעים, רבותיי, כמה אפשר להעלות את השכר לחיילי הסדיר, ובפרט ללוחמים שבהם, עם 1.5 מיליארד שקל בשנה? אפשר להכפיל את השכר שלהם, ואולי אפילו לשלש אותו. ואלו שהבטיחו לעשות את כל זה, מה הממשלה מביאה כאן לכנסת? גם הארכת שירות וגם תוספת שמנה לפנסיות התקציביות. אין בושה? אין בושה. חיילי צה"ל מסתכלים עלינו בעודם שומרים על גבולות ישראל, והם לא מבינים איך הממשלה הזו מחבקת טרור נא לסיים.

לא דואגת להם. ולהפך, דואגת רק להחמיר את התנאים שלהם.

אני מסיים, אדוני. משפט סיום. מה שעובר כחוט השני מכף רגלה ועד קודקודה של הממשלה הזו הוא התעתוע, מצג שווא ורמייה.

תודה רבה לחבר הכנסת שלמה קרעי. בבקשה, חבר הכנסת אופיר כץ. ואחריו, חבר הכנסת יואב בן צור. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות.

היושב-ראש. קודם כול אני מברך על פתיחת כנס החורף של הכנסת, למרות שהיינו בפגרה לא מעט, זה תמיד טוב לחזור לשגרה ולשרת. הבוקר הגיע שר האוצר ליברמן לוועדת הכספים בפעם הראשונה, לשמוע את שאלות חברי הכנסת. ציפינו גם שיענה. בפועל, ראינו מופע יחיד עם פסקול קומוניקט מפרגן על איך הם מצילים את המדינה.

לא בלבלו אותו. לא בלבלה אותו העובדה שלאזרחי הפריפריה ייקרע הכיס ממס הגודש האכזרי שהוא מביא, לא בלבלה אותו העובדה שעסקים קורסים ולא מקבלים פיצוי, לא בלבלה אותו העובדה שנשים בהריון נשארו ללא הכנסה, גם ענף התיירות לא, גם עובדות המעון, שנאבקות בצדק על שכרן, או חיילי החובה, שהוא בעצמו הבטיח להעלות להם את השכר. כל אלה לא מנעו את ההאדרה העצמית חסרת התוכן. הניתוק והשקרים היו יוצאי דופן. זה היה פשוט אירוע מדהים. בזמן שליברמן ואנשיו אומרים לנו שאין העלאת מיסים, באותו הזמן היה שקף שמציג את המיסים שהולכים להעלות. זה היה פשוט הזוי: מס חד-פעמי, מס משקאות ממותקים, מס על הזמנות מחו"ל, ובל נשכח שוב את מס הגודש. הצפתי בפניו בעיה כואבת וקשה, המצוקה הכלכלית של אוכלוסיית בני 67 ומעלה. מפרוץ המשבר הם היו הראשונים להיפלט משוק העבודה, בשל היותם גם קבוצת סיכון וגם קבוצה חלשה יותר במשק. מאז שהגיעו התוכניות הכלכליות לוועדת הכספים נלחמתי, והצלחנו לשלב אותם פעמיים במענקי הסיוע, גם כשהייתי בקואליציה, כדי שהם יוכלו לחיות באמת בכבוד.

אלה אנשים שלא עובדים משעמום, הם עובדים כי פשוט אין להם פנסיה או שיש להם פנסיה הכי נמוכה שיכולה להיות. הם עבדו שנים, הם רוצים לעבוד, אבל הם פוטרו בגלל הקורונה. הם חיים מההכנסה הזו, הכסף הזה משמש אותם למחיה, למזון, לתרופות. אם הם לא יקבלו את המענק הזה, הם יישארו בלי כלום.

הקורונה לא נעלמה, והם לא מצליחים להשתלב בשוק העבודה. הממשלה הזאת לא יכולה להתעלם מהם, הממשלה הזאת לא יכולה להפקיר אותם.

למרות ששאלתי עשר פעמים, אני חושב, את שר האוצר, הצפתי בפניו את הבעיה ושאלתי אותו: אתה מתכוון לסייע להם או לא?

עשר פעמים שאלתי אותו וכל פעם מחדש הוא התחמק והתחמק והתחמק, עד שבסוף הוא גם ברח מהישיבה.

הגשתי הצעת חוק שתאריך להם את מענק ההסתגלות בעוד שלושה חודשים, לתת להם את האוויר הזה. המענק יהיה בשיעור של 70% מהשיעור המקורי. זה לא סכום גדול, מדובר פה על 20,000 אזרחים בלבד. זה לא דורש הרבה תקציב, אבל זה יאפשר לאזרחים אלו להתקיים,

אני מאוד מקווה שהקואליציה תתמוך, ותתחיל לעבוד גם בשביל האזרחים ולא רק בשביל ההישרדות הפוליטית שלה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אופיר כץ. חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה, אדוני, ואחריו חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חברי הכנסת, אני מודיע: חבר כנסת שלא יהיה נוכח לא יקבל רשות דיבור, גם לא במעלה הרשימה. אז אני מבקש מכולם להקפיד על הדבר הזה, אני לא אתן לחרוג מרצף הדוברים. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לדבר בזמן הקצר שיש לי גם על תופעות הפשיעה והאלימות הרצחניות בחברה הערבית כתוצאה מהזנחה והפקרה, שלא לומר הפקרות, של שנים.

כמו שכל אחד יודע או אמור לדעת, ובעיקר פשיעה, ועוד יותר מכך פשיעה מאורגנת, כל אלה פורחות בעיקר כאשר יש הזנחה ארוכת שנים ושורשית בחברה כזו או אחרת. זו תופעה די נפוצה שמיעוטים אתניים,

דתיים וכן הלאה בעולם כולו, יש בהם פשיעה רחבה, בעיקר פשיעה מאורגנת, כאשר המדינה מזניחה, מפקירה ומפלה אותם. אין שום ספק, וצריך להיות עיוור או שקרן כדי לומר אחרת, שאותה פשיעה שמשתוללת בחברה הערבית היא תוצאה של עוני, של אבטלה, של אפליה, על ידי הבנקים,

שלא נותנים משכנתאות והלוואות, מה שגורם לפריחה של השוק האפור. כל הדברים האלה הם אחריות של המדינה, בלי להוריד במאום, כמובן, מהאשמה של הפושעים עצמם. אבל בהרבה מקרים, ובוודאי במקרה הישראלי, יש נקודה נוספת: מדוע המדינה, על כמה ממשלותיה, במשך שנים, לא עשתה כלום כדי להילחם בפשיעה, ואפילו במובנים מסוימים עודדה אותה? כדי להבין את זה צריך פשוט להסתכל ולצטט, וזה מה שאני אעשה, אפשר להסתכל על מסמך שיצא ב-1959, מסמך שנקרא: המלצות לטיפול במיעוט הערבי בישראל. שימו לב מה המסמך הזה אומר, והוא יצא כאמור ב-1959, ואני מצטט: מדיניות הממשלה במשך עשר השנים האחרונות, כלומר פחות או יותר מאז קום המדינה זה היה, חתרה לפילוגה של האוכלוסייה הערבית לעדות ולאזורים. המדיניות העדתית והפילוג המשפחתי בכפרים פעלו למניעת גיבושו של היישוב הערבי בחטיבה אחת. קיימת אפשרות להאט את קצב ההתקדמות של הערבים על ידי המדיניות של הפילוג העדתי והחמולתי ואמצעים מלאכותיים אחרים. יש להמשיך ולמצות את כל האפשרויות של מדיניות הפילוג העדתי, אשר נתנה פירותיה בעבר והצליחה עד כה ליצור חיץ, אם גם לפעמים מלאכותי, בין חלקים מסוימים של האוכלוסייה הערבית. מדיניות זאת נתנה פורקן למנהיגי כל עדה ועדה לעסוק בענייניהם העדתיים במקום בעניינים ערבים כלליים. סוף ציטוט. ההשתוללות של הפשיעה, נא לסיים, בבקשה. היא כלי זהה למה שכרגע ציטטתי. המדינה עשתה הכול למען הפרד ומשול ולמנוע מהציבור הערבי הפלסטיני בישראל להיאבק על זכויותיו.

משתמשים בפשיעה בדיוק לאותה מטרה, לכן התעלמו מהפשיעה. ועל כך צריך לתת את הדעת ואת הדין.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה. אני תמיד זוכר שפינדרוס נמצא

בבקשה, יצחק זאב פינדרוס, שלוש דקות לרשותך או, נכון יותר לומר, עד שלוש דקות. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני,

לא יודע איפה להתחיל במושב החורף אחרי המופע שהיה כאן קודם של אדון ראש הממשלה, אבל אני חייב לציין משהו לזכותו: המופע כאן שהוא עשה היום היה הרבה פחות מבייש מהמופע הבין-לאומי שהוא עשה בערב שמחת תורה בארצות הברית, הרבה פחות מבייש. ובזה לפחות אני מתנחם, שהוא קצת הוריד. הוא לפחות לא תקף מעל בימות חיצוניות אף שאת הדברים האלה, אם יש לו מה לומר כביקורת, הוא היה צריך להגיד בחדרי הממשלה. הוא כן נתן מוסר לחברי הקואליציה פה, מעל הבמה הזו, והיה צריך למצוא לעצמו במה, אבל לפחות לא בייש אותנו כמו שהוא בייש אותנו שם. אבל הוא אמר שם באנגלית משפט מאוד נכון, שהממשלה הזאת קמה כתאונה פוליטית. חוסר המשילות כאן הוא של המשטרה, כנראה, שלא לקחה את רישיון הנהיגה של הנהג שעשה את אותה תאונה ולכן הוא עדיין יושב כאן כראש ממשלה. אני מאוד מאוד מקווה שמהר מאוד תהיה כאן משילות במדינת ישראל, ומישהו ייקח לו את הרישיון וייתן לנהל את המדינה הזאת בצורה קצת יותר מסודרת, קצת יותר, איך הוא קרא לזה, נורמלית? אמר ראש הממשלה לשעבר: קצת בדרך לא נורמלית, ולא יתהדר בהורדת ישראל מהדירוג הרביעי לדירוג ה-41 בטיפול בקורונה, לא יביא 1,300 מתים, כשהוא עמד פה והסביר בדיוק איך צריך למנוע את זה, איך מונעים וריאנטים בבן-גוריון, והוא לא עשה את זה, איך מונעים כל מיני דברים שהוא לא עשה. הוא לא יכול להאשים אף אחד שדרש ממנו לעשות סגר, כי אף אחד לא דרש ממנו, הוא המציא המצאה. זה חלק מאותה תאונה פוליטית, אנחנו עדיין סובלים מההנגאובר של אותה תאונה פוליטית. אני מקווה שאנחנו במושב החורף הזה נמצא נהג כשיר, נהג שלא עושה תאונות, נהג שינהיג את מדינת ישראל אל חוף מבטחים.

תודה רבה לחבר הכנסת פינדרוס. חבר הכנסת משה ארבל. משה ארבל אינו נוכח. חבר הכנסת יוסי שיין, בבקשה, אדוני.

אדוני, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום נפתח מושב

של הכנסת, וניסינו לתת קצת הדר וקצת כבוד למופע פה, ובמקום זה אנחנו קיבלנו ביזיון הכנסת. אנחנו חווים פעם אחר פעם, וזה מהדהד בציבור, התנהגות בלתי נסבלת כאן, שאינה קשורה לשום שאלה פוליטית, איננה קשורה לשום מחלוקת פוליטית, היא קשורה פשוט להתנהגות בלתי נסבלת של חברי פרלמנט, שהורסים בצורה יסודית את המוסד הזה ואת דימויו בחברה. אין שום מקום להתנהגות כזאת בתוך הכנסת, שמביישת את הכנסת עצמה, מביישת את מוסדות המדינה ומערערת את אמון הציבור לגבי המוסד המכובד הזה. אני חושב שהדבר הזה חייב לבוא לידי דיון עמוק וחייבים לשים לזה סוף. ואני קורא כאן ליושב-ראש ולסגניו ולכל מי שממלא את המקום, זה בלתי אפשרי, המופעים האלה שאנחנו רואים אותם כאן, כי זה מזעזע את הציבור. הוא מסתכל על הדבר הזה, יושב נשיא המדינה, יושבים אנשים מכובדים, יושבים פה בתוך הגלריה אנשים מחוץ לארץ, יושבים ספורטאים למופת, שאנחנו רוצים לעודד אותם, וההתנהגות שהייתה פה היא באמת בלתי נסבלת, ואני לא רוצה להיכנס פה לשמות של אנשים, התנהגות שאין לה מקום בפרלמנט דמוקרטי ואינה קיימת בפרלמנט דמוקרטי, כי אני מדבר על פרלמנטים דמוקרטיים. דבר נוסף, אדוני, אפשר לומר הכול, אתה יודע, יש משפט באנגלית, אני לא רוצה לצטט באנגלית, כל אדם רשאי להגיד את דעתו אבל הוא לא רשאי לעובדות משלו. וכאן נאמרים לעיתים דברים שאין להם שום מסד עובדתי, שום בסיס. ממשלת ישראל הנוכחית לקחה את המושכות במחצית יוני, תוך שלושה שבועות היא השתלטה על הדבר הזה שנקרא דלתא, קיבלה החלטות יסודיות בין-לאומיות, שמתייחסים אליהן, לגבי הבוסטר. אמר ראש הממשלה לשעבר שראוי לתת את הבוסטר, וראוי. הוא אמר שעד שני מיליון נצליח לחסן, ותסתכלו, אנחנו הצלחנו לחסן בגל הראשון הזה שלושה מיליון. ולכן יש פה התנהגות מופתית, התנהגות אחראית, התנהגות לא רברבנית. כך גם היה בכל נושא פתיחת בתי הספר. אני ישבתי שעות על גבי שעות בתוך ועדת החינוך של הכנסת ודנו סעיף-סעיף לראות איך אנחנו פותחים את בתי הספר, ושמענו מאנשי אופוזיציה שזה מסוכן, וגם שמענו מאנשי בריאות, וזה ראוי שהם ידברו. אבל לבטח ההחלטה שנתקבלה היא החלטה אמיצה. אין כאן עניין של bravado, אין כאן עניין של חגיגת סיום הקורונה, אלא ניהול נכון של הדבר הזה. ולבסוף, אדוני, אנחנו יושבים כאן בכנסת ישראל, כנסת ישראל ופרלמנט בכלל צריכים לנפק תקציב.

הגדרת התקציב, כל סטודנט למדע המדינה, אומרים לו. הגדרת התקציב נקראת באנגלית allocation of values. אתה בעצם נותן ערכים לתוך החברה, אתה מקצה, הקצאת ערכים לתוך החברה. לא נעשה כדבר הזה כאן שנים, בעיוות מוחלט של נושאי חקיקה, בעיוות מוחלט של כל תפיסת עולם, וכאן נעשה מעשה אמיץ של הקצאת משאבים מסודרת,

עם מינוי מנכ"ל למשרד האוצר, עם עבודה עמוקה בתוך המשרדים. ולכן אני רוצה לברך את הממשלה שתמשיך כך. אני מקווה שחוק התקציב הזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית וניכנס לנורמליות בתוך הפרלמנט. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אומרים שמדינת ישראל היא סטרטאפ ניישן, רק נראה לי שהפעם הלכנו עם הסטרטאפ ניישן הזה חזק מדי. הלכנו לניישן בלי מנהיג. לסטרטאפ ניישן בלי מלך, בלי קברניט, ללא מצפן וללא מגדלור. כך דומה עלינו ההתנהלות של ממשלת ישראל, ככה חווים אזרחי ישראל את ההתנהלות, כאילו מדינת ישראל, כאונייה בסערה, מפליגה ללא כיוון, כי אין קברניט, אין מצפן, אין מגדלור, אין כיוון ואין דרך. אדוני היושב-ראש, אנחנו רואים את זה בביטחון הפנים, את ההפקרות המוחלטת, את זה שכל מיני ציירי קיר פותחים להם, ציורים של מחבלים, טרוריסטים שרצחו את אותם גיבורים שנהרגו על הר הבית, אנחנו רואים את זה במעונות: לית דין ולית דיין, כולם מכדררים, כלכלה-חינוך, חינוך-כלכלה. שיבוא המנהיג, שיגיד מה עושים.

המעונות סגורים, ב-1 בספטמבר נפתחו הלימודים וקרה איזה נס קטן. אנחנו רואים את זה בהתנהלות בבריאות: אין מנהיג. כן, אין מנהיג גם בתחום המדיני. מי שמתיימר להיות המנהיג כאן, שקורא לעצמו מפלגת ימינה, אז השרים שלו הולכים ונפגשים ברמאללה. כשאני אומר שאין מצפן, אין כיוון, אין שום כיוון, לזאת הכוונה. איש הישר בעיניו יעשה, אין מלך בישראל, זו המציאות. יש לכך משמעות לאמון שרוחשים אזרחי ישראל, לאמון שרוחשים המתגייסים, לאמון שרוושים כולנו, שחווים את המציאות הכל-כך מורכבת הזו שאנחנו חיים בה.

תודה רבה לחבר הכנסת סופר. חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח. חבר הכנסת משה אבוטבול, יעלה ויבוא, ואחריו, חבר הכנסת איימן עודה.

שלום, אדוני, ברוך הבא. עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה.

אאחל לכל עם ישראל שיהיה לכולנו חורף בריא, עם הרבה סייעתא דשמיא והצלחה. כאן המקום לברך את כל בני התורה ובני הישיבות ששבים לעולם התורה, חוזרים לתחילת זמן חורף, בהמון ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא בלימודים שלהם, אמן ואמן. אני רוצה לדבר קצת לגבי הנושא של ראש הממשלה. ישנו עיתונאי בשם ארי שביט, שהוא עיתונאי, הוא שמאלני, הוא די מוכר לכולם. הוא פרסם טור בסוף השבוע שעבר, והייתי רוצה קצת לצטט מתוך הטור שלו, שהוא מתייחס לבעיה. לאיזו בעיה? לבעיה ושמה בנט, כך הוא מגדיר את זה. לכשל המובהק בבחירה של האיש לראשות הממשלה. וכך הוא כותב, דברים מאוד מאוד חריפים. כדאי שהעם היושב בציון יקשיב למה שהוא אומר. הוא אומר: "הנאום של נפתלי בנט בעצרת הכללית של האו"ם היה חשוב מאוד. הוא לא היה חשוב לקהילה הבין-לאומית, שהתעלמה ממנו, והוא לא היה חשוב לתקשורת האמריקנית, שלא שידרה אותו. הוא לא היה חשוב לרוב הדיפלומטים באו"ם", גם הם לא הקשיבו לו כי הם נעדרו ממנו, "אבל הוא היה חשוב" לנו "כדי לפענח את האיש העומד כיום בראש ממשלת ישראל". וכך הוא מתייחס בכמה משפטים לבנט, והוא אומר: "הנאום באו"ם חשף בדיוק מה יש בבנט ומה אין בו, לראש הממשלה המכהן עדיין אין דרך ואין מצפן. אין לו אמירה גדולה ואין לו רעיון גדול והוא איננו מעורר השראה. לכן ממשלתו היא ממשלה של יום קטנות. ממשלה של מהיום למחר ומהיד אל הפה. היא מיטיבה לתמרן פוליטית אבל אין בה מהות, אין לה זהות ואין לה נשמה". וזה לא הכול. עוד ממשיך שביט ואומר: "כך שאם נפתלי בנט חפץ חיים פוליטיים, עליו להבין שאופן הפעולה הנוכחי של ממשלתו עתיד למצות את עצמו בתוך זמן לא רב". ב-2021 הכול מצוין, "התקציב יעבור, הקורונה תיסוג, שותפות האינטרסים תעבוד ועם ישראל ימשיך ליהנות מהשקט שפתאום זכה לו. אבל ב-2022 השקט יהפוך לרפש. היעדר ההתמודדות שלו עם אתגרי היסוד של המדינה יהפוך לבלתי נסבל ולבלתי נסלח. וכאשר המציאות האיראנית או הפלסטינית או הכלכלית או הדמוגרפית תכה בעוז, אז מגדל הקלפים שלו יקרוס. עוד ממשיך ארי שביט ואומר דברים שבאמת חשוב לתת את הדעת עליהם, כי באמת, עד ששומעים מישהו שככה אומר דברים טובים ממחנה השמאל, זה דבר טוב. זה, נראה לי, אדוני, יהיה כבר בנאום הבא. כן, כן, אני רק אסיים את זה.

רק מגדלור, עוד משהו, כדי שבאמת גם אני וגם אתה,

שתי שורות אחרונות, אתה תמיד נוהג ככה לוותר. "אמרת מגדלור? אינו רק מגדל בטון בקצה המזח. מגדלור הוא מקור של אור. אין ולא יהיה מגדלור ללא אור".

"ראש הממשלה הצעיר חייב להחליט איזה אור הוא מבקש להפיץ בחשכה".

"ועליו להתחיל להפיק את האור הזה". במילים פשוטות, אנחנו נמצאים בחושך, חברים.

תודה רבה לחבר הכנסת אבוטבול. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה, אדוני. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

אין שרים?

השרה פרקש הכהן שם, בירכתי המליאה. אה, כן, גברתי השרה. הם מתביישים אז הם יושבים בירכתי המליאה. בסדר, יש להם ממה להתבייש. אני הולך לדבר על העניין של התקציב. אדוני היושב-ראש, שר האוצר הגיע היום לוועדת הכספים והסביר את הנושא של התקציב. ומשום מה אמרתי: אני מכיר את התקציב הזה. הביאו אליי את מס הגודש, שאני אעביר את זה,

כדי שהמדינה תקבל כסף. למשל, שתקבל כסף מהרכב הדו-גלגלי, 50%, אף על פי שהרכבים הדו-גלגליים לא עושים גודש,

הם מורידים מהגודש. מכניסים עוד כסף. הביאו את זה אליי, ואמרתי להם: רבותיי באגף התקציבים, אני לא הולך להביא דבר כזה, עם כל הכבוד. אני חבר כנסת חברתי, כמו רבים בבית הזה, ואני לא אלך לקחת איש בקריית שמונה שצריך לקבל טיפול באיכילוב בגלל שאין לו את זה בקריית שמונה, והוא עוד ישלם מס בגלל שהוא יגיע לתל אביב. לא מסכים בשום פנים ואופן. הביאו אליי,

זה היה מחזה סוריאליסטי כזה, איך שישבו אצלי והסבירו לי, את הנושא של העלאת את גיל הפרישה לנשים. אמרתי להם, ומה תעשו עם הנשים העניות? ומה עם המקצועות השוחקים? ומה עם אלה שפרשו קודם? אי-אפשר להביא כזה חוק אנטי-חברתי אלא אם כן יש פתרונות. החתמתי את כל חברי הוועדה, מכל הסיעות, כולל ישראל ביתנו. פתאום אני רואה: הינה החוק הזה שלא הביאו בזמן שלי, בנושא של העלאת גיל הפרישה לנשים, בנושא של הרגולציה, להכתיר כמה פקידים שהם ינהלו את העניין הזה, אנטי-חברתי בעליל, פגיעה בחקלאים, שהגיעו איתם בסוף לאיזה הסכם והוציאו חלקים, רגולציה, שאני לא יודע איפה אביר קארה נעלם לנו. את כל הדברים האלה אני מכיר, הביאו לנו את זה ולא הסכמתי. עשינו טעות שלא הבאנו תקציב אז. היה צריך להביא תקציב, גם אם הוא לא היה עובר. טעות גדולה.

שיצביעו נגד, אבל היה צריך להביא את זה. בסדר, מותר לטעות.

שנה וחצי, לא שלוש שנים, כבר מגיעים לשלוש וחצי שנים. שנה וחצי, בסדר. והיום אני רואה את התקציב הזה. מביאים תקציב, יש להם רוב אוטומטי בכנסת. זה לא ייאמן. אנשים שדיברו איתי, החתימו אותי על מכתבים, חברות כנסת, שיצא החוק של העלאת גיל הפרישה מחוק ההסדרים ויהיה בחקיקה רגילה. אני חתמתי, הן החתימו אותי. אני לא רוצה להזכיר שמות, מי היו היוזמות של ההליך הזה, אני לא רוצה לדבר לשון הרע.

אבל אני חתמתי. ודאי שצריך להוציא את זה

ודאי שצריך לעשות את זה בחקיקה רגילה. ופתאום מתחילים לדבר בוועדת הכספים כאלה שכנראה לא מבינים במה מדובר, ומדברים בעד העלאת גיל הפרישה.

זה תקציב רע, האנטי-חברתי הגדול ביותר שהיה מאז קום המדינה. אני עברתי פה, נדמה לי, 29 או 30 תקציבים עברתי כאן. לא היה דבר כזה, לא היה כל כך הרבה רוע שמונח. היה פה חבר הכנסת שיין, שמעתי אותו ככה באוזן אחת, איך הוא אומר שתקציב זה תוכנית כלכלית. איזו תוכנית כלכלית? תדבר עם הנשים הללו העניות ששוטפות פה את הרצפות.

הן ירעבו ללחם. אני מסיים. נכון אני צריך לסיים?

אז אני רוצה מכאן מסר לשר האוצר, שלא כל כך נוגע לדיון הזה, אבל מדיון לדיון באותו דיון. על גחונך תלך ותתחנן אלינו שנלך איתך לקואליציה, עפר תאכל כל ימי חייך. פרשת השבוע.

חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדתי השרה, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת משה גפני, לאכול חול כל ימי חייו, זה מה שהוא מתעסק איתו, מה שהוא עושה בתקופה האחרונה במיוחד ולאורך התקופה של שלוש השנים האחרונות, שהוא יצא בקמפיינים ומערכות הסתה נגד הציבור החרדי. הוא זורה חול בעיני הציבור. כל יום אנחנו רואים את זריית החול בעיני הציבור, כמו שהוא עשה היום בישיבת הסיעה, על זה שהוא מתנגד לכך, כמו שעושים חברים ושליחיו וחברי מפלגתו יום-יום בוועדות העירייה. רק לפני שלשום ראינו את חברת מפלגתו שעומדת בראש ועדת דת, שמירה על שירותי הדת, אנשים אתאיסטים לגמרי, אתאיסטים לגמרי, שלא רק זה, גם באים ומכריזים בגאווה שהם אוכלים וקונים בחנויות לא כשרות שמוכרים שם בשר חזיר, כמו טיב טעם וכו', ואומרים: מפריע לנו שעל אחד המוצרים שאנחנו קונים בחנות יש איזו חותמת של כשרות. זה מפריע להם. מפריע. ועוד טענות. לא יכולים לסבול את מערכת הכשרות. היא לא רוצה לקנות. מי אמר לקנות? שתגיד לבעל החנות שהיא לא תקנה ושיביאו מוצרים אחרים. אין מוצר שלא קיים מוצר אחר כמוהו, יש תחרות, ואם יש בזה באמת שוק, שייצרו כאלה מוצרים בלי הכשרים ובלי חותמות בגלל שיש אנשים שזה מפריע להם. ולכן מחוקקים פה חוקי כשרות שבאים ואומרים: אנחנו לא נבטל, אנחנו לא ניתן לרבנות, לא ניתן הכשרים, ורק כך וכך וכך וכך, ואנחנו נפריט ואנחנו נוריד את המחירים. ובאופן מפגיע כל הרפורמה הזאת תהיה רפורמה שתייקר.

מה זה רפורמה בכשרות כשאנשים לא מבינים בכשרות? במדינת ישראל מי שרוצה ומי שדורש ומי שחשובה לו כשרות, הוא באמת רוצה כשרות. הוא לא חייב לאכול כשר. לא מחייבים שום חנות ושום מפעל לייצר משהו עם כשרות. אתה יכול לייצר את כל הדברים בלי כשרות ומי שלא רוצה לא צריך,

לא מכריחים אותו. מצד אחד בעלי המפעלים או בעלי המסעדות או בתי המלון רוצים את הקהל הגדול ואת רוב המדינה, שרוצים כשרות, אבל הם רוצים שיסמכו על הכשרות של בעל המלון, הוא יקבע את הסטנדרטים של הכשרות. ואם הרב, אם המשגיח, יש להם דרישות, זה לא מוצא חן בעיניהם.

מה פתאום צריך ירק בלי תולעים, מה יקרה? הסבתא שלי הייתה בודקת לאור השמש את החסה, למה צריך שהמלון, אני אבדוק את זה. ועוד דברים בסגנון כזה. הכשרות היא דבר שצריך בו נאמנות, בשונה אפילו ממכון כזה או מכון אחר.

יכול להיות שאפשר להפריט את זה, לקבוע סטנדרטים ולהפריט. מה יקרה בסוף? אם לאותו מכון יש בודק, אפשר לפקח עליו. בסוף התהליך יעמוד מישהו בצד, "תגיד לי איך בדקת את זה". בכשרות זו שאלה של התהליך, זו לא רק שאלה של סוף המוצר. היצירה של המוצר ועוד דברים בסגנון כזה, נא לסיים.

אבל לבוא ולהאשים את הציבור שבגללנו משלמים יותר על כשרות? מי שמשלם יותר על כשרות זה הציבור החרדי או הדתי, שדורש עוד כשרות. מי שלא רוצה, שישתמש בכשרות רגילה, למה זה עוד כסף? הכשרות הנוספת לא מחייבת אותך. ומי שמשלם, אנחנו משלמים. חנויות בגאולה, במקומות אחרים, שדורשים מהן עוד חוץ מהכשרות של הרבנות, רוצים מהן גם את הכשרות הרגילה. אנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים את זה. אותן מכריחים, לא מישהו אחר. ואני שואל את השאלה הכי פשוטה: מדוע אני צריך לשלם על הפרסומת ברוסית של אותו מוצר? זה עולה הרבה הרבה הרבה יותר מכל מערכת הכשרות.

הכשרות על מוצר אחד אולי עולה מאית האגורה, לא יותר מזה.

למה אני צריך לשלם בגלל שאותו מפעל שמייצר מפרסם פרסומת? עולה לו הרבה הרבה יותר כסף, מי משלם על זה? תודה, אדוני, יש עוד דיון. מי שקונה.

למה אני צריך לשלם על זה? למה על זה אני לא יוצא? תודה רבה, אני בטוח שנמשיך לשמוע את הדברים גם בדיון הבא.

חבר הכנסת אבי מעוז. אני בטוח שהוא ירצה, במקרה שלך. בבקשה, חבר הכנסת אבי מעוז.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בנאום גטיסברג המפורסם שנשא הנשיא האמריקאי לינקולן במהלך מלחמת האזרחים הוא סיים את דבריו בהבעת תקווה שממשלה של העם, על ידי העם, למען העם, לא תכלה מן הארץ. הממשלה הנוכחית היא ההפך הגמור מדבריו של לינקולן: לא עוד שלטון וממשלה עבור העם, אלא עם ומדינה משועבדים עבור השלטון והממשלה. זה התחיל מעצם הקמתה, כאשר תוצאות הבחירות ורצון העם נרמסו בחוסר הגינות, בציניות ובנוכלות, כאילו העם הוא אספסוף שלא משנה מה הוא בוחר ושאינו ראוי שיתחשבו בדעתו. וכך במדיניותו בחודשים האחרונים: ביחס לקורונה, כאשר הממשלה החליטה להכיל את המתים ונמנעה מצעדים משמעותיים שיכלו לבלום את הגל הנוכחי בראשיתו, ביחס להכלת הטרור וביחס לרעיון המסוכן של היכולת להכיל את הסכם הגרעין שמתגבש בין איראן לבין המעצמות. חיי אזרחי ישראל לא שווים ולא מעניינים, העיקר האינטרס האישי. אפילו אנשי מערכת הבריאות, שפועלים כבר למעלה משנה וחצי במסירות שאין דומה לה למען בריאותם של אזרחי ישראל, הפכו למטרה לחיציו של ראש הממשלה בנט, ועוד בעצרת האו"ם, כי האינטרס האישי מעל הכול. מכאן אני קורא להם: חזקו ואמצו, אנשי מערכת הבריאות, אל תיראו ואל תחתו. אבל לא רק את כבודו של הדור הנוכחי רומסת הממשלה הזאת, אלא את כבוד העם היהודי לדורותיו, את שורשיו, את המסורת שלו ואת זהותו. העם היהודי, בעל הנאמנות המוחלטת לכשרות, לגיור, לשבת, למשפחה ולכותל המערבי,

את כל אלו אתם שמים למרמס לטובת השרידות הפוליטית האישית שלכם. את כל עברנו אתם מנסים למחוק, ועם שאין לו עבר, גם עתיד אין לו. מה שעובר עליכם זו התופעה שנקראת דקדנס, שקיעה וניוון תרבותיים של מי שהתנתקו מזהותם היהודית והלאומית ומנסים למשוך איתם לאותו בור אפל את כל מדינת ישראל. במדיניות הזאת אתם גורמים לדה-מורליזציה של העם, שמאבד את אמונו בדמוקרטיה וביכולתו להשפיע על החיים הציבוריים. וממשלה שגורמת לדה-מורליזציה של העם, אין לה זכות קיום. אני רוצה לסיים בפנייה למנהיג רע"מ מנסור עבאס. חבר הכנסת מנסור עבאס, תראה, ראש הממשלה מתנהג כמי שהוא נרדף כל הזמן על ידי הצל של קודמו, מנסה להתחמק מההתמודדות וההשוואה שבין ממשלתו לבין ממשלת קודמו. אז אתה לא יכול, חבר הכנסת מנסור עבאס,

והשבוע,

אתה שופך מלח על הפצעים. מנסור עבאס אמר השבוע: כל המהלכים בממשלה הם העתק-הדבק של הממשלה הקודמת. למה לשפוך מלח על הפצעים של ראש הממשלה נפתלי בנט?

תודה רבה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה, עד שלוש דקות, אדוני. תודה רבה, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני אגיד כמה מילים על החוק שאנחנו מדברים עליו, אני חושב שמצער מאוד שמדברים פה על הארכה של שירות החובה אבל לא דואגים לשכר חיילי החובה. הדבר הזה, בעיניי, בממשלה שאישרה פנסיות תקציביות אדירות למשרתי הקבע וכל מיני, חלקם בוודאי,

אנשים שלא צריך לזלזל חלילה בתרומתם למדינה, אבל פה אנחנו מאריכים רטרואקטיבית, אפילו לחיילים שמשרתים כרגע בצבא, אנחנו מאריכים להם את תקופת השירות. חודשיים.

חודשיים זה הרבה מאוד בחיים. ואפילו לא דואגים להם לשכר הולם, שכר חיילי החובה. חלק מהמחויבויות של חלק מסיעות הקואליציה, אנחנו כבר התרגלנו שסיעות קואליציה לא בהכרח עומדות במחויבויות שלהן, אבל אפשר להוסיף גם את זה לרשימה. זה לגבי החוק הנדון. אבל אני רוצה להגיד משהו: אנחנו דואגים לביטחון המדינה, הצבא קיים לטובת ביטחון המדינה. חלק משמעותי מביטחון המדינה הוא השמירה על הגבולות שלנו. אני בתחילת השבוע הייתי ליד מעבר מיתר, והראיתי כיצד אל מול עיניהם הפקוחות של חיילי צבא ההגנה לישראל,

המשטרה, עוברת שיירה של שוהים בלתי חוקיים. דרך המקומות האלו עוברים גם שוהים בלתי חוקיים, גם עובדים, גם נשים, במסגרת סחר בנשים שמתנהל שם. הרבה מאוד דברים עוברים דרך אותה פרצה בגדר, והכול אל מול עינינו הנדהמות, לא עושים דבר. לא רק החומות הפיזיות של מדינת ישראל פרוצות, גם החומות המשפטיות והחוקיות של מדינת ישראל פרוצות. פה, מעל הדוכן, לפני מספר חודשים לא רב, עמדה שרת הפנים אילת שקד ואמרה שאם יעבור חוק האזרחות, הוראת שעה, היא הגיעה לסיכום עם מפלגת רע"מ ועם מפלגת מרצ שהיא תאשר אלפי איחודי משפחות, שזה שם מכובס לזכות שיבה, אם החוק המחורר הזה יעבור. בוודאי לחוק הזה אנחנו לא יכולנו להסכים, ולכן גם התנגדנו.

החומה החוקית של מדינת ישראל פרוצה. היא פרוצה בתחום המסתננים, היא פרוצה בתחום איחודי המשפחות, היא פרוצה בהרבה מאוד דרכים. חוק-יסוד: ההגירה, שיעלה על הדוכן הזה השבוע, הוא חומת המגן של מדינת ישראל. אני קורא לכל אדם ציוני ולאומי בקואליציה לשים בצד את השיקולים הפוליטיים. אל תיתנו למנסור עבאס לנהל אתכם. תבחרו בביטחונה של מדינת ישראל ובזהותה כמדינה יהודית, ולא בפוליטיקה הקטנה.

תודה רבה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח. חבר הכנסת אופיר אקוניס, אדוני, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת מיכל וולדיגר. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שלוש שעות, אולי קצת פחות, אחרי נאום בנט, אני אומר לכם: ראש הממשלה משקר כמו שהוא נושם. ראש הממשלה נפתלי בנט, אדוני היושב-ראש, מנותק לחלוטין מן המציאות. מפריח סיסמאות, די חלולות,

אני חייב להגיד לך, זיכרונו בוגד בו, וזה מדאיג ביחס לאדם צעיר. אולי מעולם לא היה לו. שאלה. נדהמתי לשמוע את בנט, אדוני היושב-ראש, מדבר נגד הסיוע שהממשלה בראשותנו, שהוא היה חלק ממנה, העבירה לאזרחי ישראל. נפתלי בנט שוכח שהוא היה שותף מלא, אדוני היושב-ראש, לממשלות ישראל מ-2013 במגוון תפקידים: שר הכלכלה, שר החינוך, שר הביטחון, שוכח שאת הסכמי אברהם המצוינים השיגה הממשלה הקודמת בראשות בנימין נתניהו, בסיוע מרהיב, בדחיפה של הנשיא דונלד טראמפ, לא אומר מילה וחצי מילה. מוציא הודעות, עולה לדוכן הכנסת, שוכח. שוכח, אדוני היושב-ראש, שהוא נתן לבני גנץ, ואתמול לניצן הורוביץ, שר הבריאות שלו, אישור להיפגש עם אבו מאזן. והגרוע ביותר, הוא שכח, אדוני היושב-ראש, שכח לנאום באו"ם.

טס לניו יורק, חכר מטוס על חשבון אזרחי ישראל במאות אלפי שקלים, הגיע לבימת האו"ם ובחר לתקוף את ראשי מערכת הבריאות. נפתלי בנט שכח שהוא וחברו הטוב, חברו החדש אביגדור ליברמן, שר האוצר, הנעלם הכי גדול בפוליטיקה הישראלית, זה שרק הוא חבר הכנסת אבו שחאדה מבין ערבית, זה שרק הוא ידאג שאם לא תהיה נאמנות גם לא תהיה אזרחות, זה שרק הוא יעביר את הערבים באום אל-פחם לתחומי המדינה הפלסטינית.

שיחסל את הנייה תוך 48 שעות, הם שכחו, בנט וליברמן, שהבטיחו להעלות את שכר החיילים. לפי הנאומים, אדוני היושב-ראש, בנט גם שכח שהוא בכלל ראש הממשלה. אבל בעניין זה, אני חייב להגיד לך, טוב שכך. נפתלי בנט, זה גדול עליך. הציבור בישראל אומר לך: נכשלת, לך. תודה רבה לחבר הכנסת אופיר אקוניס. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, יעלה ויבוא, ואחריו, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.

עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני זמן קצר עמד כאן ראש הממשלה נפתלי בנט ונשא נאום ארוך, והיה בו קטע שאני לא מבין. הוא דיבר על סקופ, ואני נדרכתי כי חשבתי שזה בסדר גודל של הודעת בן-גוריון על הישגי המוסד בשנות השישים. אבל הוא לא היה יכול לספר לנו מה הסקופ. חשבתי שאולי הוא עומד לבשר איזושהי בשורה בקשר לרון ארד או לפחות על גילוי התעלומה היכן הוא, ולהפתעתי שום דבר לא נשמע. ואני שואל, מה התועלת בלדווח שסוכני המוסד עמלים להשיג מידע על רון ארד, אבל אתה לא יכול לספר מה? עד שלא נדע למה התכוון המשורר בנט לא נבין לשם מה הוא השתמש ברון ארד ובמשפחתו. אנחנו ממתינים לתשובה. אבל מה שמסוכן יותר בנאומו הוא החלק שבו הוא שיבח את גזרותיו הגזעניות והממוקדות של שר האוצר איווט ליברמן ב-100 הימים שחלפו מאז הקמת הממשלה. אני שואל אותך, ראש הממשלה, תסתכל לאזרחי ישראל בעיניים: האם אתה באמת חושב שאיווט ליברמן הביא הישג כלשהו למדינת ישראל במלחמה נגד ילדים עניים, נגד הורים הנאלצים להשתמש בכלים חד-פעמיים ואימהות חרדיות עובדות עניות, או שמא נאלצת לשבח אותו כדי לתת לו מס שפתיים קואליציוני,

כמו רבים אחרים, מפחד מהבריון איווט האיום? זה אולי נשמע בוטה, אבל זו השפה שלו. היום בצוהריים עמד ליברמן בחדר סיעת ישראל ביתנו ואמר שהוא שמע דיבורים על לצרף את ש"ס ויהדות התורה, ואומר: אם זה קורה, אנחנו לא נהיה שם. זה לא שמישהו

ממהר להיכנס לקואליציה הרעה הזאת, שרודפת כל דבר של קדושה, רודפת את השכבות החלשות ועוקרת את קדושת השבת וערכי היהדות הבסיסיים ביותר, אבל כשליברמן מאיים שהוא לא יהיה בממשלה, זו הבשורה הכי טובה לעם ישראל. ומה שהכי מסוכן, כבר התרגלנו, וזה נראה נורמלי, להגיד משפטים גזעניים נגד הציבור החרדי זה בסדר. שלילת זכויות של אימהות חרדיות עובדות, אני לא שומע ציוץ מכל ארגוני הנשים הפמיניסטיות. אני שואל אתכם, זאת לא בריונות? האם הסימון הזה של ציבור מסוים זאת לא גזענות? באיזה עולם דמוקרטי זה לגיטימי להצהיר מראש, ובהכללה גמורה, כלפי אוכלוסייה מסוימת שצריך לשלוח אותה במריצות למזבלה? אתמול ביקשו ממנו, או, נדמה לי,

בוועדת הכספים לחזור בו,

ואלו לא האמירות הראשונות של ליברמן, כבר קדמו לכך אמירות רבות אחרות,

לעולם לא נשכח, ולא נסלח על האמירות האלה. כולם יודעים בדיוק למי ליברמן מתכוון בגזרות על שתייה מתוקה, בגזרות על חד-פעמי ועוד.

אני מסיים, אדוני היושב-ראש. אם ראש הממשלה רואה את עצמו כדמות ממלכתית, נפתלי בנט צריך לפטר את שר האוצר שלו עד שהוא יבוא ויתנצל על הדברים שלו. כנראה שלבנט אין את האומץ, לכן הוא מוותר לו ומאפשר לו להשמיע הערות אנטישמיות ללא כל תגובה. ואם לא די בכך, עוד משבח אותו על הישגיו. בושה לך, בנט, שאתה משבח דברי גזענות כאלה.

תודה רבה, חבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת אריה

בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לדבר על הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית ועל הרעיונות המאוד-בעייתיים שאנחנו שומעים לאחרונה, שהמשטרה לא יכולה להתמודד עם הפשע המאורגן בחברה הערבית ושצריך להכניס לשם את השב"כ, ואנחנו שומעים לאחרונה

אנחנו שומעים בדרך כלל את מספר הקורבנות, מספר הנרצחים. כמעט 1,500 אזרחים נרצחו בשני העשורים האחרונים,

אבל העניין הוא, לצערי הרב, הרבה יותר חמור. יש גם מספר גדול יותר של אנשים שנפצעו, ויש גם מספר הרבה יותר גדול של אנשים שמשלמים פרוטקשן לפשע המאורגן, ויש גם מעורבות של הפשע המאורגן בחברה הערבית בפוליטיקה המקומית, ויש גם המון דברים אחרים. התמונה הרבה יותר קשה, לצערי הרב, מהמספר העצום של הקורבנות שנרצחו, בעיקר בגלל הפשע המאורגן. ואז באה המדינה, לאחר שני עשורים שאנחנו כל הזמן מדברים על העניין הזה, כל הזמן מתריעים, באה המשטרה, שהובילה אותנו עד לכאן. הרי מישהו היה אחראי לכך שהפשיעה המאורגנת בחברה הערבית גדלה כל כך, מישהו לא עשה את תפקידו, מישהו הפקיר את החברה הערבית לאנשי הפשע המאורגן.

אומרים לנו: טוב, תנו לאותם אנשים לנסות לעשות את אותה עבודה ואולי יהיו תוצאות אחרות. אם המדינה מודה שהמשטרה הובילה אותנו לקטסטרופה הזו, מי שילם בתפקידו מהמשטרה? מי שילם בתפקידו, מכל הבכירים של המשטרה שהובילו את החברה הערבית לאסון שבו היא נמצאת עם הפשיעה המאורגנת? ברור שאף אחד. לא רק שאף אחד לא שילם בתפקידו, אלה אנשים שקודמו בתוך המערכת. אלה אנשים שחלקם הפכו להיות פוליטיקאים, חלקם מנהיגים במקומות שונים וחלקם קודמו בתוך המערכת.

משטרת ישראל יודעת היטב איך לטפל בפשיעה המאורגנת. היא עשתה את זה לפני שני עשורים עם הרבה פחות משאבים, הרבה פחות כוח אדם והרבה פחות ידע. רק שאז הפשיעה המאורגנת התרכזה בחברה היהודית. ברגע שהקורבנות במדינת היהודים היו יהודים, המשטרה התנהגה בצורה שונה. אין יותר גזענות מזה. ברגע שהמערכת שאמורה לספק ביטחון לבני אדם חושבת שיש בני אדם ששווים יותר ובני אדם ששווים פחות, נא לסיים. לזה קוראים אפרטהייד, אדוני היושב-ראש.

תודה רבה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח. חבר הכנסת גדי יברקן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. אני מאחל לכולנו שיהיה לנו מושב פורה, שנוכל לייצג את העם מן האופוזיציה וגם מהקואליציה. אדוני היושב-ראש, היום חזרתי מחו"ל, מאתיופיה, המדינה שבה נולדתי. הייתי שם שבועיים. לפני שהגעתי לכאן עשיתי סיור במוזיאון הלאומי באתיופיה, מדינה שקיימת מעל 3,500 שנה. זו המדינה, אחרי ירושלים, שקיבלה את דת ישראל,

כשבאתי למוזיאון, ראיתי במוזיאון את כל תולדות ישראל,

מדינת אתיופיה קמה, ואת התרבות היהודית של ישראל וההשפעה של היהודים, שנמצאת באתיופיה עד היום, וכל כך התגאיתי. למה אני מספר את זה, אדוני? כי ברגע שהגעתי הביתה, אחרי שעשיתי את בדיקת הקורונה, חיכיתי בבית. אני פותח חדשות, בדרך כלל אין לנו זמן, ואני גם משתדל לא לראות חדשות, אני מקבל חדשות מזוהמות ומוטות-סיקור בתוך הפוליטיקה הישראלית, לצערנו. אבל אני יושב ורואה בחדשות ידיעה שאיש עסקים ישראלי ניצל מחיסול במדינה אירופית, ומשרד ראש הממשלה מבהיר שאלה היו איראנים שניסו לפגוע בדמויות ישראליות, ולא דווקא, חלילה, מדובר באירוע פלילי של אותו איש עסקים. אני יושב בבית ולא מבין. איך ראש ממשלה מוציא הודעה כזאת? מה, הוא דובר של אנשי עסקים ישראלים? אני לא מבין מה קרה לו. באמת לא הבנתי. אז אני שומע את ניר דבורי בערוץ 12 אומר שתמוה בעיניו שראש הממשלה מוציא הודעה לתקשורת, כי איש העסקים הזה לחץ על ראש הממשלה להוציא הודעה לתקשורת שחלילה הוא לא יהיה חשוד באירוע פלילי, שזה לא יפגע לו בעסקים. אני אומר לעצמי, רגע, עד עכשיו אני רגיל שחברי כנסת שנכנסו בחוק הנורבגי לוחצים על ראש הממשלה והוא נכנע, אנחנו רגילים שמנסור עבאס אפילו לא מרים טלפון, הוא מגיע לכאן, מרים את האצבע, חוק הקנביס לא עולה והוא נכנע. אני לא מבין. איך ראש ממשלת ישראל, האיש שיושב בלילה על הטלפון האדום, נכנע לכל שיחת טלפון של אנשי עסקים, ואירוע לאומני ביטחוני שהיה חסוי, הוא חושף את זה בפני הציבור? אני אומר לעצמי, לא יכול להיות. ואז ניר דבורי בעצמו לא מבין. אני מגיע לכנסת, לא הספקתי לשמוע את נאום ראש הממשלה,

וראש הממשלה אומר מעל הדוכן, שהמוסד עושה פעולות להביא את רון ארד. יש לי בשורה בשבילך: המוסד עובד 24 שעות כדי להביא את רון ארד. איך זה ידיעה? אז אני מבין שנאום ראש הממשלה הוא ריק. הוא היה חייב להכניס לתקשורת את עצמו בחשיפת סודות מדינה. תודה רבה, אדוני. אני בטוח שהמשך הסיפור יבוא בנאום הבא שלך, שכבר מופיע כאן ברשימה. משפט אחרון, אדוני, עד שהדובר הבא עולה. אז אני מבין שכל מי שלוחץ מקבל. קומץ של שרים אפילו לא ביקשו, הלכו לאבו מאזן, נפגשו איתו. אבו מאזן רואה את האנשים האלה ואומר, ואללה, אני לא צריך להקים צבא, אני רואה את הפראיירים האלה, הם ייתנו לי את המדינה לבד.

תודה רבה לחבר הכנסת גדי יברקן. חבר הכנסת יואב גלנט, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יריב לוין. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מדבר כאן לבקשתו של חבר הכנסת דודי אמסלם, זאת זכות עבורי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני יודע שאנחנו דנים בהצעת חוק שירות הביטחון, ואני חושב שבמקרה הזה אנחנו עושים את הדבר הנכון ואני רוצה להסביר. לפני כחמש שנים, בהעברת התקציב של 2016-2015 התקבלה החלטה שגויה. ההחלטה הייתה לקצר את השירות ל-32 חודשים וליצור גם את האופציה לקצר אותו ל-30 חודשים. הייתי השר היחיד שהתנגד לעניין הזה בקבינט המדיני-ביטחוני, שהתקיים תוך כדי הדיון בתקציב המדינה. לאחר מכן הייתי השר היחיד שהצביע כנגד הדבר הזה בהיותי חבר הממשלה, ולבסוף גם הצבעתי נגד זה במליאה בכנסת. הסיבה פשוטה, אני רוצה שהדבר הזה יהיה ברור: כאשר חיילים בצה"ל משרתים 36 חודשים, בממוצע יש להם 24 חודשים, שנתיים שהן שנתיים אפקטיביות.

שנה אחת בממוצע הולכת להכשרות ועוד שנתיים לשירות מועיל. כאשר אתה מוריד את זה ל-30 חודשים, קרי מוריד חצי שנה, המשמעות של העניין הזה היא שלמעשה אתה מקצר ברבע את השירות האפקטיבי, ואם אתה מוציא את בה"די החינוך וההדרכה של צה"ל, המשמעות של העניין היא שאתה משית סדר גודל של קיצוץ של 25% על הסד"כ האפקטיבי של צה"ל.

במקום ארבעה גדודי שריון,

במקום ארבע חטיבות,

אגב, מי שהביא את זה בשם צבא ההגנה לישראל אז, משרת היום כחבר כנסת מטעם הקואליציה וכסגן שר, אז הוא היה סגן רמטכ"ל. לכן התנגדתי אז למה שאמר הרמטכ"ל ולמה שאמר סגנו ולמה שאמר שר הביטחון ולמה שאמר שר האוצר דאז, לא שר האוצר של היום. חשבתי שזו החלטה שגויה, חשבתי ואני חושב עדיין שזה מחיר כבד, כי מי שלא יודע, במדינת ישראל יש כמה דברים שאי-אפשר להביא מחוץ לארץ:

חיילים שישרתו בצה"ל ועוד כל מיני דברים. לכן המשחק הזה היה משחק שאסור היה לעשות אותו, אסור היה לפגוע בסד"כ הזה. צה"ל דאז לא התנגד כמו שצריך. מערכת הביטחון, על מנת לקבל תקציב נוסף, עשתה עסקה מאוד מאוד לא חכמה עם האוצר. אני שמח שלפחות את החודשיים לא מורידים עכשיו, ואני קורא לממשלה להחזיר את השירות ל-36 חודשים. זה מה שצריך. לא פחות.

בהזדמנות זו, כפי שאומרת חברתי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אני מציע גם שחיילי צה"ל יקבלו תגמול הוגן, כפי שהציע השר לשעבר אלי כהן, ואנחנו נתחיל לשלם להם, לא את מה שמגיע להם, כי מה שמגיע להם זה הרבה יותר, אבל לפחות כמו שעשתה ממשלת הליכוד בתקופות עברו, שהעלתה ב-50% את השכר. בואו נעלה אותו עוד פעם ב-50% או ב-100%, וגם זה מעט, כי מי כמונו יודע שאין מחיר עבור סיכון נפשך במעבר הגדר, בכניסה לשדה מוקשים, בירי על מחבלים או בכל דבר אחר. לכן אני שמח שאנחנו מביאים לזה שבלמנו. אני מציע לכולנו לחשוב על איך מחזירים את השירות

בהחלטת קואליציה-אופוזיציה, ל-36 חודשים,

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת קרן ברק. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת שיין, חבר הכנסת שיין, שעומד עם הגב אליי. חבר הכנסת יוסי שיין. סליחה. חבר מפלגתו של שר האוצר אביגדור ליברמן מישראל ביתנו.

תגיד לי, איך אתם לא מתביישים? אתם הבטחתם, סיפרתם לחיילי החובה שאתם תדאגו לחיילי צה"ל. תדאגו לשכרם, תדאגו לתנאיהם, תדאגו לשירותם. ומה אתם עושים? מביאים לכאן

שערורייתי שבא וקובע שקיצור השירות, שכבר אושר ונחקק, יבוטל. לא רק שהוא יבוטל, אלא לחיילים שמשרתים עכשיו ושהתגייסו כאשר החוק היה בתוקף, אתם באים ואומרים: אנחנו נאריך לכם עכשיו את השירות.

סתם כך, בלי שום הסבר, בלי שום נימוק, בלי שום סיבה. הרי לא השתנה שום דבר מאז שהחוק ההוא נחקק לעכשיו. אבל שיא השיאים ושיא החוצפה, אתם מביאים תקציב מדינה שבו יש 53 מיליארד שקל כדי להחזיק את התנועה האסלאמית בקואליציה, ולא מצאתם שקל אחד כדי לתת לאותם חיילי חובה, לאותם חיילי חובה שביד השנייה אתם עכשיו מאריכים להם את השירות? מאיפה החוצפה הזו? מפלגה שנאמה פה במשך שנים שהיא תדאג לחיילי צה"ל, שהיא תדאג לאלה שמשרתים ולא משתמטים, שהיא תדאג כביכול לאלה שנושאים בנטל, איפה אתם, חבר הכנסת שיין? נותנים לתנועה האסלאמית. מה, הם נושאים בנטל? הם משרתים? אמר לך

תתביישו לכם.

אני לא מאמין למילה אחת שלו. הוא מביא תקציב, שייתן כסף לחיילים. חיילי צה"ל ימשיכו לקבל 1,700 או 1,800 שקל או 2,000 שקל בסוף השירות ללוחמים. חרפה, בושה וחרפה. חיילים אחרים מקבלים עוד הרבה פחות. אבל התנועה האסלאמית, 53 מיליארד שקל. לזה יש לכם כסף. אתם העליתם את השכר לחיילים?

תתביישו לכם.

אנחנו באמת העלינו, חבר הכנסת שיין.

בתקציב 2023 כתוב. אני אזכיר לך שאנחנו העלינו את שכר החיילים ב-50%.

אלא גם אמרנו שבתקציב הקרוב נעלה עוד יותר.

ואז בא שר האוצר שלך, שהבטיח שהוא ידאג לחיילים, ועשה הפוך. ממשלת בושה וחרפה. לשלוח את חיילי צה"ל לשירות ארוך יותר על חשבון היכולת שלהם להתחיל ללמוד, לצאת לשוק העבודה, וביד השנייה לקחת את הכסף שמגיע להם ולתת אותו למטרות תחזוקה פוליטית לתנועה האסלאמית. חבר הכנסת, בושה וחרפה. אביגדור ליברמן וישראל ביתנו, הפקרתם את חיילי צה"ל, שיקרתם אותם, רימיתם אותם. תתביישו. תודה רבה לחבר הכנסת יריב לוין, שגם עמד בדיוק בזמן שהוקצה לו. חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת, חברת הכנסת קטי שטרית, אינה נוכחת, חבר הכנסת פטין מולא, אינו נוכח. חבר הכנסת ישראל כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני שעה קלה עמד כאן ראש הממשלה נפתלי בנט ושיקר במצח נחושה. הוא פונה לשר האוצר, שלא נכח כאן, ומשבח אותו על זה שהוא ביטל את החל"ת והוריד את האבטלה. והינה, האמת היא שהאבטלה ירדה קצת בסוף יולי. ובכל המדידות האחרונות האבטלה עולה. לא רק שביטלו את מקור לחמם של בני 67 פלוס, שאנחנו הנהגנו, נתנו להם מענק הסתגלות 4,000 שקלים בחודש שיוכלו להתקיים, וזרקו אותם לרחוב בלי תרופות, בלי אוכל, פשוט פוגעים בעשרות אלפי משפחות וזורקים אותן לרחוב,

ואנשים שאין להם עוד דרך לחזור לעבודה. אני הכנתי מענק, תמריץ למעסיקים שיקלטו מובטלים ותיקים. הדבר הראשון שהממשלה הזאת עשתה הוא לבטל את התמריץ הזה. ולכן גם אין הכשרה מקצועית, ובעצם זורקים המוני אנשים לרחוב. והדבר היותר-חמור הוא שעומד כאן ראש הממשלה ותוקף אותי כשר האוצר הקודם על זה שנתנו כסף לאזרחים ולאנשים. כן, אני גאה בזה שנתתי למובטלים, שנתתי לעצמאים, שנתתי לאנשי העסקים, לנכים, למקבלי מס הכנסה שלילי, שעזרנו לעם לעבור את התקופה הקשה עד שהגיעו החיסונים ועד שנפתחו הכלכלה והמשק ואנשים חזרו לעבודה. עומד כאן ראש הממשלה ותוקף את העובדה שנתנו 160 מיליארד, גם למי שהזכרתי וגם למשרדי הממשלה. משרד הבריאות קיבל תוספת של למעלה מ-20 מיליארד שקלים, משרד החינוך קיבל תוספת של 4.2 מיליארד שקלים, גם משרד הרווחה וכל המשרדים קיבלו תוספות. וגם השקענו בתשתיות מיוחדות מעל 5 מיליארד שקלים. ראש ממשלה מכהן לא יודע את העובדות ותוקף את העובדה שממשלה עמדה בחזית ועזרה לאזרחים ולעסקים ולכולם. אותו ראש ממשלה נוהג באופן לא פחות חמור מול האלימות במגזר הערבי, שחלק ממנה לאומנית ואסלאמיסטית וחלק ממנה עבריינית. הוא מבטל ביקור באום אל-פחם כי תוקפים אותו, אחמד טיבי בציוץ אחד, שזה יום השהידים, ורע"מ טוענת שזה בגללה, לכבוד השהידים. הם רבים מי הוריד את בנט על הברכיים ומשכיבים את ההרתעה הישראלית על הרצפה. והדבר האחרון שהיה בכפר קאסם, אדוני היושב-ראש, כאשר שוטרים באים למלא את תפקידם, שוטרים, ומותקפים באכזריות על ידי מיליציה של התנועה האסלאמית בכפר קאסם, איך יש שם מיליציה? איך היא חמושה בחלקה? איך הם מעיזים לתקוף שוטרים. וחצי יום לא דיברו על זה. השוטרים חסרי אונים, כי הם יודעים גם כן שלא נותנים להם לפעול משום שהממשלה הזאת תלויה ברע"מ, תלויה במועצת השורא, תלויה במנסור עבאס, והם לא יכולים להגן ולכפות את החוק. אדוני היושב-ראש, אם זה היה קורה בניו יורק או בכל מקום אחר, שוטרים נסוגים, מותקפים באכזריות?

החוק והסדר צריכים להיות עיוורי צבעים. הם צריכים להיאכף בכל מקום. צריכה להיות כאן מדינת חוק, ובאותו לילה היו צריכים כוחות מיוחדים של המשטרה, אדוני היושב-ראש, פעם היית ביניהם, לפשוט על הכפר הזה, לבער שם את מוקדי האלימות והטרור ואת כל מה שקורה.

אנחנו נמצאים בפני פצצה מתקתקת שמלובה בגלל התלות בעבאס ובתנועה האסלאמית, וחייבים לשים לדבר הזה סוף.

תודה רבה, חבר הכנסת ישראל כץ. חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חברת הכנסת גילה גמליאל, אינה נוכחת. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תראה, היום אמור להיות יום כזה חגיגי. זה בכל זאת מושב חדש, פרחים, צילום פרחים מהמם, זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת, וגם נאומים של נושאי המשרה הבכירים במדינה שלנו, בין אם זה הנשיא, יושב-ראש הקואליציה, ראש הממשלה, כמובן, וראש האופוזיציה. מן הסתם כל אחד רוצה להביא את הסגנון שלו, את השוני שלו. ואני ישבתי והקשבתי לנאום של ראש הממשלה בנט. ואני מבינה את הרצון שלו לייחד, לבדל או להגיד כמה הוא שונה. אבל בן אדם עם היגיון בראשו ושכל בריא לא יכול שלא לשים לב להזיה, לחוסר ההבנה הלוגית בדברים שאמר פה ראש הממשלה.

ציין ואמר: אנחנו בסך הכול שלושה חודשים בממשלה החדשה הזו, שלושה, שלושה וחצי חודשים. הוא תקף את הממשלה הקודמת, בין אם זה על היעדר תקציב או בין אם זה על האבק שהוא מצא במשרדים או בין אם זה על כל ההתנהלות הכלכלית הלא-בסדר של הממשלה הקודמת ושל שר האוצר הקודם ישראל כץ, שיושב פה לידנו. ובאותה מידה, תוך כדי, אפילו לא החליף נשימה, הוא ציין את ההישגים המדהימים של הממשלה החדשה של שלושת החודשים.

או שהוא תמים או שהוא חושב שהציבור מטומטם או שהוא חושב שהציבור כל כך תמים שלא יבדוק או שלא יבין שבתוך שלושה חודשים לא יכולים להביא את ההישגים האלו. ולמה אני אומרת את זה? כי אם אתם טוענים, וכשאני אומרת "אתם טוענים", אתה חלק מהקואליציה שהממשלה הקודמת לא עשתה כלום ואין תקציב, אז תגידו לי, בתוך שלושה חודשים איך הצלחתם לעבוד,

הרי התקציב עוד לא עבר, התקציב שלכם, אז איך אתם מנפנפים בהישגים הגדולים שלכם בכלכלה, שלנו.

נכון, זה התקציב או ההתאמות התקציביות ששר האוצר לשעבר ושהממשלה שלנו עשו. הפכתם להיות ממשלת גונבי הקרדיטים. תקשיב לי, בעיתונות, כשעיתונאי גונב קרדיט לעיתונאי אחר, כשהוא לוקח סיפור של מישהו אחר, שוחטים אותו. שוחטים אותו מעל כל במה אפשרית. העיתונאים היום שותקים. קוראים לזה קוקייה. קוקייה שמטילה את הביצים בקינים של אחרים, ואחרים דוגרים עליהם. לכן יש פה אנומליה אחת מאוד גדולה. אם לא העברתם תקציב, לא יכולתם להוציא לפועל תוכניות, ואם לא היה תקציב, ואתם זועקים שהמדינה הייתה משותקת, אז איך הבאתם הישגים? כשאתם מדברים על ההישגים של השלום, זה שלום שהממשלה הקודמת עשתה. כשאתם מדברים על ההישגים הכלכליים, אלה הישגים שאתם מתהדרים בהם, מהממשלה הקודמת.

אני ראיתי את שרת התחבורה מדברת על המתנה לחג, זה עוד התחיל מישראל כץ, על כך שעד גיל 70 לא יצטרכו לחדש כל פעם רישיונות. אבל היי, זאת מתנה של שרה. ראיתי אותה מדברת על התחנה המרכזית בעפולה. אתם יודעים כמה זמן לוקח לתכנן תחנה חדשה ולהקים אותה? אבל הם גוזרים את הסרט, זו מתנה של שרת התחבורה.

באותה מידה השבוע שמעתי אותה מדברת על הטיסות ממצרים לישראל כאילו זו עבודה שלה, כאשר מתברר שבמרץ 2021 אנחנו, בממשלה שלנו, העברנו את ההחלטה. חשבתי, תהיתי מתי תביני שגם אני הייתי איתך בממשלה.

שלכם זה שלכם,

אמרתי שאתה חלק מהקואליציה הזאת. זאת אומרת שההישגים שמתהדרים בהם אלה הישגים שאתה שותף להם בממשלה הקודמת,

כי עדיין אין תקציב. אמרתם שהמדינה לא עבדה בלי תקציב.

עכשיו משפט אחרון. משפט אחרון, בבקשה. אני רוצה לומר לך שבהודעה של ראש הממשלה בנט, ההודעה הדרמטית על הפעולות של המוסד, נדרכתי כולי. כי ראש ממשלה שמשתף בנושאים ביטחוניים כאלה, בנושאים שהם ממש מתחת לרדאר, מתוך שלום החיילים שלנו, כוחות הביטחון וכדומה, אני אסיים את הנקודה כי היא מאוד מאוד חשובה,

כי יש רבים שגם יבקשו זמן כמוך. אני ממש מבקשת. אני זוכר שכשאת היית יושבת-ראש המליאה עמדת, ונתתי. באמצע הטיעון נתתי. אנחנו נמצאים פה עד אמצע הלילה היום. אני אסיים את הטיעון שלי ואני אוותר בחוק הבא על הדיבור,

אני רק אסיים. תן לי לעטוף את זה בשלושה משפטים ואני מסיימת. אמרת "משפט", הפכו לשלושה? אז במה משתף אותנו ראש הממשלה? נדמה כאילו הוא לא היה חלק מהמדינה הזו ורק עכשיו הוא התעורר. האם הוא לא ידע שמאז קום המדינה שירותי הביטחון החשאיים שלנו עובדים כל הזמן? האם הוא לא מכיר את העבודה על נעדרי סולטאן יעקוב? האם הוא לא מכיר את העבודה על השרידים של אלי כהן? האם הוא לא מכיר את העבודה על כל אותם נעדרים, שהיום הוא בא ומספר לנו, אם אין פואנטה ואין חדשות? אנחנו כציבור ואנחנו נבחרי הציבור עומדים עם סימן שאלה גדול. יש פה מניפולציה רגשית שהיא בושה לראש הממשלה. בעיקר אם אנחנו שומעים היום כתבים מדיניים ביטחוניים שמדברים על כך שאותה פעולה שהתהדר בה ראש הממשלה נחלה כישלון.

ולדעתי הייתה פה לא רק סחטנות רגשית, הייתה פה מניפולציה כדי להעביר את הדיון מההישגים של הממשלה הקודמת שהממשלה הזאת מתהדרת בה.

תודה רבה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. שהזיכרון שלך לא יהיה קצר. לא, לא, אני עומד על זמנים. אני עומד על זמנים, גברתי. אני דורשת את אותו פרגון.

פרגון אי-אפשר לדרוש, אבל אני עדיין דורשת.

טוב שאתה מודה. פרגון מקבלים, לא דורשים. אבל אמרת שאתה לפי התקנון, תחליט. אני עובד על פי התקנון.

יושב-ראש ישיבה לשעבר, גם אורלי הייתה יושבת-ראש לשעבר. אנחנו, מי אנחנו? משתדלים לעמוד בזמנים, כי יש לנו סדר-יום עמוס וארוך. אדוני היושב-ראש, מכובדי יושב-ראש הכנסת, שמכבד את המליאה בנוכחותו.

אדוני השר, חבריי

אני באמת לא מצליח להבין. נניח שיש צורך אמיתי לבטל את קיצור שירות החובה של לוחמי צה"ל, איך אתם עושים את זה בלי להביא במקביל את המינימום המתחייב והמתבקש שהתחייבתם לו, להעלות את שכר חיילי החובה?

מאריכים את השירות ל-32 חודש רטרואקטיבית, גם למי שהתגייסו וידעו שהם אמורים לשרת שירות מקוצר יותר, ולא מדובר על הרבה כסף. מצאתם כסף לפנסיות של אנשי הקבע, ומצאתם כסף לרפד ולשמן את התנועה האסלאמית בכל כך הרבה וקטורים. סבתא בישלה דייסה, נתנה לזה, נתנה לזה ונתנה לזה, ורק ללוחמי צה"ל, שעכשיו ישרתו יותר ויצאו לחיים בגיל מאוחר יותר וילכו לרכוש תואר והשכלה מאוחר יותר ויתפרנסו מאוחר יותר, לא מצאנו כמה גרושים כדי שיוכלו להביא שכר מכובד. זה אפילו לא שכר, זה דמי קיום. נכון, יש להקפיד על זה. אני באמת לא מצליח להבין. אדוני היושב-ראש, רע"מ תצביע בעד החוק הזה? השותפים שלכם בתנועה האסלאמית יתייצבו כאן ויצביעו בעד הארכת שירות חובה? אתם קואליציה, אתם הבאתם חוק. אדוני היושב-ראש, רע"מ תצביע בעד החוק הזה, או ששוב נחשפת ערוותה של הקואליציה הזו שנשענת על תומכי טרור אנטי-ציוניים, שבורחת ממליאת הכנסת של המדינה היהודית כל אימת שיש חוק שקשור במשהו לצבא ההגנה לישראל? צבא ההגנה לישראל הקדוש, היקר, החשוב. סמל הריבונות ששומר על ביטחוננו בסייעתא דשמיא גדולה, "וזכרת את ה' אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל" אלה השותפים שלכם? אז 53 מיליארד לתת להם יש לכם, אבל כמה גרושים ללוחמים שלנו שאתם מאריכים להם את השירות אין לכם. זה מביא אותי,

ונדבר על זה בחודש הקרוב בהרבה במות כאן בבניין הזה, על סדרי העדיפויות המעוותים לחלוטין שמשקף התקציב הזה. בסוף תקציב משקף ערכים, סולם עדיפויות ערכי של חברה. יש תמיד שמיכה קצרה, אף פעם אין כסף לכול, וצריך להחליט מה יותר חשוב ממה, איפה שמים את הכסף של כולנו. ובתקציב הזה אתם שמים כל כך הרבה כסף במקומות מזיקים, הרסניים ומסוכנים, כמו השלמונים שבהם אתם מרפדים את התנועה האסלאמית, שתתחזק בחברה הערבית בדיוק כפי שחמאס עשה בעזה בראשית שנות השבעים, שהתחזק בפעילות אזרחית כביכול, אבל זה לא אזרחים, כי אם זה היה אזרחי אז הם היו מתייצבים ומצביעים גם על החוק הזה היום, אבל הם לרגע לא גנזו את המאבק ואת ההתנגדות, את השלילה שלהם את הלגיטימציה של ישראל כמדינה יהודית, ובחלק, דברים פחות חשובים. לא מצאתם כסף לדברים חשובים באמת. זה סולם עדיפויות ערכי מעוות לחלוטין. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, תמשכו את החוק הזה, תביאו אותו ביחד עם העלאת שכר החובה. תעשו את הדבר הנכון,

המוסרי, הערכי, שיודע להוקיר את השירות של לוחמי צה"ל. יכול להיות שאז גם אנחנו נתמוך בזה. במצב הנוכחי, לצערי, אנחנו לא יכולים לתמוך. בהחלט יש כוונה כזו. תודה רבה, חבר הכנסת סמוטריץ'. חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. אמסלם ביקש להחליף איתי, אפשרי? בשביל ישראל כץ, שביקש לשמוע אותו. אפשרי?

הזכות. מה אתה זומם? להפך, ביקשת בקשה. אני רואה שיש לך חיוך מתחת לשפם.

דודי, זאת ההצגה הכי טובה בעיר. ביקשת בקשה, נענינו. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מה זה מזכיר לכם: השתגעתם, נפלתם על הראש? כמה אתם מתעסקים בקורונה? דרך אגב, פעם בחודש הם עושים ישיבת קורונה. "מה עשיתם למען הקורונה?

אתם הורסים את החיים של מיליוני אזרחי מדינת ישראל, הורגים אותם מבפנים, מה עוד אני צריך לעשות?" מר בנט, אתה לא עושה כלום, שום דבר, כלום ושום דבר. אתה משותק, אתה מפוחד. ככל שאתה עולה לכאן יותר, אזרחי מדינת ישראל מפחדים יותר. אני מציע לך לא לדבר יותר. אתה יודע, אתה מזכיר לי את הבדיחה, חבר הכנסת כץ, על איזה רועה שיצא עם הכבשים שלו למרעה. הוא רואה מרחוק איזה ג'יפ. מגיע אליו ג'יפ ירוק, יוצא פקח אומר לו: סלח לי, אדוני, של מי העדר? הוא אומר לו: שלי. אומר לו: תגיד, מה אוכלות הכבשים? הוא אומר לו: הן אוכלות קצת עשבים, קצת עצים. הוא אומר לו: תגיד, אני פקח מרשות שמורות הטבע, אתה לא יודע שזה אסור? כל הפרחים האלה הם צמחים מוגנים. הוא נותן לו קנס 5,000 שקל.

למוחרת חוזר שוב: מתעוררים בבוקר, צריכים לתת לכבשים פרנסה. שוב פעם יוצאים, הוא מעלה אותן קצת יותר לגובה,

הוא רואה מרחוק איזה ג'יפ, אדום הפעם. מגיע אליו הג'יפ, יוצא פקח, ושואל אותו: תגיד, של מי הכבשים האלה? הוא אומר לו: שלי.

אומר לו: קצת נחשים, קצת עכברים, קצת פרפרים. הוא אומר לו: אני מתנו לחיות לחיות, אתה לא יודע שכל אלה חיות מוגנות? הוא אומר לו: לא. נותן לו קנס 5,000 שקל. חוזר הביתה מבואס. למוחרת שוב פעם,

צריכים לתת לעדר לאכול. עולים על קצה ההר, והוא רואה מרחוק איזה ג'יפ צהוב מגיע אליו. יוצא פקח ואומר לו: של מי הכבשים? הוא אומר לו: שלי. הוא אומר לו: מה הן אוכלות? אומר לו: אני אגיד לך את האמת, כל בוקר אני נותן להן 20 שקל וכל אחד הולך לאכול איפה שהוא רוצה. נפתלי בנט, מה שעשית בקורונה, חילקת כמה בדיקות חד-פעמיות לאזרחי מדינת ישראל ולילדים, ושכל אחד יעשה מה שהוא מבין. שימו מסכות, שבו בבית, תטפלו בעצמכם, מה שנקרא, בקורונה, בגלל שאני, נפתלי בנט, לא יודע לעשות שום דבר. אני לא יודע באמת לעזור לכם, אני רק סתם דיברתי. אז לכן אני עושה רעשים, רעשים. מחלקים פה, עושים בדיקות שם, הכול כלאם פאדי. הכול קשקושים. אבל כשאנחנו היינו בממשלה, גם אתה וגם לפיד כל שבוע, אני הייתי השר המקשר, שמעתי את ההבלים שלכם מבוקר עד לילה. אתם ממציאים שצריך סגרים. מישהו דיבר על סגר? אתה ממציא שנתת את הבוסטר. אתה יודע בכלל אם לתת בוסטר או לא? ואם הבוסטר היה הורג אנשים, היית נותן אותו? הרי זו מערכת הבריאות בדקה, ראתה שהנוגדנים יורדים, החליטה לתת עוד זריקה.

הזריקות, מי שרכש אותן ומי שרכש את כל החיסונים זה ראש הממשלה נתניהו. אז אתם כולכם חבורת, באמת, אני לא יודע איך להגדיר אתכם, אפילו. אני מציע לך, נפתלי בנט: תן לאזרחי מדינת ישראל פחות דאגות, תסתום את הפה. תודה רבה, חבר הכנסת דוד אמסלם. חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. את צודקת. גם אני הייתי מוותר. הייתי חולק על "מדהימה". כן, בבקשה, גברתי.

עד שלוש דקות לרשותך.

ככה, עד שלוש דקות? ממש ככה. טוב, אנחנו פותחים את מושב החורף, אז בואו נפתח אותו בקצת חיבור למציאות, כי הרי יש פה ממשלה שמנותקת לחלוטין ממה שקורה, ומלבד סיסמאות ריקות ומאוד מאוד פופוליסטיות ראיתי היום שבנט למד את השיטה: כותרות, כותרות פופוליסטיות, ריקות מתוכן. אז באמת, חוץ מזה הם איבדו את הבושה, ואנחנו מדברים עכשיו על חוק שקשור למי שמגן עלינו, למי שמחרף את נפשו יומם ולילה למען ביטחון אזרחי מדינת ישראל כדי שהם יישנו בשקט בלילה. אז בהקשר לחוק הזה אני רוצה לצטט דברים שאמר שר האוצר אביגדור ליברמן רק לפני חודשיים: "הייתי רוצה להגדיל משמעותית את השכר לחיילי הסדיר, חשוב לסמן לאותה קבוצה, שהולכת וקטנה משנה לשנה, שהם לא פראיירים אלא הם חלוצים, לא מזלזלים בהם אלא להפך, מעריכים אותם". זה מה שאמר אביגדור ליברמן. ומה הוא עשה בפועל? כלום ושום דבר, כמובן,

כמו שהוא בדרך כלל עושה ואיך שהוא בדרך כלל פועל על פי ההבטחות שלו. ובינתיים מגיע התקציב, והפלא ופלא, אין תוספת לחיילים. אבל מה כן יש, מה כן יש? וזה באמת, אתה יודע, חשוב שידעו. יש תוספת למשרתי הקבע. עכשיו, מה אנחנו מבינים מפה? הרי אם הוא לא היה נותן תוספת למשרתי הקבע, חשוב שיגידו, וזה בסדר, זה לגיטימי, גנץ היה מתנגד. הבנתם איך זה עובד? זה חשוב שתבינו: גנץ מאיים, כי זה חשוב לו, ומקבל תוספת. מנסור עבאס מאיים, מקבל תוספת. אבידר כועס, אז הוא מקבל ג'וב, סליחה, חופשה, יותר נכון, עם משכורת ורכב ועשרה תקנים, משרד של שר, אתם יודעים. כל הח"כים שלא ידעו עדיין מה זה כנסת ישראל נהפכים לשרים,

ממנים עובדים זרים מנורבגיה שיעבדו בכנסת, והם מטרטרים אותנו יום ולילה בחוסר מקצועיות משווע.

האם כל האינטרסנטים למיניהם שמרכיבים את הממשלה הזאת באמת מהדרגה הראשונה, האם הם ישבו שנייה מעבר לבועה האינטרסנטית שלהם וחשבו איך מסתכלים עליהם חיילי צה"ל? הרי לשלוחה של האחים המוסלמים היה כסף, זה ברור, אבל לחיילים אין. קחו 1%, 1% ממה שקיבל מנסור עבאס, לא יותר, וכל הסיטואציה פה עם חיילי צה"ל הייתה שונה. חיילים מרגישים מופקרים, ולכם זה לא אכפת. אני מזכירה, אלה אותם חיילים שמחרפים את נפשם, שנפצעים, שמשאירים אחריהם משפחות שכולות, שמסכנים את עצמם למעננו, והם מופקרים.

כמו שהפקרתם את בראל חדריה שמואלי ולא טרחתם אפילו להגיב על הרצח שלו. יושב פה ראש ממשלה,

שהוא כמו חייזר שנחת פה משום מקום ולא מבין מה הולך ומה קורה. חייזר שמתבלבל בשם של החייל כשהוא צריך להתקשר למשפחה השכולה,

עוד משפט. אבל רק, עוד משפט. ולא יודע אפילו אם לשלוח מברק או לבוא לנחם. אבל תהיו רגועים, משפט אחרון: יש לנו את ליברמן, שר האוצר של הממשלה הפלסטינית הראשונה,

וכמו שהוא אמר היום בוועדת הכספים: אצלי מילה זאת מילה. אז תזכרו איך שהוא חיסל את הנייה תוך 48 שעות, איך שהוא אמר שהוא לא ישב עם תומכי טרור, ככה הוא עכשיו זורק את חיילי צה"ל לכלבים.

בושה וחרפה. ממשלה הזויה ומנותקת של חייזרים, שלא יודעים אפילו איך להתנהל. תודה רבה. חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת עלי סלאלחה, אינו נוכח. חבר הכנסת איתמר בן גביר, ואחריו חבר הכנסת יואב קיש. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, איפה השרים? מה, כולם אצל אבו מאזן? השרה פרקש הכהן נמצאת כאן. כאן, כן. חששתי שכולם הלכו לאבו מאזן. מה, לא יישארו שרים בממשלת ישראל? זה החוק הנורבגי, זה

בחול המועד סוכות אנחנו טיילנו ברחבי ארצנו.

ברחבי ארצנו הקדושה, הולכים לאכול שם. אדוני היושב-ראש, הלכנו

אני מזמין אותך לבוא לסייר איתי ביצהר. יש גם מקומות מחוץ לרמאללה. יש מקומות מחוץ לרמאללה. ואדוני, הגענו לגבעה שנקראת קומי אורי. ובקומי אורי, אדוני היושב-ראש, לפני שנתיים היה אירוע שאני לא מקל בו ראש: דחפו חיילים, וזה חמור מאוד, כי אלה חיילים שלנו. ומה עשתה משטרת ישראל, ומה עשו שוטרי מג"ב? הגיעו לשם, ובמשך שנתיים אין יוצא ואין בא חוץ מתושבי השכונה. סבא רוצה ללכת לבקר את הנכד, אין, עונש קולקטיבי. מה זה משנה שאלה תושבים תמימים, לא עשו כלום? כאן היה אירוע חמור. אבא ואימא רוצים ללכת לבית קפה, להביא בייביסיטר,

לא יכול להיכנס בייביסיטר. כאן היה אירוע חמור. ובדברים האלה נזכרתי, אדוני היושב-ראש, כאשר ראיתי את התמונות המזעזעות מכפר קאסם. פוגעים בשוטרים, משפילים שוטרים, פוגעים בריבונות, פוגעים במשילות, ומה התגובה? אפס תגובה. ואחר כך המפכ"ל הכושל והשר השלום-עכשיווניק שלנו, משלום עכשיו ודור שלום, מספרים לנו: כן, נתנו אישור, יהיו אלות. מה זה אלות, מה זה אלות? איפה המשילות? למה לא עשו כמו שעשו בבני ברק, יום למוחרת מאות אם לא אלפי שוטרים צבאו על המקום. איפה הצווים המינהליים? איפה המחסומים? איפה מה שעשיתם בקומי אורי? אתם ממשלה, אי-אפשר לבלבל, זו גזענות. נכון, חברת הכנסת מאי גולן. זו גזענות, וזו אפליה בין דם לדם, בין דין לדין. אתם ממשלה גזענית. אתם קואליציה גזענית. באמת. למה אתה חושב שלא מעלים את המשכורות של חיילי צה"ל,

הכסף? מנסור עבאס הרי לא מסכים.

הם קוראים להם מחבלים. חברת הכנסת סילמן, אי-אפשר להתכחש לזה. אני שמח שאת בשבילי, ואני כאן בשביל עם ישראל, ואני אומר לך, בשביל עם ישראל, עידית, בשביל עם ישראל: עדיין לא מאוחר. תשלחו את רע"מ הביתה. אפשר לעשות ממשלת ימין, ומה לעשות, לתת גב לחיילים שלנו, לשוטרים שלנו, כי זה לא קורה היום. תודה.

חבר הכנסת יואב קיש, אינו נוכח, חבר הכנסת ניר ברקת, אינו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח. אם כך, חברי הכנסת, הסתיימה רשימת הדוברים. סגן השר אלון שוסטר, תרצה לסכם? רגע. כבר סגרתי את רשימת הדוברים.

לא, אנחנו, גם עכשיו עלית לפנים משורת הדין. ראיתי שחלק מהדוברים קיבלו קצת יותר. אבל עלית לפנים משורת הדין, אז

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול אני שמח שיצא לי להיות אחרון הדוברים, כי אולי תהיה קצת יותר נוכחות ואפשר יהיה קצת יותר לשמוע. חברינו לקואליציה, אתם מוסיפים כאן חטא על פשע. ההצעה הזו שאתם מציעים כאן עכשיו, ואתם מבקשים שנצביע בעדה, פוגעת בחיילי צה"ל. אני הייתי בכנסת העשרים יושב-ראש ועדת המשנה לכוח אדם בצה"ל, ליוויתי את ההחלטה הזאת, ההחלטה לקצר את שירות החובה בצה"ל.

בקיצור הזה אנחנו מאפשרים לאזרחינו שמתגייסים, אלה שנושאים בנטל,

שנושאים בעול של שמירה על ביטחון ישראל, מאפשרים להם להשתחרר מוקדם יותר, להשתלב בחברה, אם זה בכלכלה, אם זה בלימודים, כל אחד לפי בחירתו, ולצאת לחיים. אתם מבקשים מאיתנו היום להאריך,

לבטל את אותו קיצור, להאריך את שירות החובה, בד בבד עם ההחלטה שלכם שלא להעלות את שכר חיילי החובה, הצעה שעלתה אתמול לוועדת השרים לחקיקה ונדחתה. למה חטא על פשע? מצד אחד אתם אומרים לחיילי החובה: אתם תשרתו יותר, ואין בזה צורך אמיתי, אני אומר כמי שליווה את הדיונים. אני אגיד לכם יותר מזה, בתמורה להסכמת הצבא לאותה החלטה שאתם היום מבקשים מאיתנו לדחות צה"ל קיבל, סגן שר הביטחון, אנא שמע אותי, 650 מיליון ש"ח.

כי זאת הייתה ההסכמה בין האוצר לבין הביטחון, אז היו כחלון ויעלון, כדי שיוכלו להשאיר בשירות סדיר נוסף, למשך חצי שנה, את מי שהצבא באמת צריך, מעבר לחצי השנה הזאת שקיצרו. אז קיבלו את 650 מיליון השקלים, ועכשיו הם יחזירו אותם? הם לא יחזירו אותם, אבל הם כן מבקשים שנבטל את הקיצור שעליו הסכמנו, דבר מבורך, שהציבור צמא לו, הציבור צריך אותו.

מי שמדבר על צרכים ביטחוניים וכו', כדאי שידע שבזמן שמדינת ישראל ניצחה את הניצחון הכי מפואר שלה, הניצחון במלחמת ששת הימים, זה היה משך השירות, 30 חודשים, שירות החובה. ואז היינו מדינה הרבה יותר קטנה, צבא הרבה יותר קטן, עם איומים אולי אפילו יותר גדולים מאשר היום. הצבא מבחינתו, תן לו ארבע שנים, למה שלוש? תן לו ארבע שנים, בוודאי, מה אכפת לו? אבל אכפת לנו, אכפת לאזרחים. הבקשה שלכם היום פוגעת בחיילי צה"ל, היא פוגעת בדור הצעיר, היא פוגעת ביכולת שלו להשתלב מוקדם יותר בכלכלה,

ואת הדבר הזה אתם עושים יום אחרי שהחלטתם לא להעלות את שכר חיילי החובה.

למי שאומר: איפה הייתם 12 שנה, ועוד איך העלינו את שכר חיילי החובה. העלינו אותו בתוך שלוש שנים ב-50%, את שכר חיילי החובה. זה מה שאנחנו עשינו כשהיינו בממשלה. אז היום אתם מוסיפים חטא על פשע. אנא, תימלכו בדעתכם, תחשבו שנית, תדחו את ההחלטה הזאת, אל תצביעו בעדה, זו החלטה נגד חיילי צה"ל, חטא על פשע.

תודה רבה. אני מצטער, אדוני.

סגן השר שוסטר, תרצה לסכם? חברת הכנסת סילמן,

להעביר את הצעת החוק הזו לוועדת החוץ והביטחון. מאה אחוז, תודה רבה. לוועדת הכספים. אחרי כן אנחנו נבקש את עמדתכם. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. הצבעה אלקטרונית על הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 24), התשפ"א 2021, בקריאה הראשונה. מי בעד? מי נגד? הצבעה. נגד הפגיעה בחיילי צה"ל. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 24),

אם כך, חברי הכנסת, בעד, 14, נגד, תשעה. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה הראשונה ותועבר לוועדת הכנסת לקביעת ועדה. כספים. נשמעה כספים, נשמעה חוץ וביטחון. זה יעבור לוועדת הכנסת לקביעת ועדה. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, חברי הכנסת, הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ב 2021, מטעם ועדת הכנסת. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת ניר אורבך, יושב-ראש ועדת הכנסת, בבקשה.

אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת החוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ב 2021, מטעם ועדת הכנסת. ההצעה כוללת שלושה נושאים, שניים מהם תיקוני קבע, ותיקון נוסף כהוראת שעה לכנסת הנוכחית. התיקון הראשון עוסק במספר המקסימלי של חברי הוועדות. במטרה להרחיב את הייצוג בוועדת החוץ והביטחון ובוועדת הכספים מוצע לאפשר לוועדת הכנסת לקבוע,

של שלושה רבעים מחבריה, כי בתקופת כהונתה של הכנסת שבה מתקבלת ההחלטה מספר החברים בוועדת החוץ והביטחון לא יעלה על 19, ומספר החברים בוועדת הכספים לא יעלה על 20, וזאת במקום המספר המקסימלי של 17, שקבוע כיום בחוק. יש לציין כי גם בכנסות החמש-עשרה, השש-עשרה, השבע-עשרה והעשרים, אני מבין שיש לכם יותר מדי

תכניסו עוד נורבגים,

נחקקו הוראות שעה שאפשרו להגדיל את מספר החברים בוועדות,

יש ועדה של 20 איש. בעיקר בוועדת החוץ והביטחון ובוועדת הכספים,

והפעם מוצע לקבוע הוראת קבע בעניין.

אז הערה אחת: מכל מהמשחק הזה,

אני חייב לומר כאן דבר אחר שמצער אותי: האופוזיציה, שמדברת גבוהה-גבוהה על התערבות יתר של בג"ץ, בחרה לפנות לבג"ץ בצורה פשוטה, שהיא בעצמה לא מאמינה בה. אנחנו לא פנינו לבג"ץ.

הבנתי, מצער אותך.

חברי כנסת שהטיפו שנים, שנים, מצער אותך. נגד התערבות יתר של בג"ץ, אנחנו לא פנינו לבג"ץ. הלכו לבג"ץ כמו לגננת שתתערב בעבודה השוטפת של הכנסת. חוצפה. אתם לא

שמענו על הנורבגים, ושמענו על המושג בושה.

בושה זה לפנות לבג"ץ שיתערב בעבודה של חברי הכנסת, זו בושה.

אתה לא מתבייש? דרך אגב, אני מבין שאתה נגד בג"ץ?

תקציב משרד הביטחון יידון בוועדה משותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוץ והביטחון. לפי תקנון הכנסת, אם קבועה בחוק סמכות להקים ועדה משותפת, היושב-ראש יהיה מקרב חברי הוועדה ששמה נזכר ראשון בחוק.

שיושב-ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון צריך להיות מוועדת הכספים. בעבר נקבעו הוראות שעה שאפשרו לוועדת הכנסת לסטות מכלל זה ולבחור את יושב-ראש הוועדה המשותפת מקרב חברי ועדת החוץ והביטחון, שכן הטענה הייתה שהמומחיות הנדרשת מיושב-ראש הוועדה היא בתחומי הביטחון לא פחות מענייני התקציב. נוכח ניסיון העבר מוצע לקבוע כהוראת קבע כי ועדת הכנסת תהיה רשאית לבחור את יושב-ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון מקרב כל חבריה, ולא רק מאחת הוועדות המרכיבות אותה. התיקון השלישי, מטרתו להעניק סמכויות מכוח חוק לוועדות הקבועות החדשות.

ביום ג' באב תשפ"א, 11 באוגוסט 2021, תוקן סעיף 100 לתקנון הכנסת והתווספו שלוש ועדות חדשות לתקופת כהונתה של הכנסת העשרים-וארבע: ועדת ביטחון הפנים, ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים וועדת הבריאות. כעת מוצע לקבוע כי סמכויות ותפקידים סטטוטוריים בתחומי הפעילות של הוועדות החדשות אשר היו מסורים לפני תיקון התקנון לוועדת העבודה והרווחה ולוועדת הפנים, יעברו לוועדות החדשות. מדובר בעיקר בסמכות לאשר חקיקת משנה ולקבל דיווחים, אך גם סמכויות המסורות ליושב-ראש הוועדה, כמו הסמכות לשמש כמבקר רשמי בבתי הסוהר, שתעבור ליושב-ראש ועדת ביטחון הפנים. הצעת החוק מפרטת את החוקים שבהם נזכרות אותן סמכויות שמוצע להעביר. באמצעות תיקון זה יוכלו הוועדות החדשות למלא את תפקידן באופן מלא בתחומי סמכותן. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה הראשונה על מנת שתחזור לוועדת הכנסת להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת ניר אורבך. חברי הכנסת, אני נועל בזאת את רשימת הדוברים. לא יירשמו יותר דוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, אתה יודע, היום בנאום שלך היו שבעה אנשים שכססו ציפורניים בדומייה, חיכו לראות מה הבקשות הנוספות שלך. הם יודעים שיש לנו כאן ראש ממשלה ושבעת הגמדים, שבעת ראשי הסיעות בקואליציה שעומדים דום, לשמאל שור. כל מה שיבקש מנסור עבאס אנחנו חייבים לבצע, אחרת אין ממשלה. אז כל הכבוד לך, אדוני, שאתה מצליח להחזיק משמעת קואליציונית של ממשלת האחים המוסלמים. עומד כאן,

יצא החוצה, חבר הכנסת ניר אורבך, יושב-ראש ועדת הכנסת, ומדבר על כך שכמה חברי כנסת באופן פרטי פנו לבג"ץ כי הם מרגישים שהמעמד שלהם כאן נפגע ושהם לא מצליחים לייצג את העם, והוא בא ומטיף לנו עכשיו,

אביר, לא טוב לך שאני מדבר יותר, לא דיברת על פרשת השבוע. כשאתה מדבר על פרשת השבוע, אני מבקש תמיד להאריך לך את הזמן. כשאתה מדבר שטויות אני מבקש לקצר.

עומד כאן יושב-ראש ועדת הכנסת ומטיף לנו שפנו לבג"ץ אותם חברי כנסת, וזה קץ הדמוקרטיה. הוא מדבר כשבקואליציה שלו, ראש ממשלת ההונאה שלו והחבר'ה שלו מבינים שתיק 4000 של נתניהו הולך לקרוס, כל האישומים מתבררים כרדיפה שיטתית של מערכת המשפט ושל התקשורת נגד נתניהו, והינה, אז מה נעשה עכשיו? עם ישראל רוצה את נתניהו והתיקים מתפוררים, אז בואו נעלה מהאוב את פרשת הצוללות, בוא נסיט מהדרך את היריב היחיד שיכול לנצח אותנו. אגב, נתניהו, היום זה יום ההולדת ה-72 שלו, כ"ח בתשרי. "כח מעשיו הגיד לעמו". חבר הכנסת קארה, רצית פסוק. אז אנחנו גם מאחלים לו עוד אורך ימים ושנות חיים, ושיחזור להנהגת מדינת ישראל בקרוב. אז בא חבר הכנסת ניר אורבך ומטיף לנו שהם רוצים להביא חוק,

אדוני היושב-ראש, שאתה הצהרת שלא תתמוך בחוק פרסונלי שמנסה להסיט מהדרך אדם שהוגש נגדו כתב אישום, כי הרי ברור לכולם,

אדוני היושב-ראש? אמרתי שאנחנו שוקלים את זה, אה, שוקלים את זה. ונתתי סימן שאנחנו כמובן נגד חוקים פרסונליים וכו'. זה לא רק חוקים פרסונליים, זה גם חוק שמקעקע את יסודות הדמוקרטיה. הוא נותן כוח בלתי נתפס לפקיד אחד, ליועץ משפטי, כשבמקרה היועץ המשפטי הנוכחי גם מעיד על עצמו שהוא מוחזק בגרון, אז אתה אפילו לא יודע מיהי אותה יד נעלמה שמסובבת את מנדלבליט. לתת כוח לפקיד כזה, שהוא יחליט מי יהיה ראש ממשלה ומי לא יהיה ראש ממשלה, זה באמת קץ הדמוקרטיה. אז אני מציע לחבר הכנסת ניר אורבך שייטול קורה מבין עיניו. כשהוא מדבר על קץ הדמוקרטיה שיראה את רמיסת האופוזיציה, את העניין הזה שבוועדות, אותן ועדות נוספות שאתם הולכים להקים, לאופוזיציה, לחצי מהעם ואף יותר, אין בכלל זכות הצבעה בוועדות האלה. הדבר הזה הוא חמור ביותר ואני מאוד מאוד מקווה שמישהו כאן יתעורר בקואליציה הזאת ויבין שלא לעולם חוסן. תודה, חבר הכנסת שלמה קרעי. חבר הכנסת אופיר כץ,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. התרגלנו לכך שבנט מתבסס בדרכו על דבר והיפוכו. אומר משהו ובמציאות עושה כמובן משהו הפוך לגמרי.

זה היה פשוט בלתי אפשרי להישאר אדישים לדברים המרתיחים ששמענו ממנו. הוא עלה לדוכן והתפאר בהצלחה אדירה בקורונה. איזה בן אדם קר ומנותק יכול לדבר על הצלחה כשיש יותר מ-1,000 נפטרים? ואנחנו ממשיכים לספור, לצערנו, כל יום. איך הוא יכול לדבר על הצלחה כשיותר מ-1,000 משפחות איבדו את יקיריהן? איך הוא יכול לדבר על הצלחה כשאנחנו מגיעים למקום הראשון במאומתים בעולם? איך הוא יכול לדבר על הצלחה כשאדם נפטר בשל מחסור במכשירי אקמו, ומחפשים עכשיו בכל הארץ מכשיר בכדי להציל חיים של אזרחית אחרת? הוא נכשל, הוא לא הקשיב. אם הוא היה פועל מהר יותר להבאת החיסונים, כפי שהתרענו והזהרנו, חלק מהמקרים האלה היו נמנעים. הממשלה הזאת מודדת את ההצלחה שלה רק בכן סגר ולא סגר,

תפסיקו עם זה, זה פשוט מביך. עסקים עדיין קורסים, אזרחים נשארים בלי ביטחון כלכלי, אוכלוסיות שלמות הופקרו לגורלן. אנחנו התנהלנו ללא חיסונים, התנהלנו באחריות, לקחנו החלטות, קיבלנו החלטות, גם אם הן היו קשות. אתם מחליטים שלא להחליט. לא כינסתם את קבינט הקורונה מעל חודש, כשהיו פה המונים של מאומתים, מאות אלפי תלמידים עם משפחותיהם בבידוד. אנשים חיכו שעות בתורים לבדיקות. זו ההצלחה שלכם? תתביישו לכם.

ככה זה נראה כשלראש הממשלה יש בסך הכול שישה מנדטים.

הוא מפחד לכנס את הקבינט כדי להימנע מעימותים. הוא הרי לא יכול להתעמת עם אף אחד מראשי הסיעות. כל אחד יכול לאיים עליו בפירוק הממשלה. והאזרחים? שיתמודדו.

כבר למדנו, הם מכילים אותם. העסקים? הם יסתדרו לבד. נפגעו או לא נפגעו, הם לא יראו שקל. כל עוד זה לא פוגע בשביעות הרצון של ידידנו היושב-ראש מנסור עבאס וחבריו, לא מעניין שום דבר את הממשלה. אתם לא רואים את האזרחים, אתם נכשלים. חוץ מהכיסאות שלכם שום דבר לא מעניין אתכם.

הם רואים את ההתנהלות שלכם, הם סופגים את ההשלכות של כל המשחקים הפוליטיים שלכם, והם, ורק הם, יבואו איתכם חשבון. תודה, חבר הכנסת אופיר כץ. חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, במסגרת הקריאה הראשונה הקימו פה בכנסת ואתה יודע, כבר לא שמים לב לזה מרוב דברים שקורים. איך כתוב בפרשת השבוע? "כי מלאה הארץ חמס", ושם "חמס" זה בעברית,

"חמס" זה גזל,

בלשון הקודש זה גזל, חומסים. אחד חמס את השני, אחד חמס את אשתו של השני, כל אחד חמס את מה שחמס, ועל זה הגיע המבול. מלאה הארץ חמס. הקימו פה בחטף משהו שלא היה מקובל,

והביאו עכשיו את הסמכויות שלהן. מגדילים את הוועדות בשביל עוד פעם לסדר את הסידור לשמונה ראשי ממשלה, ואמרתי לשלמה, שאני הרבה פעמים מסכים איתו, שהפעם לא הסכמתי, כי הוא אמר "מהראש עד הרגליים", ולממשלה הזאת אין רגליים, יש שמונה ראשים, אלחמדולילה, שמונה ראשים. יש ראש אחד, ושבעה גמדים. איזה, מי הראש, אני עוד לא יודע מי הראש. שמונה ראשים, אולי אחד גמד יש שם. יש שם שבעה ראשים ואחד גמד. תרשו לי לייעץ לכם.

הזה אני לא חושב שאתם מצליחים להשפיע על דעת הקהל כי המשטר במדינת ישראל הוא מבוסס על העיקרון הזה. גם ממשלות הליכוד, לא לא לא. היו תלויות במפלגה זו או אחרת. יש מישהו שמנהל.

בסוף גם האשימו אותנו כשהיינו בקואליציה שאנחנו הולכים אחרי נתניהו. היה מישהו שניהל ואנחנו אחריו, לטוב ולמוטב, אבל האשימו אותנו. בסוף יש מישהו שמנהל, יש בסוף

שם על השולחן ומנהל. היום יש בעל בית שחוץ מלתקוף את שרון אלרעי פרייס באו"ם אין לו מה לומר. הוא לא יכול לדבר על הפלסטינים כי הוא יעצבן אותך. הוא לא יכול לדבר על האיראנים כי הוא יעצבן את לפיד,

הוא לא יכול לדבר על כלכלה כי הוא יעצבן את איווט. אז בסוף הוא מצא מישהי אחת שהוא יכול לדבר עליה,

אז עליה הוא מדבר כי אין לה כרגע בקואליציה מספיק אצבעות להרוס לו את הקואליציה. על זה הוא דיבר באו"ם,

אז בואו נשים את הדברים בפרופורציה, אין בעל בית. כן, חבר הכנסת יצחק. אבל פה, יש פה דבר אחד, מה זה החמאס? הקימו דת חדשה, דת דמוקרטית,

אני חרדי בסוף, דמוקרטיה זה לא, גם את זה, גם את זה קראו, צחקו, הקימו שלוש ועדות. למען הנראות לפחות היה צריך להגיד על שלוש הוועדות אילו סמכויות, לבלונים או לריקודי עם, הוא נותן להן, לשלוש הוועדות נוספות.

הוא בחוק בא, הקים שלוש ועדות, מגדיל את ועדת כספים,

ועדות ועושה ככל העולה על רוחו, ובסוף בא ואומר. ואני רוצה לסיים במה שסיים יושב-ראש המפלגה שלנו,

היה איזה מישהו שאמר היום שהוא שומע שמועות על החרדים לקואליציה והוא לא מוכן לתת לחרדים להיכנס לקואליציה. אז אני רוצה לספר לך פה, דיברו איתי אנשים לפני שהקימו את הממשלה ושאלו אותי: למה לא תיכנסו לממשלה והיה והיא תקום? ואמרתי להם אז שיש לנו בעיה עם מפלגות מסוימות. מתברר שהבעיה הכי גדולה שיש לנו עם המפלגות בקואליציה זה עם אותה מפלגה, שעוד פעם,

שהיא המפלגה הכי שמאלית, מפלגת ימינה שהיא המפלגה הכי לא דתית בקואליציה שלך.

להיזהר מזה, היא המפלגה הכי לא דתית. זאת הסיבה המהותית, זאת הסיבה המהותית שאין שום סיכוי בעולם, תודה. שנהיה אי פעם חלק מהקואליציה הזאת. תודה רבה. תודה,

אינו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה, מוותר, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אופיר סופר,

חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת משה אבוטבול

חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת משה גפני. חבר הכנסת דוד אמסלם.

דודי, תעשה לנו משהו מעניין, אני מעכב אותך?

כמה זמן יש לי, אדוני היושב-ראש? שלוש דקות. נו, אז תגיד לי. כל פעם אתה אומר לי שלוש דקות,

בלי שאתה אומר לי את זה אני לא יכול. כן, אבל אני אומר לך שלוש דקות וחושב איך הן יספיקו לדוד אמסלם,

אחרי פגרה ארוכה יש לו הרבה דברים להגיד. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה לדבר בקצרה על שלושה נושאים. 1. היום, יושב-ראש הכנסת, מר לוי, כשעלה ראש הממשלה, כשעלה מר בנט פה לדבר אנחנו הערנו לו כמה הערות, הוא קיבל הנחיות להעיף אותנו במקום. בריונות שלא ראיתי כמותה. רק לפיד יושב פה, הבן אדם יושב כאן, מפחד פחד מוות. הרי אנחנו פה בפרלמנט. דרך אגב, שבע שנים הוא לא הפסיק לצעוק. עד היום לפעמים אני מתעורר עם הרעשים של הצעקות שלו באוזן, אבל זה הבריונות והמוסר הכפול של הקואליציה הזאת. אתה מסכים איתי, דוד, שהקואליציה פעלה בהגינות ביחס לבנימין נתניהו מאשר האופוזיציה ביחס לראש הממשלה נפתלי בנט? בוודאי שלא.

אני הייתי השר המקשר, הם עלו כל שבוע לכאן. לא, אין מה להשוות. מה זאת אומרת? יש לכם אנרגיה אופוזיציונית מדהימה.

אני רוצה להגיד לך משהו, אדוני היושב-ראש. מה אתה בכלל משווה? מה אתה משווה בין פרארי לקורקינט, מה יש פה בכלל להשוות? את ראש הממשלה נתניהו כשאתה שומע פה, אתה עצמך עוצר לשמוע, הזבובים פה עוצרים לשמוע אותו. הוא בא לאו"ם, כל מנהיגי העולם נכנסים לאולם לשמוע. כשנפתלי בנט נכנס לכאן, האנשים של ימינה יוצאים החוצה. אפילו הזבובים נרדמים.

ראיתי פה איזה זבוב נרדם כשהוא דיבר בקצה,

אבל אדוני היושב-ראש, אני רוצה לפנות אליך בשאלה. אתה יודע, כשברחו המחבלים הייתה שמועה, השר לביטחון פנים אמר בתקשורת שהיו כמה ערבים ישראלים שדיווחו למשטרה, וכתוצאה מזה,

סייעו למערכות הביטחון לתפוס אותם. אני קראתי באחד העיתונים שאתה אמרת, אל תסכסכו אותנו עם הערבים הפלסטינים בגדה. אף ערבי לא עזר. שמעת ממני? אני קראתי באחד המקומות, אז רציתי לוודא ולשאול אותך אם אתה שמח שתפסו את המחבלים, או שאתה עצוב על כך שתפסו אותם בגלל שאתה לא קורא להם "מחבלים" אלא "לוחמי חופש"?

מנסור, הרי אתה איש שאומר דוגרי, בוא תגיד לנו.

אז שתקתי, והיום לא אדבר.

למה, נשמה? שיקולים שלי.

דבר, נו, תענה לנו.

אם הייתי רוצה לדבר, הייתי אז מדבר. הבנתי, אז אני אגיד. אני חושב שאני יודע מה אתה חושב, אלא מה אמרת? עד שאני לא אקבל את ה-53 מיליארד, לא מדבר. טוב, אתה בסוף גם תקבל את הכסף וגם תעשה להם, מה שנקרא, אתה תגיד דברים שיהיה קשה להם לסבול. אבל מה שמעניין אותי בכלל, אני קורא שכל רבע שעה אתה מאיים עליהם. חס וחלילה. אני אומר לך, אני רואה, היום.

אין דבר כזה. שלשום. אני אומר לך משהו בדוגרי. לזכותה של רע"מ, אבל אני אגיד לך את האמת? לזכותה של רע"מ, אלה, חבורה של צפונבונים, לא מכירים אותך.

תודה לך. לא מכירים. רק שנייה, עוד

איך יכול להיות, לשיטתך, שמוסיפים משכורת למחבלים שקוראים להם חיילי צה"ל? שמעתי את ווליד טאהא, חבר שלך. חבר הכנסת אמסלם. הם צריכים לאסוף לך את ה-53 מיליארד. אז הם מורידים מהחיילים,

מאיפה יורידו? אדוני היושב-ראש, אני פניתי אליך קודם בבקשה: אני מבקש ממך, אל תזרה מלח על הפצעים של ראש הממשלה בנט. הוא רדוף על ידי נתניהו וממשלתו, וכשאתה אומר, מה שאנחנו עושים בממשלה הזאת זה העתק-הדבק של מה שהיה בממשלת נתניהו, אתה זורה לו מלח על הפצעים. אל תעשה את זה.

במישור של

כן, כן, במישור של החברה הערבית. זה מלח על הפצעים. כי ראש הממשלה בנימין נתניהו כל הזמן היה מתגאה שהוא השקיע מיליארדים בחברה הערבית. אבל למה להגיד העתק-הדבק? למה להגיד שאתה עושה אותו דבר, מה שעשתה ממשלת נתניהו? אתם רוצים להשתחרר מממשלת נתניהו. אל תזכיר את נתניהו אצל בנט, לא יכול לשמוע. אדוני היושב-ראש, אני מבקש להפעיל את השעון. תפעיל לו, תפעילו לו, מנסור.

חבורת השרים וחברי הכנסת מממשלתו של בנט, שעומדת בתור לחלות את פניו של הטרוריסט אבו מאזן, ומחיה מחדש את הגווייה הזאת, שנקראת בהנדסת תודעה "הסוגיה הפלסטינית", גורמת למדינת ישראל נזק עצום מבחינה מדינית וביטחונית. ראש הממשלה בנט, למרות כוחו הפוליטי הקטן וחוסר האונים שלו מול שותפיו, לא יכול להתנער מאחריותו לעניין, בשל היותו הגורם המרכזי להקמת הממשלה הרעה הזאת. אבל הנזק הגדול הזה מתגמד, מתגמד, אדוני היושב-ראש, אל מול הפיגוע הקשה שהממשלה הנוכחית, בהובלת ראש הממשלה בנט ובביצוע הקבלן שלו השר כהנא, מבצעת בזהותה היהודית של מדינת ישראל.

המחירים שעם ישראל משלם בעקבות הקמת הממשלה הנוכחית גדולים יותר לאין-שיעור. כפי שאמרתי בשבוע שעבר לשר כהנא בדיון על רפורמת הכשרות בוועדה לתשתיות לאומיות, שם משפחתו של השר כהנא מתחיל באות כ'. הרפורמות שהוא שואף לקדם הן שלוש רפורמות שמתחילות באות כ': רפורמת הכשרות, בכ'; רפורמת הכותל זה בכ'; ורפורמת הכניסה לעם ישראל, שזה הגיור, בכ'. והמגמה, גם היא בכ' המגמה שאליה הוא מוביל את מדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה. השר כהנא הוא לא רק נציגו של ראש הממשלה בניתוח ההמרה הזה שהם רוצים לבצע בזהותה של המדינה, אלא במודע או שלא במודע הוא שליחם של כמה ארגונים פרוגרסיביים שפועלים כבר כמה שנים,

במימון של קרנות בעלות אג'נדה ברורה ביותר, בניסיון להנדס את תודעת הציבור בישראל, כדי להכשיר,

את הפרטת כל ענייני היהדות שבמדינה.

נו, מה קוצר הרוח הזה? אני כבר מסיים. אתה חוזר, אתה תחזור להשלים את הדברים בעוד,

אני כבר מסיים. אני כבר מסיים. בחוק הבא. מדובר בתפיסה מעוותת, כאילו היהדות ותורת ישראל הן עניין של הפרט בלבד. תורת ישראל ניתנה לעם ישראל כאומה, כדי שיחיה על פיה כעם ויבנה את ממלכת הכוהנים שלה יועד על ידי בורא עולם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. חברים, אנחנו נקפיד על הזמנים. אני מבקש מכל חברי הכנסת להקפיד לסיים בזמן.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, האמת היא שהחוק שאנחנו מדברים עליו עכשיו, חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה) היו לי הרבה שאלות לגביו, הרבה מאוד שאלות לגביו. אבל אני רוצה להתמקד בייחוד: איך אתה מנהל את הישיבה כשמקימים ועדה שמה שהיא עושה זה לקחת סמכויות מהוועדה שלך, מוועדת הפנים? לוקחים לך את הסמכויות,

גם מחייך. אני התפלאתי. בדרך כלל חברי כנסת וראשי מפלגות רבים על סמכויות, רוצים שייתנו להם עוד, לא מחוקקים חוקים מיוחדים, כשהם חלק מהקואליציה, שייקחו להם סמכויות. איך ויתרת? איך נתת שימכרו אותך, מנסור? כן, אני אתן לך תשובה. זה סותר בעצם את התיאוריה שאתם מנסים לקדם, שרע"מ מנסה להשתלט ולנהל וראש ממשלה בפועל. הינה דוגמה שרע"מ מוותרת על חלק מסמכויות הוועדה כדי לתת דוגמה שאנחנו רגועים,

כל הכבוד. כל הכבוד. אני מאוד מודה לכם. אתם רואים? חברים, תראו איך אני נותן לכם תשובות. מצוין.

על זה היה הגשש אומר: איפה לשכת הסעד?

אדוני היושב-ראש, כמו שאמרת, אני כמובן אשמח שתוסיף לי מעט זמן,

כמו שאמרת, זאת תשובה אחת אפשרית.

יש עוד תשובות אפשריות. ואני דווקא חשבתי על תשובה אפשרית אחרת. וזה מביא אותי למשהו שאנחנו גילינו בימים האחרונים, שלא כל מפלגה זוכה, אבל יש מפלגה שזוכה שיש לה משטרה פרטית משלה, וזו מפלגת רע"מ. חס וחלילה.

אני מבין למה הם הסכימו. יש עומס מאוד מאוד גדול בוועדת הפנים. אי-אפשר שנציג רע"מ יפקח גם על המשטרה של רע"מ וגם על משטרת ישראל. אני לא מדבר על ניגודי העניינים בסוגיה הזאת, שמעתי שווליד טאהא בנה את זה,

אבל לפקח, ההוא עם האדום שהרביץ לשוטר, מה הדרגה שלו במשטרה שלכם? מפקח משנה? רב-אגרוף בכיר.

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אמסלם מפריע לי פה. כן, אתם מכריחים אותי תמיד לתת לכם תשובות. תראה, החברים שלך כולם הלכו. שים לב.

אני לא רואה פה שר. אנחנו עוד פה איתך כי לא נעים. שלום, גברתי השרה. השרה הביישנית. השרה מתביישת,

אז אני תהיתי לעצמי והבנתי את התשובה: לא ייתכן שוועדה אחת תפקח על שתי משטרות. זה עומס עבודה גדול מדי.

ולכן העברתם את זה למירב בן ארי. אני בטוח שהיא תעשה עבודה טובה, היום היא עשתה באמת עבודה נפלאה בוועדה אצלה. היא תפקח על המשטרה בדרג הנמוך יותר, משטרת ישראל. בדרג הגבוה יותר, משטרת רע"מ תמשיך להיות מפוקחת כפי שהייתה מפוקחת קודם, על ידי חבר הכנסת ווליד טאהא בוועדת הפנים, ובא לציון גואל. ולכן אני קורא לחברי הכנסת שמעוניינים שיהיה פיקוח טוב על שני סוגי המשטרות הללו, לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אין חבר כנסת ואין מפלגה כמו רע"מ, שפועלת בימים האלו, בתקופה הזאת, כדי שהמשטרה תעשה את עבודתה ביישובים הערביים,

אנחנו מדברים שם על שלטון החוק. איזו משטרה? על ממשק עבודה מסודר ומתקדם בין החברה הערבית לבין המשטרה. ואתם תראו את הפירות של זה. תודה

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר אקוניס, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, חבר הכנסת ישראל אייכלר, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, חבר הכנסת אריה דרעי, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן, חבר הכנסת יואב גלנט. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה.

אני מקווה שלא תאתגר אותי בשאלות כמו חבריך. אני אאתגר אותך. חכה, חכה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני יכול להתרווח בכיסאו בנחת. אני דווקא מתכוון לדבר על נושא חשוב מאוד, הצעת החוק שמונחת בפנינו, תאמין או לא, אדוני היושב-ראש. אני חושב שמדובר בהצעת חוק שערורייתית, חמורה מאוד, המשך ישיר להחרבת הבית הזה עד היסוד, לצערי הרב, כפי שאנחנו עדים לה מתחילת הכנסת הזו. אני אומר את זה, אדוני, בכאב גדול. תמיד כשיש רוב קואליציוני יש לדבר הזה ביטוי ויש לדבר הזה השפעה. אף פעם לא קרה שברוב הקואליציוני ניסו לשנות את מאזן הכוחות ואת ההסדרים שנקבעו מאז ומתמיד ואת תוצאות הבחירות, כפי שהדבר נעשה עכשיו, מהלך אנטי-דמוקרטי, מסוכן וחסר תקדים,

יתהפך על מי שעושה אותו, משום שהחיים הם גלגל ומי שהיום בקואליציה יהיה באופוזיציה אחר כך. וכל התקדימים שנקבעים כאן, אף אחד כבר לא יוכל לסגת מהם,

תהיה כל הזמן החמרה נוספת. אני רוצה לתת דוגמה שמתחילה בהצעת החוק הזו: יש מבנה של ועדות קבועות בכנסת, קיים שנים ארוכות. במבנה הזה נזהרנו מאוד לא לגעת.

משום שאם יש אילוץ קואליציוני כזה וגחמה קואליציונית אחרת, כל הבניין מתערער ואין פה שום סדר ושום דברים בסיסיים שקיימים בכל פרלמנט בעולם. והדרך של הממשלה, באמצעות הרוב הקואליציוני למחוק את הפרלמנט דרך השינויים הטכניים האלה כביכול, היא קלה ופשוטה. גם כאשר הקימו ועדות נוספות ועשו שינויים של ועדות שאינן סטטוטוריות, הדבר הזה נעשה תמיד בהסכמה ותמיד בחלוקה שווה בין קואליציה לאופוזיציה, כדי לשמור על האיזון הזה שהיה קיים. בפעם הראשונה בתולדות הכנסת מביאים לכאן הצעת חוק כזאת, מפצלים ועדות סטטוטוריות, מעבירים סמכויות מוועדה לוועדה, מקימים ועדות חדשות. ואת כל הדבר הזה עושים ברוב קואליציוני דחוק, בהתעלם באופן מוחלט מהאופוזיציה, תוך רמיסת ודריסת כל ההסדרים שהיו בעבר. ושלא יהיה ספק, מה שקורה עכשיו יהיה המודל שבו יעבדו תמיד. כל קואליציה וכל ממשלה חדשה יבואו לכנסת ויעשו בה כבתוך שלהן, בלי שום כללים ובלי שום בלם, כי כל הבלמים שהיו עד היום נמחקו. אותו הדבר קורה עם הרכבי הוועדות. היה כלל שאף פעם לא נסוגו ממנו: כל סיעה תקבל כפי כוחה בוועדה.

כי זאת הדמוקרטיה.

תתאר לך שתבוא הקואליציה ותגיד: תראו, קשה לנו להעביר את התקציב. היתרון שלנו על חודו של קול. בוא נעשה חיים קלים: נחליט שמקטינים את כוח ההצבעה של סיעת הליכוד, שהיא הסיעה הגדולה במליאה, במקום 29 חברי כנסת ניתן לה רק 15, כדי שיהיה לנו קל להעביר את התקציב. אז יהיה לנו רוב גדול והכול יהיה פשוט. כן. עכשיו, הרי ברור שזה לא יכול להיות, כי היום עושים את זה לנו ומחר יעשו את זה לך, אדוני היושב-ראש.

לך יהיה הרבה יותר קל, כי אתה מסיעה הרבה יותר קטנה. לפעמים יהיה יותר קל לדחוק אותך לשוליים, כי אתה לא נמצא במרכז המפה הפוליטית. אותו הדבר קורה בוועדות, ואתם משתפים עם זה פעולה. באים ואומרים לסיעת הליכוד: אומנם יש לך רבע מכלל חברי הכנסת, אבל בוועדת הכספים ניתן לך שני חברים, בדיוק כמו לסיעת הרשימה המשותפת, שיש לה שישה מנדטים, אותו הדבר,

כדי שיהיה לנו רוב, שיהיה לנו נוח לנהל את ההצבעות בוועדת הכספים על התקציב. מפצים אותך, אתה מקבל חמישה במעמד האישה. כן, אדוני היושב-ראש, אסכם ואומר במילה אחת.

תראו, רבותיי, ואני אומר את זה כאן: כל התקדימים האלה, כל הדברים האלה שאתם עושים עכשיו, מכאן ואילך זו הנורמה, זה מה שיקרה. כאשר אתם תמצאו את עצמכם על ספסלי האופוזיציה, אל תבואו בטענות ואל תתפלאו שכך יקרה.

אני אומר לך עוד דבר, ואני אומר אותו בצער גדול: אני חושב שכל מי שהכנסת יקרה לו והדמוקרטיה יקרה לו לא רוצה שזה יהיה המצב, לא כשהוא בקואליציה ולא כשהוא באופוזיציה. ואני קורא לכם למשוך את הצעת החוק הזו. אני קורא לקואליציה לחזור בה מכל המהלכים הדורסניים האלה. הצילו את הכנסת לפני שיהיה מאוחר מדי.

תודה, חבר הכנסת יריב לוין. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אחזור על חלק מהדברים שאמר פה חברי יריב לוין, מהסיבה הפשוטה שהדבר הזה זועק לשמיים. ואם יש משהו שאני כועסת, כועסת ממש, ומתרעמת עליו הוא, בהמשך ישיר למה שבנימין נתניהו אמר פה על הדוכן, שיתוף הפעולה הזה, הנורא בעיניי, שמדרדר את המדינה שלנו כלפי מטה, בין התקשורת לבין הקואליציה, השמירה הזאת, השמירה ההדוקה, שחס וחלילה לא יקרה לקואליציה שום דבר רע, והיא מקבלת מהתקשורת את כל הגב שהיא צריכה. בסוף אני לא חושבת שנמצאים שם, באמצעי התקשורת, אנשים רעים. הם לא רואים שבמעשה הזה שלהם הם הורסים את המדינה, הם הורסים את ערכי הדמוקרטיה הכי,

בסיסיים. אדוני היושב-ראש, אני בטוחה שגם לך חשובה הדמוקרטיה. הרי אתה אוהב את מדינת ישראל, אתה שמח שאתה חי כאן, כי זאת מדינה דמוקרטית. אבל דמוקרטיה זה דבר שביר. עבדנו מאוד מאוד קשה כדי שהיא תהיה כמו שהיא, והדרך להתרסקות שלה יכולה להיות מהירה וקלה. ומה אנחנו אומרים? הרי הכנסת הזאת, כשאנחנו יושבים כאן אנחנו מייצגים את הציבור. אתה מייצג את הציבור שלך. יועז, אתה מייצג את הציבור שלך. אפילו דודי פה מייצג את הציבור שלו, ואפילו סמוטריץ' את הציבור שלו. כל אחד ואחד מכאן מייצג את הציבור שלו. אנחנו נשלחנו על ידי ציבור ואנחנו אמורים לייצג אותו, לא רק במליאה אלא גם בוועדות. היחס בתוך הוועדות חייב לשקף את היחס של הבחירה. אם יש 120 ח"כים וכל אחד מייצג את הציבור שלו, אותו יחס בין קואליציה לאופוזיציה חייב להישמר גם בוועדות. זאת אומרת שאם אנחנו 30 חברי כנסת בליכוד, אנחנו אמורים לקבל רבע מכל ועדה, כי ככה הציבור החליט, לא יכול מישהו לכופף רצון הציבור. לא אלקין.

כמו שחברי אומר פה. לא אלקין, לא מיקי לוי. יש הרבה אנשים שחושבים, בהתחלה הם היו צנועים יותר. הם רואים שהולך להם, הם רואים שזה זורם להם,

אף אחד לא אומר כלום. אני הייתי בטוחה, באמת הייתי בטוחה, עם כל הציניות מול התקשורת, הייתי בטוחה שבנושאים האלה ייפתחו מהדורות חדשות. אני יושבת באולפנים ואני אומרת: איך, איך,

אמות הסיפים לא רועדות, איך אתם לא פותחים את המהדורות. אתם מודעים לזה שהיום אנחנו לא יושבים בוועדות. גם אם אנחנו יושבים, דרך אגב,

אני לא יודעת אם אתה יודע אבל אנחנו גם לא יכולים להצביע. הם יגידו: זה בגללכם, זה לא בגללנו. יש סעיף בתוך התקנון שלא התכוונו לו אז, כשקבעו את התקנון, שאם אנחנו לא ניתן שמות קבועים לא נוכל להצביע. לא התכוונו לזה. כן. הם אומרים: זה לא דמוקרטי.

הרבה הרבה הרבה יותר דמוקרטי, הרבה יותר דמוקרטי, שיש פה חברי כנסת נורבגים שאין להם שום זכות,

חוץ מלהצביע לטובת מה שהשרים שלהם אמרו,

כי אחרת אין להם פה שום זכות קיום. אז זה כן דמוקרטי, וזה לא דמוקרטי, וכרגע חצי מהציבור לא מיוצג בוועדות והדמוקרטיה היא להיות מיוצגים בוועדות,

להילחם בוועדות, וזה לא קורה. אני חושבת שכל אחד ואחד שעולה לפה צריך לשאול את התקשורת, איפה אתם?

וזו גם השאלה שלי. תודה, חברת הכנסת קרן ברק. חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, חבר הכנסת פטין מולא, חבר הכנסת ישראל כץ, חבר הכנסת אלי כהן, חברת הכנסת גילה גמליאל, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, חברת הכנסת מירב בן ארי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי

כולנו מכירים את הרש"י הראשון על התורה שקראנו השבת בפרשת בראשית. אמר רבי יצחק, שאלה טובה: הרי התורה, כשמה כן היא, מלשון הוראה, מנחה אותנו, אז אם התורה מנחה אותנו הוראות מעשיות, אז מה הערך בחומש שלם, יותר מחומש שלם, שכולו סיפורים? אומר רבי יצחק, הייתה צריכה התורה לפתוח מ"החדש הזה לכם ראש חדשים" בספר שמות. שם מתחילות המצוות: קידוש החודש, פסח. עונה רבי יצחק, "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים", שאם יבואו אומות העולם ויאמרו, ליסטים אתם שכבשתם את הארץ, אז נשלח אותם ללמוד את ספר בראשית: הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. לכאורה הסבר טוב. אומות העולם שיבואו לטעון שאנחנו גנבים בארץ ישראל והיא לא שלנו, נשלח אותם לספר בראשית, לפרשת בראשית, נלמד אותם מי ברא את העולם, נלמד אותם את השתלשלות הדורות, את ההתפתחות, ונסביר להם שהקדוש ברוך הוא הוא בעל הבית על העולם והוא נתן לנו את ארץ ישראל. אבל על זה יש שאלה גדולה,

על זה יש שאלה גדולה: תכלס, זה עובד?

בגלל שהתורה לא התחילה מ"החדש הזה לכם ראש חדשים" אלא התחילה מספר בראשית, אז אומות העולם מפסיקות לומר: ליסטים אתם? מי שיושב עכשיו בראש הישיבה הפסיק לחשוב שיש להם איזה זכויות, לעם המומצא הזה שנקרא פלסטינים,

הפסוק שרבי יצחק מביא זה "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים". מה זה קשור לאומות העולם? אומות העולם לא לומדים תורה ולא מאמינים בתורה והמציאו לעצמם תורה משל עצמם, הכול חיקוי, כמובן, של היהדות. אנחנו רואים שלאורך כל שנות ההיסטוריה אומות העולם אומרות: ליסטים אתם. ראיתי מאמר מדהים, רעיון מדהים, בספר של הרב אברהם דב אוירבך, שנפטר לפני חודש, הוא היה הרב של טבריה, הבן של הרב שלמה זלמן אוירבך. הוא אומר: הסיפור הוא בכלל לא אומות העולם, ובאמת הפסוק אומר "כח מעשיו הגיד לעמו"; הסיפור הוא עם ישראל. מה זה ארץ ישראל כולם יודעים, יש גלובוס, יש עליו סרטוט.

בשלבים מאוחרים יותר, מסורטטים גבולות הארץ. אבל מה זה עם ישראל, שלו ניתנה ארץ ישראל, זה הסיפור שאנחנו פוגשים בספר בראשית, שמתחיל בבריאת העולם ועשרה דורות מאדם ועד נח. אני כבר מסיים, היושב-ראש.

אני מבין שלא קל לך לשמוע,

תן לי עוד דקה. עשרה דורות מנח עד אברהם. האנושות בסוף מגיעה אל התמצית, לאברהם אבינו, שמגלה את בוראו,

ו-12 שבטים, ונכנסים לשעבוד מצרים, ויוצאים ממצרים, והופכים לעם שריבונו של עולם גואל, ועומדים למרגלות הר סיני ומקבלים תורה. זה עם ישראל שלו ניתנת ארץ ישראל. מי שרוצה להבין מה זה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל צריך לדעת מה זה ארץ ישראל, זה יחסית קל, אבל צריך להבין מה זה עם ישראל,

מה הסגולה שלו, מה התפקיד שלו,

מה השליחות שלנו. אז זה נועד לנו, יואב, זה נועד לנו. שאנחנו נדע מי אנחנו, מה תעודת הזהות שלנו, מה הערכים והמחויבות שלנו,

וכשנתחבר לעצמנו, לכל ההשתלשלות של ספר בראשית וספר שמות, עד מתן תורה, עד שמתחילות המצוות,

אז נהיה ראויים, בעזרת השם, גם לרשת את ארץ ישראל, ואומות העולם יגידו או לא יגידו, אז כבר אמר בגין המנוח: נכון, אז יהיה להם אף, ירימו את האף, שיהיה להם אף עקום.

מה שמעניין זה שאנחנו נכיר את עצמנו, את כוחנו, את סגולתנו, את תפקידנו ואת הקשר,

החזק מאוד שלנו מאוד לארץ ישראל, בעזרת השם.

חברת הכנסת מאי גולן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלכס קושניר אינו נוכח, חבר הכנסת אוריאל בוסו, חבר הכנסת יוסי שיין, אינו נוכח. חבר הכנסת יואב קיש, שלוש דקות, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, נמצא פה יו"ר ועדת הכנסת חבר הכנסת אורבך. לא היית פה כשחבר הכנסת יריב לוין אמר את דבריו, אולי ראית את זה בחדר. אני מתלבט אם לחזור על הדברים שלו בשבילך או לנצל את ההזדמנות שאני יכול לשאול את יו"ר הישיבה פה שאלה בנושא חוק האזרחות, אבל אני אנסה בקצרה להתייחס לשני הדברים. מה שאמר פה חברי חבר הכנסת יריב לוין היה פשוט: אתם עושים פה תקדים, התקדים הרע הזה שאתם עושים, ההחלטות החד-צדדיות, הפגיעה בייצוג בוועדות, מעכשיו זה סטנדרט, כך תיראה הדמוקרטיה הישראלית. האירוע הגרוע הזה יתהפך עליכם בבית הזה במוקדם או במאוחר, ולי כואב, כי זה צריך לכאוב לכל חבר כנסת שאתם מרסקים את הבית הזה מהייצוג שאותו הוא אמור לייצג. אנחנו בוועדות לא מקבלים את הייצוג. אתם מפצלים ועדות בלי הסכמות ואתם דורסים את כל המוסכמות שהיו בבית הזה. ולחברי בסיעת ימינה, אני מקווה שהמסר הזה היה ברור. לגבי חוק האזרחות, היושב-ראש מנסור עבאס, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה: שרת הפנים אילת שקד הגיעה איתכם, עם סיעות רע"מ ומרצ, לסיכומים בנושא חוק האזרחות, וכנראה זו כוונת הקואליציה, להעביר את חוק האזרחות עם הסיכומים. האם אתה יכול להסביר לי מה הסיכומים שאתם הולכים לעשות בחוק האזרחות? שומר על זכות השתיקה. לא, זה לא הזמן. זה זמן מצוין. אבל אני יכול להזכיר לך שבזכותך, בזכות הליכוד, כמובן, החוק הזה נפל ולא עבר. נכון, כי למה הוא נפל ולא עבר, בזכותכם. יש לי תמונה היסטורית שאתם הצבעתם נגד החוק. ובצדק. ואנחנו הצבענו בעדו.

עכשיו תודה אז על מה אתה מלין? אני אגיד לך על מה אני מלין. אני מלין על ממשלת השקרים, על שרת הפנים, ואני אומר מעל הבמה הזו, השקרנית,

זו האמת, ואני לא נסוג כשאני אומר את האמת, ואני לא נסוג מדבריי. ואני אסביר, חשוב לי גם להסביר. בחוק יש לשרת הפנים סמכות לעשות איחוד משפחות. ומה היא רצתה לעשות? להגיד: העברנו את החוק, ברוך השם הכול בסדר, ובדלת האחורית,

פה יושב-ראש רע"מ לא מוכן להגיד מה הסיכומים, לתת כניסה לאלפי משפחות פלסטיניות.

אז בוא תגיד, בוא תגיד את הסיכומים. יואב, יואב, אנחנו מדברים על אירוע אחר לגמרי. לא, לא, אני שואל אותך בצורה, אני אתן לך תשובה. אני רוצה לדעת, אני אתן לך תשובה. הרי זה יגיע לפתח הוועדה,

רק אני אסיים את דבריי בקצרה. ביום רביעי חוק-יסוד: ההגירה מגיע, כמענה אמיתי לשמירה על זהותה של מדינת ישראל. שרת הפנים מכרה את חוק האזרחות לכם ולמרצ. אמר את זה עיסאווי פריג' בצורה ברורה.

בוא תגיד לנו מה אתם מקבלים בחוק האזרחות. חבר הכנסת יואב קיש, אין קשר בין חוק האזרחות הישן והחדש ולזהות המדינה.

כל האירוע שאנחנו מדברים עליו, כמה אלפי משפחות, אנשים שכבר חיים בתוך מדינת ישראל, מרכז החיים שלהם שם, הם חלק ממשפחות של אזרחים ערבים. תאר לעצמך אישה שהתחתנה לפני 20 שנה,

אנחנו לא מדברים על אזרחות,

אין לה זכויות סוציאליות, אין לה זכויות בריאות. חבר הכנסת עבאס, אז אני שואל אותך: לא היו אמורים כל חודש, כל חודש,

יואב, יואב, יואב רגע, שאלה. כל חודש לא היו אמורים לבוא להתייצב אצלך

כל חודש היו צריכים לבוא להתייצב אצלך בוועדה ולקבל ולהביא דיווח מה עבר,

זה נכון או לא נכון? יואב, יואב, רק תענה לי על זה. תענה לי.

אני יודע מה היה בסיכומים, אני שואל אותך אם הסיכום הזה של כל חודש היה צריך להיות.

יואב, אתה רוצה להשתמש בנושא הזה כנושא פוליטי. אני אומר לך, יואב, יש משפחות שסובלות, מרכז החיים שלהן כבר עשרות שנים בתוך מדינת ישראל, הם מנהלים את החיים שלהם כאזרחי מדינת ישראל ולא שואפים להיות אזרחים.

הם שואפים לקבל את הזכויות הסוציאליות שלהם דרך מעמד של תושב. מנסור, אתה מבין את זה? אני אגיד לך מה אני מבין. זה לא אירוע פוליטי. אני אגיד לך, זה אירוע פוליטי, ואני אגיד לך למה.

אני מוכן,

אני מוכן, אני מבקש לענות. אני מוכן שנשב ונדון בסוגיות האלו. אני מבקש דקה להשיב, ולא אאריך יותר מזה. אנחנו במדינת ישראל, מדינה יהודית דמוקרטית. הזהות של המדינה היא מדינה יהודית. אנחנו מתנגדים לאיחוד משפחות. אנחנו מתנגדים לניסיון של פלסטיניזציה של מדינת ישראל. ואתם, דרך הלחץ על השרה שקד, שהייתה צריכה לבוא לוועדה שלך ולדווח כל חודש מה היא עשתה ומה היא לא עשתה, וכניעה מוחלטת לדרישות של מרצ, שחלקן היו אפילו יותר משלכם, יש פה אירוע שככה ממשלת הזדון הזו מתנהלת, ואנחנו נעצור אותה. תודה לך, חבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת ניר ברקת,

חבר הכנסת מאיר פרוש. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול שיהיה לנו חורף בריא. הכנסת עכשיו מתכנסת, היא נמצאת עכשיו כאן בשעה 22:00, וכנראה היא תשב עוד קצת בגלל חוק שהקואליציה מבקשת להביא לכאן למליאה. ומהו החוק? הולכים לתת לאופוזיציה כמה ועדות חדשות, לתת להם את הסמכויות, באיזה נושאים ידונו, אפשרות להרחיב ולהגדיל את מספר חברי ועדת הכספים, ועדת חוץ וביטחון, זה החוק. למה רוצים לעשות את זה? כי הקואליציה לקחה חלקים של האופוזיציה, וכדי לאזן, או היא מבינה שזה לא יכול להיות בדרך כמו שהיא מנסה להשיג,

זה הנושא שעכשיו המליאה דנה עליו. אז כבר יושב כאן ניר אורבך.

איזה זכות יש לקואליציה לבוא ולבקש מהאופוזיציה שתנהג בהבנה, בסלחנות, למה? הרי הקואליציה הזו בנויה מקרוב ל-30 שרים, סגני שרים,

כל אחד מאלה השותפים יש לו את מנעמי השלטון, מדושני עונג. עכשיו באים פה לקחת את כבשת הרש שיש לאופוזיציה כתוצאה מבחירות. מה הסיבה שאתם יכולים לבקש מאיתנו? אומר היום פה כאן, מעל הדוכן, חזר על מה שהוא אמר באו"ם, ראש הממשלה בנט: הייתה תאונה פוליטית, ואני מרוצה מזה. ואני רוצה לומר לראש הממשלה בנט: אתה הנהג. אתה הנהג של התאונה הזו, אותך מאשימים. אתה אשם בכל הדברים הנלווים כתוצאה מהנסיעה הזו, נסיעה טובה, נסיעה פרועה, נסיעה לא אחראית. התוצאות של כל מה שהתאונה הזו,

ואני רוצה לומר לך, טוב פעם שתדע גם, יש בהלכה מושג: טובל ושרץ בידו.

אני ראיתי מדינה שבה שנתיים הולכים לבחירות, כאוס גדול, אני רוצה להציל את המדינה, רוצה לעשות מעשה טוב. המדינה הייתה במבוי סתום. אבל על אותו משקל של הטובל אמר בנט: אני רוצה לעשות את הדבר הטוב, ואני רוצה להיטהר, רוצה להקים ממשלה. ובנט הקים את הממשלה. איך הוא הקים את הממשלה אנחנו יודעים. מה יש לראש הממשלה בנט ביד? יש לו שרץ,

מה יש לו ביד? הוא אומר: אני רוצה להציל את המדינה, הקמתי עכשיו ממשלה, הכול יהיה בסדר,

כל הריצות של שרי מרצ, של חברי הכנסת ממרצ לאבו מאזן, למוקטעה, זה הכול מכוחו של בנט הנהג. שבנט ידע: הוא רצה להציל את המדינה, הוא רצה לטבול, יש לו שרץ בידיים, מרצ.

זאת אמירה חדשה, שהכנסת עוד לא שמעה.

בנט הוא הנהג של אותו מרצ, אותו שרץ, וכל התאונות הפוליטיות, וכל המשגים הרעים שיש, על הראש של הנהג שלנו.

קוראים לו נפתלי בנט.

תודה, חבר הכנסת פרוש. ישיב או יסכם

יו"ר ועדת הכנסת חבר הכנסת ניר אורבך,

אדוני היושב-ראש,

מעבר לדברים שעלו פה, הדברים המהותיים, אז יש גם, אדוני היושב-ראש, את העניין של השיח. דיבר על זה גם נשיא המדינה פה, ודיבר על זה גם יושב-ראש הכנסת, הנושא של השיח. אנחנו צריכים לתת דוגמה אישית. ואני חושב שאמרתי את זה גם בבוקר בוועדה. ברשותך, אדוני היושב-ראש, אני אצטט מהתלמוד. בבקשה, מנהלי הסיעות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני אצטט מהתלמוד הבבלי.

מסכת שבת, דף קי"ד. אמרתי את זה הבוקר בוועדת הכנסת. מדברת הגמרא שם על רבי אחא, על תלמיד חכם שנפל רבב בבגדו. נפל פגם בבגדו, חייב מיתה. כמובן שאפשר להסביר את זה במובן הפשוט,

אבל אפשר גם כמובן ללכת להסבר קצת יותר עמוק, שמדבר על מי שנפל פגם בהתנהגות שלו. ואני חושב שאנחנו היום, תלמידי החכמים בעבר, היום אפשר להשוות אותם לנבחרי הציבור שלנו. נבחרי הציבור צריכים להוות דוגמה בהתנהגות שלהם.

אנחנו שליחי ציבור, אנחנו נבחרי ציבור, אנחנו מעצבי דרך. ואני חושב,

אני חושב שאנחנו בהתנהגות שלנו ובשיח שלנו חייבים גם להוריד את הטונים. אני מבקש ממנהלי הסיעות.

אתם יכולים להישאר בשקט או לדבר בקול נמוך.

זה לא יכול להיות. גם להנמיך טונים, גם להוריד את האש וגם להתחיל לדבר בצורה מכובדת ומכבדת. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת ניר אורבך. נא לשבת.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ב 2021, בקריאה ראשונה. נא להצביע.

להעביר את הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה),

16 חברי כנסת בעד, שבעה חברי כנסת מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק לענייני ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ב 2021, עוברת בקריאה ראשונה וחוזרת לדיון בוועדת הכנסת. לוועדה למעמד האישה. מעמד האישה. מעמד האישה. לא, לא, היא חוזרת לאותה ועדה, לוועדת הכנסת. לוועדת הכספים. ועדת הכספים.

לא, סליחה, רגע, רגע. היא צריכה להגיע לוועדת הכנסת,

זה קריאה ראשונה, זה לא טרומית.

או ממשלתית בקריאה ראשונה, אני יכול להחליט שאני מבקש להעביר את זה לוועדה אחרת. בדיוק. זה לא ממשלתית, זאת הצעה מטעם ועדה. מה זה? תעשו דיון בוועדת הכנסת על איזה ועדה, ותעבירו את זה לוועדת הכנסת. אז בהתאם לתקנון היא חוזרת לוועדת הכנסת להמשך דיון.

הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת ניר אורבך. ואחר כך אנחנו מצביעים על ההודעה.

יש לי כמה הודעות, והודעה אחת שצריך להצביע עליה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בהתאם לסעיף 11(ב) לחוק יסודות התקציב תשמ"ה 1985, וסעיף 110(א) לתקנון הכנסת, החליטה ועדת הכנסת על הקמת ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת. הוועדה המשותפת תהיה בת עשרה חברים, חמישה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת הכנסת חברי הכנסת ניר אורבך,

בועז טופורובסקי, איתן גינזבורג, נציג סיעת הליכוד, נציג סיעת הציונות הדתית, מטעם ועדת הכספים חברי הכנסת אלכס קושניר, אימאן ח'טיב יאסין, נעמה לזימי, נציג סיעת ש"ס ונציג סיעת יהדות התורה. זוהי ההודעה הראשונה.

כשתיתנו שמות. דרך אגב, אם הוא היה עושה, אדוני היושב-ראש, כמה חברים מתוך העשרה יש לליכוד? אם היה עושה מעשר ועדות,

כמה חברים יש לליכוד בוועדה הזאת?

מתוך עשרה חברים, אדוני היושב-ראש,

בבקשה חבר הכנסת ניר אורבך,

אני עובר להודעה הבאה.

ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום ממלאי מקום קבועים לפי סעיף, לא, לא.

אם האופוזיציה הייתה מגיעה,

לוועדת הכנסת הבוקר, היא הייתה יודעת בדיוק. היא הייתה יודעת בדיוק. כמה חברים, כמה חברים, ועדת הכלכלה, חברי הכנסת: מטעם סיעת כחול לבן איתן גינזבורג, מטעם סיעת יש עתיד, יסמין פרידמן.

זה מובא למליאה כדי שאנשים, מטעם סיעת ישראל ביתנו שרון רופא אופיר. כמה חברים יש לסיעת הליכוד?

הקראתי את השמות. לא שמענו, ברשותך, אדוני, אני אקריא עוד פעם.

תרשו לו בבקשה להקריא את השמות. אני אקריא עוד פעם: הוועדה המשותפת תהיה בת עשרה חברים.

מכל ועדה, כמה לליכוד? לפי ההרכב הבא,

אני כבר אומר אוטומטית, בושה. מטעם ועדת הכנסת חברי הכנסת ניר אורבך, יושב-ראש, בועז טופורובסקי, איתן גינזבורג, נציג סיעת הליכוד, נציג סיעת הציונות הדתית. מטעם ועדת הכספים, אנחנו 30 מנדטים, רגע, בוא נשמע עד הסוף. אחד, ועוד אחד לאופוזיציה. מטעם ועדת הכספים, חברי הכנסת אלכס קושניר, אימאן ח'טיב יאסין, נעמה לזימי, נציג סיעת ש"ס ונציג סיעת יהדות התורה. זו ההודעה הראשונה.

אחד מעשרה. אחד מעשרה. ככה אתם דורסים את הכנסת. זה בדיוק מה שאתם עושים.

ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום ממלאי מקום קבועים לפי סעיף 103 לתקנון הכנסת, בוועדות הבאות: 1. ועדת הכלכלה,

חברי הכנסת דוד אמסלם,

אחד מעשרה. הליכוד, שאנחנו אחד מארבעה חברי כנסת, אוקיי, תודה לכם. אחד מעשרה בוועדות. זו הסיבה שאנחנו לא באים.

חברי הכנסת, מטעם סיעת כחול לבן, איתן גינזבורג. 40% מהאופוזיציה.

אחד מתוך כמה, מטעם סיעת יש עתיד, חברת הכנסת יסמין פרידמן. אני לא יודע חשבון,

מטעם סיעת ישראל ביתנו, אל תדבר איתנו על שיח. אתם דורסים את הכנסת. על עשרה חברי ועדה, אחד לליכוד, ואתה מדבר איתנו על שיח?

לא, לא. אנחנו לא ניתן לך, מטעם סיעת ישראל ביתנו שרון רופא אופיר. נוכל, אתם שישה מנדטים, 2. בוועדת הפנים והגנת הסביבה, על שישה מנדטים אתה גונב 30 מנדטים, אתה לא מתבייש? כן. מטעם סיעת יש עתיד חברות הכנסת יסמין פרידמן ומירב בן ארי. חוצפה ועזות מצח, חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה.

אתה, אתה תגיד לנו כמה הליכוד מקבל,

ועדת העבודה והרווחה וועדת החינוך, התרבות והספורט: מטעם סיעת יש עתיד חברת הכנסת

בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, יש 30 מנדטים, לא מתבייש, מטעם ועדת הכספים חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי יכהן כממלא מקום של חברת הכנסת יעל רון בן משה.

כעת אני מעלה עוד הודעה, שצריך להצביע עליה. אוקיי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתם מדברים על שיח?

אני מתכבד להציג את הצעת ועדת הכנסת להגדיל את מספר חברי ועדת העבודה והרווחה מ-14 ל-15. כיום יש 14 חברים בוועדת העבודה והרווחה: שמונה חברים לקואליציה ושישה חברים לאופוזיציה. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום להציע לכנסת להוסיף חבר אחד מסיעת הליכוד בוועדה ולהגדיל את מספר חברי האופוזיציה בוועדה לשבעה חברים. אבקש את אישורה של הכנסת להצעה זו. אדוני היושב-ראש, תודה רבה.

תודה, חבר הכנסת ניר אורבך. חבר הכנסת יריב לוין ביקש, אתה נותן לליכוד אחד מעשרה.

בבקשה, חבר הכנסת יריב לוין.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני שמח גם שאתה נמצא כאן על הדוכן וגם שמכובדנו יושב-ראש הכנסת מיקי לוי נמצא כאן במליאה. אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת אורבך, אני באמת שואל. בוא נעשה רגע אחד תרגיל בחשבון, כי אולי משהו אני לא מבין. בכנסת ישראל יש 120 חברים, חבר הכנסת אורבך, כדאי שתקשיב. בכנסת ישראל יש 120 חברים, נדמה לי שעל זה אין חולק. בכנסת ישראל, על פי תוצאות הבחירות הדמוקרטיות כפי שבחרו אזרחי ישראל, יש לסיעת הליכוד 29 חברי כנסת.

למעשה רבע מכלל חברי הכנסת פחות אחד. עד כאן אני צודק בחשבון, נכון? עכשיו, חבר הכנסת אורבך, אתה עומד בראש ועדת הכנסת ומקים ועדה משותפת לדיון בנושא מסוים, ובה עשרה חברי כנסת. רבע מעשרה, אם אינני טועה, זה 2.5, נכון? אי-אפשר לתת 2.5 מקומות לסיעה, על זה כולנו מסכימים. סיעת הליכוד היא רבע, אז היא יכולה לקבל או שניים או שלושה. זו האפשרות. אז הקואליציה, נדיבה היא לא רוצה להיות עם סיעת הליכוד, גם את זה אני יכול להבין. אבל בוא תסביר לי, חבר הכנסת אורבך, איך יכול להיות שסיעת הליכוד מקבלת חבר אחד, עשירית? איך זה יכול להיות, איפה נשמע כדבר הזה? על פי איזו חלוקה אתה עושה? מה, אתה יושב שם ועושה מה שבא לך? אין תוצאות בחירות, אין הרכב כנסת? ואני שואל כל אחת ואחד מכם שיושבים כאן, אני יושב שם חודשיים כשהאופוזיציה לא מכבדת ולא באה, לא באה לפגישה אחת.

האופוזיציה לא מגיעה, לא מצביעה,

מגיעה לדיונים. היא לא מצביעה משום שאתם עושים את הדבר הזה. אתם מרכיבים את הוועדות לפי מה שמתחשק לכם, מייצרים לעצמכם רוב מלאכותי מופרך, מוחקים את הרכב הכנסת, מוחקים את ההצבעה הדמוקרטית ואז רוצים לעשות מראית עין של הצבעות מסודרות, כאילו ברוב ומיעוט, כאילו בהליך תקין.

אני אומר לך, תבין, חבר הכנסת אורבך, הינה אני מסתכל כאן על חבר הכנסת טופורובסקי, חבר הכנסת טופורובסקי, אתה יודע מה, את חבר הכנסת אורבך אולי אני מבין, כי הוא כבר אומר לעצמו: ממילא ימינה כבר לא תהיה בכנסת הבאה, אז בכנסת האת נעשה מה שאנחנו רוצים. אגב, גישה חסרת אחריות, אבל אינטרסנטית. אתם, סיעת יש עתיד, תהיו גם בכנסת הבאה, אבל יכול להיות שאתם תשבו על ספסלי האופוזיציה, ואני אראה לך שאתה לחצת כאן שסיעה שיש לה רבע מחברי הכנסת מקבלת אחד מעשר בוועדה. אל תבוא אליי בטענות אחר כך, כן, תודה.

מה עובר עליכם? מה זה הדבר הזה? חרפה, בושה. אני מציע לך, תודה. חבר הכנסת אורבך, למשוך את ההודעה שלך ולהקים ועדות על פי הרכב הכנסת, ולא באופן המופקר והמביש הזה. תודה, חבר הכנסת יריב לוין. יעלה ויבוא חבר הכנסת יואב קיש.

כבוד יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת מיקי לוי,

לא יודע כבר למי לפנות, אתה נמצא פה, נמצא פה חבר הכנסת אורבך. חבר הכנסת יריב לוין הסביר את זה בצורה הכי פשוטה. אני מתחבר מזה גם לשיח על סוג השיח. איך אתם מצפים, עולה יושב-ראש ועדת הכנסת, בהחלטה שערורייתית של הקמת ועדה, אנחנו כמובן נסגור את רשימת הדוברים. בהחלטה שערורייתית של הקמת ועדה של 4:6, ואומר שאנחנו לא היינו בוועדה בשביל לשוחח. הרי כל האירוע הזה מתחיל מהדריסה חסרת הרסן בוועדות. ויש לכם פה דוגמה חיה. היושב-ראש מיקי לוי, איך אתה מאפשר במשמרת שלך דריסה כזו גסה של כנסת ישראל? הדבר הזה מעולם לא נעשה. מכוונים לעשות עשרה 4:6. הרי הפער הנורמלי זה של מנדט אחד, איש אחד בוועדות. זה ה-59:61. אז לא, ניקח שניים. לא רק שניקח שניים, גם נדרוס את הליכוד ונדרוס את האופוזיציה. יש פה אירוע מסוכן לדמוקרטיה הישראלית, והידיים שלכם חתומות על כך. מה זה הידיים שלכם? ראש וראשון זה יושב-ראש הכנסת מיקי לוי. אתה בעיניי המחסום. אתה צריך לייצג אותי, למנוע את הדבר הזה, דריסת הכנסת, בשבילי. לאחר מכן יו"ר הוועדה ניר אורבך. יכול להיות שאתה חושב שכנסת ישראל לא חשובה יותר ואתה לא רואה את עתידך פה. אני לא הגשתי בג"ץ על עבודת הכנסת,

גם אני לא הגשתי בג"ץ על עבודת הכנסת. החברים שלך. יש בין החברים שלי כאלה. סיעת הליכוד גם לא הגישה בג"ץ. סיעת הליכוד לא הגישה בג"ץ, ויש בין החברים שלי בליכוד,

להפך, הודיע לי בג"ץ שאין לו סמכות.

ויש בין החברים שלי בליכוד,

כאלה שנפגעו ואמרו: אולי נלך לבג"ץ. אני חושב שהם טועים.

אני לא מחפש ישועה בבג"ץ. אני חשבתי שהבית הזה ידע להתנהל, ומה שקרה פה, וזה אולי המסר המרכזי, ואת זה אל תשכחו, אתם קובעים את הסטנדרטים עכשיו, אנחנו נעשה בדיוק אותו דבר כשאנחנו נהיה בשלטון. לא עשינו את זה בפעם שעברה, זה דבר חדש. מעולם הכנסת לא דרסה ככה את האופוזיציה. חלוקה כזו שרירותית ושקרית של הוועדות. אבל אם אתם קובעים את זה עכשיו כסטנדרט, אני לא רוצה לשמוע אף אחד מאלה שמצביעים עכשיו על הדבר הזה באים אליי בטענות. אני לא יודע עוד כמה זמן, אולי עוד ארבע שנים, אולי עוד שנה, אולי עוד שש שנים, אבל הדבר הזה יתהפך עליכם, ולצערי זה יתהפך על כל עם ישראל.

כנסת ישראל מרוסקת, ואתם באים ואומרים למה אנחנו צועקים, למה אתם שומעים אמירות כאלה. חבר הכנסת אורבך, זה מאוד יפה לפתוח פה בציטוטי גמרא וכאלה ולהגיד: בוא נסתכל על השיח, אבל כשביד אחת אתה אומר: בוא נסתכל על השיח, וביד השנייה אתה עושה פשע כנגד הכנסת, אל תתפלא שתשמע דברים קשים. תודה, חבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה.

חבר הכנסת אורבך, סיעת הליכוד הודיעה לבג"ץ שאין לו סמכות לדון בעניין הזה. סיעת הליכוד הודיעה. אז אל תספר סיפורים. סיעת הליכוד משחקת משחק כפול.

בניגוד לכם, שהולכים למנות שופטים שימשיכו את אותו קו. תודה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלוש דקות. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני חייב לומר שאומרים כשמצטטים גמרות: לא עכברא גנב אלא חורא גנב. זה שיושבים פה אנשים שיש להם אינטרס לגנוב, אין מילה יותר יפה, אין מילה יותר יפה לוועדות שאין בהן שום יחס מתמטי למה שקורה ביחסי קואליציה אופוזיציה, פה במליאה יש הפרש של אחד או של שניים, ובוועדות, שאמורות לייצג את הרכב הכנסת, פתאום ההבדל קופץ לשלושה או לשניים. אין מילה יותר יפה מאשר לגנוב. אבל אני לא בא בטענות לחבר הכנסת ניר אורבך שהוא מנסה לגנוב אותנו. האינטרס שלו ברור, והתועלת שלו מהמהלך הזה מאוד מאוד ברורה, והתשלום במזומן, אז למה לא? אני בא בטענות לחור. החור בהקשר הזה זה ייעוץ משפטי, הפעם של הכנסת, שאני יודע שמשמיע את עמדתו ואת קולו ברמה חלק מהפעמים, אבל בסופו של דבר סימני הקריאה ככל הנראה לא מספיק ברורים, החור השני והיותר-גדול והיותר-משמעותי בהקשר הזה, כי לפחות הייעוץ המשפטי לכנסת, וגם היועצת המשפטית של הוועדה ארבל, אני באוזניי שמעתי אותה כמה וכמה פעמים מסבירה שדעתה לא נוחה ממה שאתם עושים בוועדה, לא בנושא סגנים ולא בנושאים אחרים, החור העוד-יותר גדול הוא בג"ץ. כשהמפלגה של בועז טופורובסקי רצתה להחליף יושב-ראש כנסת בהליך בזק, באמצע הלילה שופטי בג"ץ קבעו דיון, כי זה נורא נורא דחוף. עזוב שמבחינה פוליטית לא היה רוב, שום דבר לא רלוונטי, אבל צריך לעזור ליש עתיד למנות יושב-ראש כנסת, מתגייסים מייד. הכול נורא דחוף, הכול נורא בוער. חמור מאוד שהוגשה עתירה לבג"ץ בנושא הזה, כי זה בדיוק מה שידעתי שיהיה וזה גם מה שהזהרתי את העותרים מפניו. אמרתי להם: זה מה שבג"ץ יעשה. בג"ץ ימרח את העתירה, ייתן לכם לעשות מה שאתם רוצים, ובסוף עוד יגיד איזו אמירה לצאת ידי חובה. אז החור פה הוא בג"ץ, שאתם יודעים שיאשר לכם כל מה שאתם רוצים, כי מפלגת בג"ץ היא חלק מהקואליציה שלכם. אבל זה שבג"ץ עושה את זה מסיבותיו הפוליטיות שלו, אני גם מבין, זה שאתם עושים את זה מסיבותיכם הפוליטיות שלכם, אני גם מבין. יש עוד חור שעוזר לכם בדבר הזה, התקשורת הישראלית גם היא עוזרת לכם בדבר הזה. גם היא מנסה להציג את זה כאילו יש חרם של האופוזיציה על הוועדות ולא להפך. אין חרם של האופוזיציה על הוועדות, יש חרם של הקואליציה על האופוזיציה בוועדות. יש אנשים רבים מהאופוזיציה שמתייצבים בדיוני הוועדות, וכשמגיע הזמן להצביע הם הולכים, כי אתם יצרתם לעצמכם רוב מלאכותי שאין לו שום דבר, שום קשר למציאות, תודה. ואתם פשוט גונבים את הכנסת, גונבים את הדמוקרטיה, זה מתחבר להרבה מאוד מהלכים שאתם מנסים להוביל פה.

לא מתאים, לא ראוי, ואני כבר לא קורא למצפון שלכם. אני לא מצליח להבין אתכם. תודה, חבר הכנסת שמחה רוטמן. אחרון הדוברים, חבר הכנסת שלמה קרעי. אדוני היושב-ראש,

ועדה שנועדה לאשר את תקציב הכנסת, הכנסת שאתה עומד בראשה. זה מה שאתה רוצה להשאיר אחריך, מסורת של שקר, של דורסנות, של רמייה, בוועדה שמאשרת את התקציב שלך? אדוני היושב-ראש, ככל שהשקר וההונאה יהיו גדולים יותר, כך ההתרסקות שלכם תהיה מרהיבה יותר. "לפני שבר גאון, ולפני כישלון גבה רוח". בשבת הקרובה אנחנו נקרא בפרשת השבוע על נח, שהכניס זוגות-זוגות לתיבה, "ומכל החי מכל בשר שניים מכל, יבאו אליך להחיות". האגדה מספרת שבא השקר לנוח וביקש להיכנס לתיבה, חבר הכנסת אורבך, תקשיב לציטוטים אחרים. אני מקשיב לך כל הזמן. אמר לו נח: אינך יכול להיכנס יחידי אלא עם בת זוג. הלך השקר ופגש במארה. שאל אותה: האם תרצי להיות בת זוגי? אמרה לו: ומה המוהר שאתה נותן לי? מה תשלם? אמר לה: כל מה שאני משיג בשקר ורמאות את נוטלת. הסכימה, ונכנסו לתיבה. ומאז ועד היום כל מה שהשקר משיג ברמאות, המארה נוטלת ממנו ומאבדת את הכול. כל מה שמרוויחים בשקר, לא שורה בו ברכה. אדוני היושב-ראש, הממשלה שקמה, הורתה בשקר ולידתה בהונאה. לא פלא שלא שורה ברכה בפעילות שלה. ואנחנו רואים את השקר והרמייה וההונאה שמחלחלים ושולחים זרועות בכל פעולה ופעולה, גם בפעולה כל כך פשוטה כמו הקמה של תקציב הכנסת. מה יקרה אם יהיה 5:6? מה יקרה אם יהיה רוב של אחד? בכל דבר מנסים לרמות ולשקר, כמו הלידה של הממשלה הזאת. אותו דבר גם בנושא של הקורונה.

הזכיר היום, הוא התרברב, גם מעל בימת האו"ם, בניצחון שלו על הקורונה.

בשתי ידיים היה צריך לקבל את ההמלצה של נתניהו, האדריכל של הקורונה, הראשון בעולם שהוציא מדינה מהקורונה, לחסן מייד את החיסון השלישי. אבל לא, הוא לא הקשיב. למה? כי מה שנבנה בשקר והונאה, לא שורה בו ברכה.

ולכן בנט משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. לא קיבל את זה. אני רוצה לאחל לממשלה הזו, שקמה בשקר ולא חוזרת בתשובה, ממשיכה עם השקר הזה לאורך כל הדרך,

שתיקח אותה מארה במהרה. תודה, חבר הכנסת שלמה קרעי.

חבר הכנסת ניר אורבך. אחר כך אנחנו עוברים להצבעה על ההודעה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת קרעי, רק לידיעתך, מספר חברי הוועדה המשותפת הוא עשרה חברים על פי החוק, אי-אפשר 5:6. אז שיהיה 5:5. אי-אפשר 5:6. קבענו שיהיו שישה חברי קואליציה וארבעה חברי אופוזיציה.

אם האופוזיציה הייתה משתפת פעולה ומגיעה לוועדה, היא הייתה יכולה לבקש לחלק את זה איך שהיא רוצה. לאור העובדה שחברי האופוזיציה לא מגיעים ולא הגיעו לדיונים, נתנו חבר אחד לכל סיעה באופוזיציה.

תודה, חבר הכנסת ניר אורבך. אנחנו עוברים להצבעה על הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת. לא להצביע. אנחנו מצביעים.

15 חברי כנסת בעד, אפס מתנגדים ואפס נמנעים. אני קובע שהודעת יושב-ראש ועדת הכנסת מתקבלת. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום: הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17, הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ב 2021, בקריאה ראשונה.

את החוק השרה יפעת שאשא ביטון.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעה לתיקון חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17, הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשפ"ב 2021, של משרד המשפטים, מבקשת להאריך בשנתיים נוספות את תוקפה של הוראת השעה שנקבעה בחוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס'

הוראת שעה), התשע"ח 2018. בהוראת שעה זו, שנקבעה לשלוש שנים, הוקמה היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, יחידה מינהלית ייעודית הפועלת בשירות בתי הסוהר ואשר הוסמכה לבחון ולקבל החלטה בבקשות לשחרור על תנאי של אסירים הנושאים עונשי מאסר שמשכם בין שלושה חודשים לשנה, למעט אסירים שנדרשת בעניינם חוות דעת מיוחדת בהתאם לסעיפים 11 ו-12 לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א 2001, ולמעט קטין שנגזר עליו עונש מאסר העולה על שישה חודשים. הצורך בהקמת מנגנון זה עלה לאחר שהתחוור כי המנגנונים שהיו קיימים אותה עת לשחרור על תנאי ממאסר, קרי סמכות לנציב בתי הסוהר ביחס לאסירים השפוטים לעונשי מאסר שבין שלושה לשישה חודשים וסמכות לוועדת השחרורים ביחס לאסירים השפוטים למאסר העולה על שישה חודשים ואינו עולה על 12 חודשים, אינם נותנים מענה מיטבי ומותאם לאסירים השפוטים לעונשי מאסר לתקופות קצרות של עד שנה. המנגנון של היחידה לשחרור ממאסרים קצרים מותאם לאסירים שנשפטו לתקופות מאסר קצרות, באופן שיאפשר בחינה במועד של בקשות שהגישו לשחרור על תנאי, תוך הקלת העומס המוטל על ועדות השחרורים. היחידה הוסמכה,

לקבל את החלטתה על יסוד בקשה בכתב של האסיר ועל בסיס מסמכים שיונחו בפניה, בלא שיתקיים בפניה דיון בנוכחות האסיר, בא כוחו או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, בשונה מההליך המתקיים בפני ועדת השחרורים. מתכונת זו משקפת איזון בין הצורך בקיום דיונים יעילים, בלוח זמנים התואם את משך המאסרים ומועדי השחרור מצד אחד, ואת הצורך להבטיח בחינה מקצועית והפעלת שיקול דעת כנדרש, בגיבוש ההחלטה אם האסיר ראוי לשחרור ואם שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור מצד שני. כדי לשמור על איזון זה לא הוחלה סמכות היחידה על אסירים שנדרשות לגביהם חוות דעת מקצועיות מיוחדות ושיש מקום לקיים לגביהם דיון במעמד הצדדים, כלומר אסירים המרצים מאסר בשל עבירות מין או אלימות במשפחה, או אסירים הסובלים מהפרעה נפשית. בהצעת החוק הנוכחית, מטעם משרד המשפטים, מוצע להאריך את תקופת תוקפה של הוראת השעה בשנתיים נוספות, כדי לאפשר את המשך פעילות היחידה בטרם קבלת החלטה בשאלה אם יש מקום לעגנה בהסדר של קבע, לבטלה או לשנות מתוכן ההסדר. מהניסיון המצטבר מתקופת פעילותה של היחידה נראה כי ככלל ישנה שביעות רצון מפעילותה בקרב כלל הגורמים הרלוונטיים, ועל כן יש מקום לאפשר את המשך פעילותה. יחד עם זאת, נראה כי בתקופת הוראת השעה השפיעו על עבודת היחידה אירועים הנובעים מההתמודדות עם נגיף הקורונה, באופן המקשה להסתמך על הנתונים מתקופה זו כבסיס מספק לצורך קבלת החלטה באשר להסדר הקבע שיש להחיל בעניין זה.

עלו בעת האחרונה כמה סוגיות הנוגעות להיקף סמכות הוועדה ולהיבטים נוספים ביחס לפעילותה. הנושאים הללו מצריכים ליבון ודיון המצריכים פרק זמן נוסף. על כן מוצע להאריך את תקופת הוראת השעה בשנתיים נוספות. באופן זה יתאפשר המשך איסוף נתונים באשר לעבודת היחידה וכן יושלמו דיונים בנוגע להצעות לשינויים במתכונת עבודתה, לצורך גיבוש החלטה באשר להסדר הקבע שיחול בעניין זה. ככל שיוחלט על הפיכת הוראת השעה לקבועה או על תיקונה, יידרש להשלים בתוך פרק זמן זה את הליך החקיקה. אני מבקשת מהחברים לתמוך בהצעת החוק, תודה. תודה לשרה יפעת שאשא ביטון. לפני שאנחנו עוברים לרשימת הדוברים, הודעה לסגנית מזכירת הכנסת. בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (תיקון מס' 3), התשפ"ב 2021, שהחזירה ועדת הכספים.

תודה רבה. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להמשיך את הקו שהזכרתי קודם. גם אם תעצמו את העיניים חזק מאוד לא תוכלו להתעלם ממצג השווא, מהרמייה ומהתעתוע של הממשלה הזאת. אני רוצה לספר מהחוויות של ועדת הכספים בימים האחרונים. אתמול הגיעה אלינו לוועדת הכספים שרת הכלכלה אורנה ברביבאי. כשביקשתי ממנה, למרות שאני לא חבר ועדה, כי הייעוץ המשפטי לכנסת החליט ביחד עם הקואליציה שהרמיסה הזאת, שאין לנו זכות הצבעה, היא בסדר, היא לגיטימית, למרות שברור לכולם שהסעיף בתקנון שאומר שאחרי 60 יום לא תהיה זכות הצבעה נועד לסיעה מסוימת שמתמהמהת להגיש את השמות ולא לאופוזיציה שמשתמשת בזה ככלי פרלמנטרי, בגלל דורסנות. באה אורנה ברביבאי, ושאלתי אותה שאלה: תגידי, למה שירות התעסוקה, אם האוצר מציג לנו שיש 400,000 מובטלים, עדיין מספר גבוה מאוד, כמו בתקופת הקורונה, עדיין זה לא נגמר, למה התקציב נחתך בחצי? והיא אמרה לי: לך תשאל את היושב-ראש, את המנכ"ל. חושבת שאני משחק משחקים, כמו שהיא מכירה קבוצות לחץ ולוביסטים,

כשאנחנו שואלים שאלות אז זה בגלל קבוצות לחץ ולוביסטים. והדבר החשוב ביותר זה ההתעלמות שלה ממעונות היום. יושבים כבר יומיים בבית 50,000 או 60,000 פעוטות בגילי לידה עד שלוש, והמטפלות שלהם שובתות כי הן סובלות מתת-תנאים בתנאי ההעסקה, והשרה מגיעה ולא אומרת מילה. לא שומעים ממנה ציוץ. הילדים האלה, התינוקות האלה,

יכולים להמשיך לשבת בבית, וההורים יכולים להמשיך לזעוק, אבל אותם, את הממשלה הזו, זה לא מעניין. בתקציב של שרת הכלכלה, מה מצג השווא שאני רוצה לדבר עליו בעניין הזה? היא הציגה שם, בתקציב שלה, את עידוד התעסוקה לשנים 2022-2021. ורואים שם שבשנת 2021 לעידוד תעסוקה, יש בערך 1.45 מיליארד, וב-2022 יש 1.18 מיליארד. והיום שר האוצר ליברמן מגיע, והתחיל לספר לנו סיפורים ולהגיד שאת כל עידוד התעסוקה לקחו מכל משרדי הממשלה, גם האוצר וגם הרווחה וגם עוד משרדים, לקחו את כל התקציבים של עידוד תעסוקה והעבירו למשרד הכלכלה. ואז אמרתי לו: אדוני שר האוצר, אבל אתמול הייתה כאן שרת הכלכלה, וראינו בתקציב שלהם שיש ירידה של 300 מיליון שקל, אז איך אתה בא ומספר לנו סיפורים? איך אתה אומר שאתם דואגים ושהתקציב שלכם חברתי, אבל בפועל בתקציב ראינו בדיוק להפך? ושאלנו אותו: מה אתה אומר על מס גודש? למה הפריפריה צריכה לממן את תל אביב? מה אתה אומר על גיל הפרישה לנשים, שהעליתם אותו ולא דאגתם לנשים במקצועות שוחקים, שעוד עשור, אישה בגיל 60 עד 65 תפרוש, ולא יהיה לה מענה בכלל? איפה התקציב החברתי? אבל לא, הם נהנים מהתקשורת, שצובעת את הכול בוורוד, מראה לאזרחי ישראל כאילו יש כאן ממשלה חברתית,

אבל בדיוק להפך, הם זורים חול בעיני הציבור, ויש כאן מצג שווא ורמייה של ממשלה וקואליציה כאילו חברתית,

חבר הכנסת שלמה קרעי. אבל בפועל זו הממשלה האנטי-חברתית הגדולה ביותר שהייתה כאן. יעלה ויבוא חבר הכנסת אופיר כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב בן צור, חבר הכנסת עופר כסיף, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת משה ארבל, חבר הכנסת אמיר אוחנה, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, חבר הכנסת אופיר סופר, חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת משה אבוטבול, חבר הכנסת איימן עודה, חבר הכנסת משה גפני, חבר הכנסת דוד אמסלם, חבר הכנסת אורי מקלב. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הרפורמה הראשונה שהשר כהנא מנסה להחיל עלינו היא הרפורמה בכשרות. בהתאם להתנהלות מפלגתו בחודשים האחרונים, שבה התגלו פניה כשיאנית המרמה והפרת האמונים, גם את הרפורמה הזאת הוא מנסה להעביר באופן נכלולי, בחסות חוק ההסדרים, למרות חוסר הקשר שלה לתקציב, מתוך פחד להעמיד אותה לדיון מהותי כחוק בפני עצמו. עיקר הרפורמה של השר כהנא זה תאגידי כשרות, שיתחרו על ליבם וכיסם של בעלי העסקים, כולל אפשרות ליצירת סטנדרטים כשרותיים משל עצמם, במטרה להעלות את רמת הכשרות ולהוריד את מחירה. אבל גם הרפורמה הזאת היא אחיזת עיניים והונאה של הציבור.

הרפורמה תגרום למסירת הכשרות לידי גופים עסקיים, שהאינטרס שלהם יהיה להגדיל את כמות העסקים שתחת השגחתם. לצורך כך הם יורידו את רמת הכשרות, דבר שלא יורגש כמובן על ידי הצרכנים. לשום גוף כשרות לא יהיה אינטרס לדווח על הונאה בכשרות, בשל הצורך בשמירה על כמות העסקים ועל הדימוי, זאת בניגוד לכשרות ממלכתית, שבה האינטרס של הרבנות הוא רק עצם הכשרות, ואין לה שום רווחים מכמות העסקים. רוב צרכני הכשרות, שאין להם את הידע והמומחיות, לא ידעו להבחין בין גופי כשרות איכותיים לבין גופים שמוכנים להקל בכשרות שלא כדין, כחלק מהתחרות. הרפורמה תפתח את הפתח למצב עתידי שבו גם גורמים שאין להם שום מחויבות להלכה ידרשו לאפשר להם לספק שירותי כשרות, והונאת הכשרות בישראל תגדל לאין-שיעור. התחרות תגרום גם שמפעלים ובעלי עסקים יאלצו לבקש השגחה מכמות גדולה של גופים, היות שחלקים שונים של הציבור הרחב יצרכו וידרשו כשרויות שונות, דבר שייקר את הכשרות. אך מעל הכול, הנזק העיקרי של הרפורמה הוא הפגיעה ברבנות הראשית והפיכת נושא הכשרות לעניין של הפרט, ממש כמו בחוץ לארץ. מי שמאוד ירצה והוא גם מבין בעניין יוכל למצוא כשרויות טובות, אבל הציבור הרחב שחפץ לאכול כשר ואין לו את הידע המספק ייכשל בהמוניו. זו בדיוק הפיכת מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, שבה אומנם יהודי יכול לחיות כיהודי באופן פרטי, אבל היהדות הציבורית נמחקת. זו מגמתה של ממשלת כל אזרחיה, תודה. ואנחנו נעשה הכול כדי להפיל אותה בהקדם. תודה, חבר הכנסת אבי מעוז. חבר הכנסת שמחה רוטמן. שלוש דקות, אדוני. אדוני ראש הממשלה, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת יש מסורת,

אנחנו עומדים במסורת. חשבתי שאתה ממלכתי. אני ממלכתי?

איפה חשבת כזה דבר? ככה הסבירו לי. מתי שידרתי מסר כזה בטעות? ככה הסבירו לי.

אז אני משתדל להיות ממלכתי, ולכן מכבד את ראש הממשלה האמיתי. כך נהוג. זה הכי ממלכתי

אין בעיה, אני יודע גם להגיד את זה.

אבל אני חייב לומר לך שכאשר אני מנסה להבין מדוע נציגי מפלגות ציוניות מתוך הממשלה, אפילו, רחמנא ליצלן, אפילו יש עתיד, אבל בוודאי ובוודאי כחול לבן, תקווה חדשה, בימים אי-זוגיים אולי גם את ימינה אפשר לספור בתור מפלגה ציונית, כשאני שואל אותם, את כחול לבן, את מפלגת העבודה, חלקה לפחות: כיצד אתם מעיזים להתנגד לחוק-יסוד: ההגירה, שיעלה ביום רביעי? איך אתם מעיזים להצביע נגד? איך אתם מעיזים בוועדת שרים לחקיקה להצביע נגד חוק שאתם בעצמכם, אילת שקד עצמה היא זו שהגתה אותו, ניסחה אותו, הבטיחה לקדם אותו, אני שואל אותה: איך את מתנגדת לחוק שיסגור את הפרצות בחומתה של מדינת ישראל?

מנסור לא מרשה.

אז כאשר אתה אומר לי, אל תתייחס אליי כאל ראש הממשלה,

מה הצבעת על חוק האזרחות? חוק האזרחות?

אתה יודע למה? מה הצבעת? אני, ודאי, התנגדתי.

אתה יודע למה?

ברור שאתה הצבעת בעד. כי פה, על הדוכן הזה, אני מבין, מנסור עבאס, ראש הממשלה ויושב-ראש הישיבה, אתה הצבעת בעד החוק כי אילת שקד עמדה פה מעל הדוכן,

תעבירו לי את החוק הזה ואני נותנת למנסור עבאס אלפי אישורים. ככה אמרה. אמרה או לא אמרה? זה מה שנאמר או לא?

נעשה דו-שיח, גם אני שואל. היא אמרה את זה, ולכן הצבעת בעד. בדיוק מהסיבה שאתה הצבעת בעד, אני הצבעתי נגד. בדיוק מאותה סיבה. אם בחוק יש חור כזה גדול שיכולים לעבור דרכו ברכבת אלפי אישורים לפי בקשתו של מנסור עבאס, אני נגד חוק כזה. אני רוצה חוק שלא יכול לאפשר את הדבר הזה. אני רוצה חוק שישמור על חומותיה של מדינת ישראל. ולכן, בגלל שאתה הצבעת בעד, אני הצבעתי נגד. בגלל שאתה קיבלת הבטחות פה, מעל הדוכן הזה, מאילת שקד, לא נותרה לי ברירה אלא להצביע נגד. אני אגיד לך יותר מזה. עמד פה חבר כנסת שהציע יחד איתי את חוק-יסוד: ההגירה, הוא הבטיח לאילת שקד שהוא יצביע בעד החוק, אבל הוא שמע את ההבטחות שלה פה, שמע את מה שהיא אמרה שהיא מבטיחה לך, ולכן הוא הצביע נגד. לכן החוק נפל, כי היה רוב גם בלעדינו.

מאוד ברורה: הסיבה היחידה שסיעות ציוניות בממשלה הזו מצביעות נגד חוק-יסוד: ההגירה, שהוא חוק ציוני לעילא ולעילא, שבכל סיטואציה אחרת הן היו תומכות בו,

כאשר אני קורא לך ראש ממשלה זה לא חוסר ממלכתיות, זה הכרה במציאות. אתה שולט בממשלה הזו, ואני מברך אותך על כך. המציאות אומרת שאתה הצבעת נגד חוק האזרחות. כי אתה הצבעת בעדו.

ואתה הצבעת בעדו וקיבלת אלפי אישורים מאילת שקד, הבטחה פה על הדוכן.

אני אזכיר לכם את זה. ודאי שתזכיר לי. לדעתי, חוק ההגירה וחוק האזרחות לא רק שדורסים את הערכים הדמוקרטיים, אלא גם את ערכי היהדות.

אז למה הצבעת בעדו, מנסור? מנסור, למה הצבעת בעדו? תאר לעצמך שיש מדינה אחת בעולם שאומרת שליהודי לא מותר להתחתן עם יהודי כי לא רוצים לשנות את הדמוגרפיה של המדינה או של העיר. תודה לך.

אבל שאלה שאלתית. אני שומר על זכות השתיקה.

כשאין לך תשובות, אתה שומר על זכות השתיקה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא, חבר הכנסת אופיר אקוניס, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, חבר הכנסת ישראל אייכלר, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן, חבר הכנסת יואב גלנט. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בשעת לילה מאוחרת זו, כאשר אנחנו יושבים כאן ודנים בעניינים כאלה ואחרים, לצערי הרב יש הורים רבים ששואלים את עצמם: מה אני עושה מחר בבוקר? מה אנחנו עושים מחר בבוקר? בשקט בשקט, שקט שמייצרת התקשורת באופן מכוון, כמובן, יש עיצומים במעונות היום המפוקחים ושביתה שמותירה עשרות אלפי הורים חסרי אונים. רבות מהם, אגב, אימהות עובדות, לא יכולות לצאת לעבודה משום שהמעונות סגורים או לא פועלים באופן מלא. ואני מוכרח לומר שאי-אפשר לבוא בשום טענה למי שמשביתים את המעונות, מכיוון שאין להם יכולת אמיתית לתפקד. הם לא מסוגלים לגייס את כוח האדם הדרוש בגלל שהתקצוב שהם מקבלים הוא כזה, והשכר שהם יכולים לשלם למטפלות גורם למצב שהמטפלות לא מוכנות לבוא לעבוד. זו המציאות הבלתי-נסבלת. אדוני היושב-ראש, מה עושים שרי הממשלה? הם עסוקים בלרוץ להתרפס בפני אבו מאזן. אבל לנהל משא ומתן אמיתי עם ראשי הארגונים שמפעילים את המעונות,

עליהם שר האוצר ליברמן הוא גיבור גדול. אני מוכרח לומר שאנחנו כאן בכנסת נמשיך לזעוק את הזעקה הזו. אני פונה אליך, השר הנדל, כמי שמייצג כאן כרגע את הממשלה. אני חושב שהנושא הזה חייב לבוא על פתרונו באופן מיידי, ויפה שעה אחת קודם. תיכנסו למשא ומתן אמיתי עם הארגונים, מייד וללא דיחוי, ותיתנו לעניין הזה פתרון. תיקחו אולי חלק מהתקציבים שפיזרתם לכל מיני מטרות הזויות ותעבירו אותם למקום שבאמת הם צריכים להיות בו. תנו פתרון להורים שלא יכולים לצאת לעבודה, תנו שכר הולם למטפלות האלה שעושות עבודת קודש. תפתרו את הבעיה, ומייד.

תודה, חבר הכנסת יריב לוין. חברת הכנסת קרן ברק,

חברת הכנסת קטי שטרית, חבר הכנסת פטין מולא, חבר הכנסת ישראל כץ, חברת הכנסת מירב בן ארי, חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח. חברת הכנסת גילה גמליאל, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. יעלה ויבוא חבר הכנסת בצלאל

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת. אני רואה, היושב בראש, שאתה מאוד פעיל עכשיו, שותף ער בדיונים, אז אולי אתה מוכן לעזור גם לי. היה הבוקר דיון בוועדת הכספים. הגיע השר, בכבודו ובעצמו, להציג את תקציב המדינה. איתו הגיע השר במשרד האוצר חמד עמאר, הגיעו מנכ"ל משרד האוצר רם בלניקוב וראש אגף התקציבים יוגב גרדוס.

מצגת מרשימה. התחילו מנתוני מקרו-כלכלה, צמיחה, גירעון, מגבלות האוצר, התקרה וכו', תחזיות. בסך הכול נתוני מקרו-כלכלה, ברוך השם, נאמר תודה לקדוש ברוך הוא, הרבה יותר טובים מהציפיות. ואז דיברו על העקרונות של התקציב, על סעיפי התקציב השונים, על כל התוכניות הגדולות שאמורות להיות תומכות תקציב בחוק ההסדרים. דיברו הרבה מאוד על לאן הולך הכסף, רפורמות והעלאת קצבאות זקנה וכו' וכו' וכו'. האמת, עקבתי בריכוז שעה, שעה וחצי, שעתיים, ועוברים עוד שקף ועוד שקף ועוד שקף, ולא מגיעים לשקף של הכסף לרע"מ, אף מילה. זרקו פה מספרים, 53 מיליארד, ואני זוכר ימים שאמרו לך 50, אמרת באיזה זחיחות כזו: לא, 53 מיליארד. אז נכון, תוכנית חומש, חמש שנים.

תראו, יש הנחיית יועץ משפטי לממשלה לכספים שמקורם בהסכמים פוליטיים, מה שמוגדר כספים קואליציוניים. זה חייב לעבור החלטות ממשלה, אחר כך צריך לקבל חוות דעת משפטיות ואז ועדת כספים בכנסת, ויה דולורוזה. אותנו מאכילים קש ומזחילים במסלול הוויה-דולורוזה הזה כל שקל שמעבירים לגרעינים תורניים, לחינוך דתי,

לישיבות. אין אחד שלא יודע שרע"מ נכנסה לממשלה הזו בהסכם פוליטי שכולל הרבה מאוד תקציבים. דא עקא, אין זכר להסכם הפוליטי הזה. הייתה החלטת ממשלה על התקציב. בצידה, כמקובל,

טבלת אקסל גדולה, כל הכספים הקואליציוניים.

עוד שורה ועוד שורה. אני הרבה שנים בוועדת הכספים, אני יודע לקרוא את זה, לא מצאתי. אין בשום מקום שורת תקציב שכתוב בה: הסכם פוליטי עם מפלגת רע"מ. אם הייתי חושב שאתה פראייר ונכנסת לממשלה כי אתה ציוני דגול, אוהב ישראל, לא רוצה בחירות חמישיות, ונכנסת תחת האלונקה ואתה לא צריך, הרי כולם יודעים שנכנסת בתמורה לחבילת תקציבים שמנה, ואנחנו נדבר עוד. אנחנו לא נגד להשקיע בחברה הערבית.

על הדוכן הזה, שאני בעשרה חודשים כשר תחבורה, נדמה לי שהשקעתי בחברה הערבית יותר מאשר ישראל כץ, קודמי, שהיה שר תחבורה מצוין, השקיע בה בעשר שנים. יש לי אחריות לחברה הערבית. אני גם רוצה שהיא תישאר ביישוביה, לא תלך ליישובים יהודיים, שיהיה להם טוב. אבל אתה הרי רוצה גם הרבה מאוד כסף דרך הרשויות, כי אחר כך זה מגיע לאותה משטרה פרטית בכפר קאסם ולכל מיני גופים ועמותות. הרי אנחנו יודעים איך הסיפור הזה עובד. עזוב, נדבר על זה בהמשך.

אני שאלתי את שר האוצר. אני מבין שהוא מתבייש. ליברמן, שאת כל הקריירה הפוליטית שלו עשה על "בלי נאמנות אין אזרחות" ו"לגרש את הערבים", ואני יודע מה, כשר האוצר עכשיו, אמרתי לו: אני מבין שאתה מתבייש. אתה לא יכול במצגת של התקציב,

שר האוצר,

בוועדת הכספים, להגיד: הינה, זה הולך לרע"מ. אני שואל אותך: תוכל לעזור לי? איפה אני מוצא את התקציבים,

שמגיעים לחברה הערבית בעקבות הדרישות הפוליטיות שלך? ואז אני גם אשאל את היועץ המשפטי לממשלה: אלה כספים,

השר לוין לשעבר מבין בזה היטב, שמקורם בהסכם פוליטי, יש להם כללי התנהגות מאוד מאוד דווקניים. אני מזכיר, הנחיית היועץ אחרי פרשיית ישראל ביתנו.

הזכרתי לו שהוא בא ממפלגה שמבינה מצוין בהעברות כספים.

יש הנחיית יועץ, כן, שאלת, חבר הכנסת. אבל האם אתה יכול להסביר לי, איפה אני יכול למצוא את התקציבים היום בספר התקציב?

היית מאוד ערני פה, שיתפת פעולה עם כולם,

תגיד לי איפה סעיפי התקציב, איזה תוכניות. הרי אתה מכיר את השפה, יש סעיף, יש תוכנית, אחר כך יש תקנה. איפה אני מוצא את הכספים האלה? אני אשלח לך. כמה במשרד הפנים? באיזה תקנות? אתה תשלח לי? אני אשלח לך לפחות את התוכנית המפורטת, תוכנית החומש, ונראה לי שחלק ממנה, כמובן, נמצא בתוך תקציבי המשרדים,

זה בסדר. גם תקציב הישיבות נמצא במשרד החינוך בתקנה מסודרת,

ועדיין הוא כסף שמקורו בהסכם פוליטי, וחלות עליו כל הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לכסף שמקורו בהסכם פוליטי.

אז נמתין עד שנגיע לקריאה

מענקי האיזון ברשויות כדי שאתם תקבלו יותר. יש לדבר הזה כללים. אוקיי, בסדר, תודה לך. חברת הכנסת שיר, אני מבין גם את הבושה שלך על כך שדנים בעובדה הזאת שאת שותפה לממשלה שמכרה את מדינת ישראל לתומכי טרור ואת משלמת על זה המון כסף, אני מאוד מודה לך,

אני מבין את קוצר הסבלנות. הציבור הישראלי צריך לדעת איפה הכסף. תודה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ.

תודה לך שאתה מעיר את ההערה הזאת. אנחנו נבדוק איך בדיוק עושים את זה. אני אשמח לקבל ייעוץ מחברינו בליכוד, כי הם מעבירים תקציב על גבי תקציב שנים רבות.

מוכנים לעזור, יואב ויריב? רק למטרות טובות. כספים, חברת הכנסת מאי גולן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת אוריאל בוסו,

חבר הכנסת איתמר בן גביר,

יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אדוני השר, שמעדיף לשבת עם ווליד טאהא ולא עם ציונים שאוהבים את מדינת ישראל, זה אתה, יועז הנדל, זה אתה, צריך לומר את האמת. באת וסיפרת לכולם: אתה איש ימין, אתה לא תלך עם המשותפת. אבל ללכת עם האחים המוסלמים?

מה הכיסא עושה? מה הכיסא עשה לך. איתמר, איפה עשית צבא?

כאילו אתה לא יודע שאני התחננתי שיגייסו אותי. אז למה לא עשית שירות לאומי? כאילו אתה לא יודע. למה לא הלכת לשירות לאומי? כאילו אתה לא יודע

כאילו אתה לא יודע שאנשי השמאל, שאתה היום יושב איתם בממשלה, הלכו ערב הגיוס שלי ואמרו: בן גביר לא יכול להתגייס. אז אם היו עושים את זה למישהו אחר,

למה לא הלכת לשירות לאומי? מי מנע ממך את השירות הלאומי?

אם היו עושים את זה למישהו אומר, אתה היום היית אומר: זה צבא פוליטי, זה לא בסדר. אבל אתה, מה שעשית, זה הרצחת וגם ירשת. הרצחת וגם ירשת.

אני מבין אותך, השר הנדל.

מי מנע, אתה יושב עם האחים המוסלמים בממשלה. אתה מכרת את כל הערכים שלך. אתה יושב לך ביישוב נס הרים, הולך לבית הכנסת שם, אנשים מתביישים בך, מתביישים בממשלה שאתה יושב בה. מתביישים בהתנהלות שלך. תסביר למה לא עשית שירות לאומי.

אני לא אלך עם המשותפת. אני לא אלך עם תומכי טרור. איתמר, יש לך זכות, יש לך מעמד, תבקש לעשות.

ווליד טאהא, שקורא לרוצחים "אסירי חופש". יועז הנדל, אימא שלי שירתה באצ"ל. עזוב את אימא שלך, אימא שלי נעצרה על ידי הבריטים בגיל 14, אבל אתה מעדיף את ווליד טאהא, אתה מעדיף את מנסור עבאס. אתה מעדיף את האנשים האלה, שחושבים שלפגוע בחיילי צה"ל זה לגיטימי. איתמר, אני מעדיף שתלך לעשות שירות לאומי או שירות צבאי. שירות למען המדינה, היה לי עימות, אני כבר 30 שנה עושה שירות למען מדינת ישראל. למה לא עשית שירות לאומי? למה התחמקת?

אמרתי לו: מנסור, תגנה פגיעה בחיילי צה"ל, תגנה פגיעה בחיילי צה"ל, אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא התחמק. דב גילהר,

אומר לו: תגנה, תגנה פגיעה בחיילי צה"ל. מכרת את נשמתך, מכרת את האידיאולוגיה שלך, מכרת את כל העקרונות שלך כדי לשבת על כיסא שר. מה לא עושים, תתבייש לך, ויהודי ציוני, לא. בושה. אתה ציוני גם עכשיו. למה לא לעשות שירות צבאי או שירות לאומי? למה התחמקת? חבר הכנסת יואב גלנט, בבקשה, חבר הכנסת יואב קיש,

אחרון הדוברים, חבר הכנסת מאיר פרוש. ויתר לך.

כנסת נכבדה, אני רואה שהיה פה דיון מאוד מעמיק על חיילי צה"ל. אני רוצה לומר כמה מילים לשר האוצר אביגדור ליברמן. חיילי צה"ל בחובה, יש כאלה הרבה שמסתכלים על הבית הזה, ומסתכלים עלינו, ומסתכלים עליך, השר הנדל, ומאוכזבים. איך אתם שיקרתם להם בעיניים. איך השר ליברמן, שר האוצר, שנכנס כבר לתפקידו כשר האוצר והתחיל להכין את התקציב, הבטיח להם: אנחנו נעלה את השכר שלכם. כי אתם השארתם בור תקציבי, משקר להם במצח נחושה. כי השארתם בור תקציבי. אני חייב לומר לך שהייתה לי הזכות בכנסת העשרים, בשנת 2017, להעלות את שכר החיילים ב-50%. אנחנו, ממשלת נתניהו וכחלון, עשינו את זה. ועכשיו אתם הבטחתם לעשות את זה, אתם והאוצר. גם אנחנו,

כל ישראל ביתנו, בלי הנורבגים,

זה היה עוד לפני הנורבגי, כולל השר אלי אבידר, חתומים על הצעת חוק להעלאת שכר חיילי החובה. למה אתם משקרים להם? מה עשיתם עם, לאיפה נעלמה הבושה שלכם? לאיפה נעלמה הבושה. השר הנדל, איך יכול להיות? עזוב אותי טייסים, עזוב אותי שייטת, עזוב אותי מטכ"ל. החיילים הפשוטים, שהולכים לשירות סדיר, למה אותם אתם שוכחים? הבטחתם להם. אתה יושב בממשלה שהבטיחה להם את זה ואתה שכחת אותם, איך אתה לא מתבייש? לא נמאס לך להיות פופוליסט? זה פופוליסט? לבוא להיאבק בתקציב שאני יודע כמה הוא גרוע ולנסות לתקן זה פופוליסט? איך את לא מתביישת לומר דבר כזה. כואב לך הלב? כואב לך על חיילי צה"ל, שאתם משקרים להם? השר ליברמן ברח היום מוועדת הכספים. אתם בורחים היום במליאה, אתם מורחים את חיילי צה"ל. יש לכם הזדמנות: ביום רביעי תעלה הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת אלי כהן מהליכוד,

אם אתם תצביעו בעד,

עכשיו נזכרתם? השר הנדל, אתה נורבגי? אחרי כמה שנים שלא הבאת תקציב נזכרתם. אתם יודעים,

אז אתה מבין שאת הדילמה של מה תעשה חסכו לך, והנורבגיות והנורבגים יצביעו,

הם מחוץ לכנסת. זה חלק מהמנגנון שלכם לרסק את כנסת ישראל. הנורבגיות והנורבגים יתקנו את מה שאתם הרסתם.

יש לנו ארבע שנים לתקן את מה שהרסתם. המנגנון המתועב, שניצלתם אותו ברמות כאלה שלא היו בכנסת הזו, של מעל 20 נורבגים,ואתה, אני מאמין, השר הנדל, הייתה בך היושרה הבסיסית המינימלית להצביע בעד העלאת שכר חיילי החובה, אחרי שכולם קיבלו כסף בממשלה הזו, כל השרים קיבלו. מנסור עבאס קיבל, הוא אמר: אני אספר לכם איך רע"מ מקבלת. כולם קיבלו. את מי שכחתם? כבשת הרש. חיילי צה"ל, שהבטחתם להם, שהשר ליברמן הבטיח להם מעל הבמה הזו. איפה כואב לכם? אז בואו נראה אתכם, הנורבגים והנורבגיות,

יש פה שר שאין לו אומץ להצביע,

בואו נראה אתכם, נורבגים ונורבגיות, תודה.

אתם לא תהיו עוד שעה אחת בכנסת. תודה, חבר הכנסת יואב קיש. זה כל הקיום שלכם. יעלה ויבוא חבר הכנסת מאיר פרוש, אינו נוכח.

יפעת שאשא ביטון, את משיבה? לא צריך,

לא, אפשר להצביע.

אז נוותר. אז אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס'

הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ב 2021, בקריאה ראשונה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17,

(תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ב 2021, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 15 חברי כנסת בעד, אחד מתנגד. אני קובע שהצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17) עוברת בקריאה ראשונה ותועבר להמשך דיון, כן, הוועדה המוסמכת לדון בהצעת החוק הינה ועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום. אדוני היושב-ראש, אנחנו רוצים לוועדת הכספים. אז מעבירים לוועדת הכנסת. היא תחליט. אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום, הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 13), התשפ"ב 2021, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק שר התקשורת יועז הנדל, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, היום אנחנו מתחילים בתיקון שהיה צריך להיעשות כבר מזמן. במדינת ישראל יש חברה ממשלתית שאמורה לשרת את כולנו, אבל לצערי איבדה את דרכה והיא לא מצליחה. חברת דואר ישראל היא חברה שנוגעת בחיי כולנו, אבל העובדות הן שכמעט כולם לא מרוצים, לא מרוצים מהשירות שהיא מספקת: מכתבים לא מגיעים, חבילות מאחרות, תורים ארוכים. אני יכול לתת לכם רשימה שלמה של תלונות שמגיעות למשרדי על סניפים אדומים. וברור לכם שכמו בכל שירות במדינת ישראל, כשהדואר עובד לא טוב במרכז הארץ, הוא עובד אפילו פחות טוב בפריפריה. וזו מציאות שאי-אפשר לחיות איתה ואני לא מוכן לקבל אותה. אבל אם לא הרגשתם את זה בעצמכם, כי אתם לא נזקקים לשירותי הדואר, אז תאמינו לי, אני מבצע ביקורים בעשרות סניפים, ואני רואה את הבעיות. אני רואה גם דברים טובים, אבל אני רואה את הבעיות’ ותיבת הפניות שלי בלשכה מלאה במאות תלונות. במשרד מי שעוסק בפניות ציבור מקבל אלפי תלונות, כי ככה לא נראית חברה מתקדמת במאה ה-21, ככה לא נראה שירות ראוי, ובעיקר, בעיקר, האיתנות הפיננסית של החברה הזאת. האמת היא שהיה צריך לטפל בדואר מזמן, בחברה הממשלתית. בחברות ממשלתיות אחרות טיפלו כבר בעבר. אבל נסיבות פוליטיות, חוסר אומץ מיניסטריאלי, התמקדות בטפל ולא בעיקר, הובילו אותנו למצב הנוכחי. אני מאמין שאפשר להפוך את הדואר לחברת מופת, תרתי משמע. חברה עסקית שמביאה רווח ולא תלויה בממשלה, והממשלה כל פעם שמה עוד ועוד מאות מיליונים, שממציאה את עצמה מחדש עם שירותים מתקדמים, שירות מעולה, חברה יעילה, עם עובדים מסורים, עם תודעת שירות ותודעת שליחות. אני אומר לכם את זה מכיוון שראינו בעבר מקרים דומים עם חברות ממשלתיות. מספיק לחשוב על תאגיד השידור ורשות השידור לפני הרפורמה, למה לא קרתה רפורמה, ומה קרה בעקבותיה. אני חושב שהמצב בדואר לא שונה בהרבה. ואם לא נקום ונטפל עכשיו בדואר, אני חושש שנגיע לקריסה ואז כולנו נפסיד.

נפעל באומץ וניכנס בעובי הקורה, נגבש חקיקה אמיצה, ויחד עם הדואר נוביל שינוי, אני מאמין שנקבל גוף מדהים שייתן שירות ראוי לאזרחי ישראל. לצד המקל, והוא לא פשוט לחברה שקיימת כל כך הרבה שנים, עם נוהלי עבודה ותפיסות עולם ותיקות, חייב להיות גם גזר, וצריך להבין שיש לנו משימה. אנחנו צריכים לייצר לדואר כלים ויכולות להתחרות בשוק החופשי, להסיר מעליו מגבלות מיותרות, לאפשר יכולות העסקה גמישות, לייצר מנגנוני תמרוץ אפקטיביים לעובדים, למנהלים מצטיינים, להפוך את הדואר לחברה זריזה,

שיכולה להיות אטרקטיבית למשקיעים עתידיים. וזה הכיוון.

דואר ישראל הוא חברה לאומית, חברה שתפקידה לשרת את כלל אזרחי מדינת ישראל,

קצר, קצר. ימנים, דתיים, חילונים, יהודים, ערבים, אנשים מרקע כלכלי חזק ומרקע כלכלי קשה. ואת מה שאנחנו מתכוונים לעשות עם דואר ישראל ירגישו כל אזרח ואזרחית במדינה. במציאות הגלובלית שבה אנחנו חיים, כל מה שרחוק התקרב. נפח החבילות שמגיעות לישראל עולה בכל המגזרים.

הכי מעניין זה לבדוק את המגזר החרדי ואת המגזר הערבי, לראות את קצב החבילות ואת הגודל. ואנחנו עם משימה לאומית חשובה. אי-אפשר לשבת ולקפוא במקום. בשולי הדברים אני רוצה להגיד לכם שיש לדואר עובדים נהדרים, וגם אותם אני פוגש מדי יום. ואלו שאתם רואים בסניפים ונמצאים מאחורי הקלעים עובדים קשה. אבל מבחן התוצאה הוא זה שקובע. במבחן התוצאה אנחנו נכשלים. ולכן חייבים לייצר את השינוי הזה.

כשהגעתי למשרד, לא להסתבך עם הדואר, זה תפוח אדמה לוהט, יש ועדי עובדים,

יש קושי להתמודד עם האיתנות הפיננסית. אני לא יודע לעבוד ככה. אני גם מבין שאם לא עובדים, אז זה מגיע למצוק, ומהמצוק נופלים.

הכול בדואר צריך להיות מעולה,

בהתאם לעידן שבו אנחנו נמצאים,

מה שטוב, יישאר. ומה שבעייתי, יעוף. ואני מניח לפניכם, חבריי, את תיקון חוק הדואר, שיבטיח שירותי דואר טובים יותר. במסגרת הרפורמה, אנחנו נפתח את שוק המכתבים לתחרות מלאה. זה יאפשר לבעלי היתר לחלוקת דואר להיכנס לתחום פעילות שעד כה היה בבלעדיות של חברת הדואר, גמישות ניהולית לחברת דואר ישראל, חופש פעולה מלא לפתח שירותים נוספים ולהרחיב את העסקים, הם צריכים מקורות הכנסה נוספים, גמישות תעריפים, עיגון סמכויות פיקוח ואכיפה נרחבות על שוק הדואר, שיפור השירות לציבור, הנגשת השירותים. ובסוף בסוף אנחנו גם מדברים על הוצאת הדואר מחברה ממשלתית למקומות טובים יותר. זוהי יריית הפתיחה לצורך שירותי דואר טובים יותר. ואנחנו נמשיך ונביא לכם, חבריי חברי הכנסת, עוד ועוד חלקים עד שנשלים את המשימה. אני מבקש מכם להצביע היום בעד הרפורמה הזאת. אנחנו חייבים להתקדם.

תודה לשר יועז הנדל. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. ראשון הדוברים חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חבר הכנסת שלמה קרעי, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר כץ,

חבר הכנסת יואב בן צור, חבר הכנסת עופר כסיף, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, חבר הכנסת משה ארבל, חבר הכנסת אמיר אוחנה, חברת הכנסת יעל רון בן משה,

הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, חבר הכנסת אופיר סופר, חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת משה אבוטבול, חבר הכנסת איימן עודה, חבר הכנסת משה גפני, חבר הכנסת דוד אמסלם אני לא אוציא אותו פעם שנייה, את חבר הכנסת דוד אמסלם, איבדנו אותו הלילה, חבר הכנסת אורי מקלב, חבר הכנסת אבי מעוז. חבר הכנסת שמחה רוטמן.

אבל תתרכז בנושא של

נוסיף לך דקה, אבל תדבר על הדואר. האמת היא, שבשלב הזה, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, זה חייב להיות, זה מנהג. אתה יודע, מנהג זה חלק משמעותי מאוד מההלכה. הרבה מאוד מההלכה מבוססת על מנהג. אי-אפשר להפר מנהגים סתם ככה. פה אני רוצה, לפי ההלכה מותר לך לקרוא למישהו שהוא לא ראש ממשלה,

בוודאי. אלא אם כן, ולבזות את המעמד? למה, זה מבזה אותך כשקוראים לך ראש ממשלה? לא אותי, אבל, אסור לבזות אדם אחר, זאת ההלכה. זאת הלכה של פורים, ונהפוך הוא. אסור לבזות אדם אחר, זו ההלכה. אם זה מבזה אותך, תגיד, אני מפסיק. אבל אז יש לי כמה שאלות, שאני שאלתי אותך כבר בפעם הקודמת. בהחלט, אני מעוניין שכל אחד ישמור על כבודו של כל אחד, של כל מעמד רשמי.

להתנהל בצורה ממלכתית. ככה למדתי מחבר הכנסת יריב לוין. אני מאוד שמח שמי ששומר לכם על הממלכתיות הוא חבר הכנסת מנסור עבאס, שמונה כשומר חותם הממלכתיות. האמת היא שהוא באמת אחד היחידים שנוהג בממלכתיות בקואליציה הזאת שלכם. לכן הוא זכאי בצדק לתואר ראש הממשלה,

האחראי על הממלכתיות. אני דיברתי על מנהגים. באמת אני רוצה לברך את השר יועז הנדל על כך שהוא גם מקפיד על המנהגים,

אבל גם יודע מה צריך לשנות. בכל מה שקשור בדואר ישראל אני חושב שיש כמה מנהגים שמן הראוי לשנות, בייחוד בכל מה שקשור בזמני הגעת החבילות. כבר קיבלתי פה בדרך אמירה, שאם אני אמשיך לדבר יותר מדי, החבילות לא יגיעו. אבל אני מקווה שלמרות זאת החבילות יגיעו אליי.

מאחר שנראה לי שזאת הצעת החוק האחרונה הלילה,

אדוני היושב-ראש, אז אני אתן תזכורת. פה אני רוצה לפנות באמת למנהלי הסיעות החרוצים שלנו, שיושבים, ושומרים באמת שכולם יתייצבו להצבעה. אני רוצה לפנות מפה למנהלי הסיעות הציוניות בכנסת ישראל, ולהזכיר להם שבעזרת השם ביום רביעי תהיה הצבעה על חוק-יסוד: ההגירה. אני חושב, כבוד השר יועז הנדל, אני לא יודע אם אתה כבר יצאת בנורבגי, לא יצאת בנורבגי,

אם יצאת בנורבגי אז אנא בקש מהנורבגי שלך להצביע בשמך בעד חוק-יסוד: ההגירה, מאחר שאני יודע, אני לא יודע על ווליד, השאלה מה ראש הממשלה יעשה, אבל, אתה חבר שלו. שנייה. אדוני היושב-ראש, אני מבקש, מפריעים לי כאן קצת.

חושב שהיה לנו מספיק זמן לשיח בין חבר הכנסת איתמר בן גביר לשר יועז הנדל. אני רוצה מעט משלי. אני מבקש שתבקש מחבר הכנסת הנורבגי שלך ומשאר חבריך לסיעה, אדוני השר, כמי שעמד בראש המכון לאסטרטגיה ציונית, אני בטוח שנושא חוק ההגירה קרוב לליבך, אני יודע זאת. אני מבקש שתדאג שכל חברי הכנסת הציונים, שרוצים לכנות את עצמם ציונים בממשלה הזאת, בקואליציה הזאת, יצביעו ביום רביעי בעד חוק-יסוד: ההגירה. שימו בבקשה את ביטחון המדינה ואת גבולותיה לפני הפוליטיקה.

תודה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת ווליד טאהא, חבר הכנסת אופיר אקוניס, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, חבר הכנסת ישראל אייכלר, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, חבר הכנסת אריה דרעי, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן, חבר הכנסת יואב גלנט. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה. שלוש דקות, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, האזנתי לסקירה שלך כאשר הצעת את הצעת החוק. אני מוכרח לומר שהתפלאתי מאוד. מי ששומע את הדברים שלך יכול אולי להבין שיש לדואר ישראל כל מיני בעיות, אבל הבעיה העיקרית זה עובדים ואולי אופן הניהול. אם רק נפתור את הבעיות האלה, הכול יסתדר. אני אומר לך חד-משמעית שההפך הוא הנכון. יש לדואר ישראל עובדים מעולים, אנשים יקרים, שעובדים בשכר שהוא חרפה. יש לדואר ישראל,

גם הנהלה שעושה עבודה יוצאת מן הכלל בתנאים בלתי אפשריים. אני מציע שנשים את האמת על השולחן. קודם כול צריך לומר שכל המבנה של החברות הממשלתיות, היה משתמע מדבריך שבדואר ישראל יש בעיה ובשאר החברות הממשלתיות אנחנו בעולם שכולו טוב. אני אומר לכם שרשות החברות הממשלתיות, ראוי היה לפרק אותה. את חוק החברות הממשלתיות צריך לשנות מן היסוד. ספק בכלל אם יש הצדקה לקיומן של הרוב המוחלט של החברות הממשלתיות. במידה רבה, התכתיבים והאופן שבו רשות החברות הממשלתיות מנהלת את ענייני החברות הממשלתיות, הדבר הזה גורם להן נזקים קשים, כולל לדואר. אבל הבעיה בדואר,

והגיע הזמן לומר את הדברים, היא בעיה הרבה יותר עמוקה. הרי צריך להחליט אחד משניים: אם רוצים שהדואר יהיה עסק כלכלי, אי-אפשר לכפות עליו לחלק מכתבים וחבילות ביישובים קטנים ומרוחקים, כי מה לעשות, זה הפסדי, זה לא יהיה כלכלי לעולם. אי-אפשר לחייב אותו לפתוח סניפים במקומות קטנים, במקומות מרוחקים ומבודדים, כי אין בזה שום היגיון כלכלי. אי-אפשר לחייב אותו לקיים שירות דואר נע, זה אף פעם לא יהיה רווחי, זה לעולם לא יוכל לשאת את עצמו. אבל זה שירות חיוני, זה שירות שהמדינה חייבת לתת. אתה לא בודק, כאשר אתה מקים בית ספר ביישוב קטן או גן ילדים, אם זה רווחי או כלכלי, אתה עושה את זה כי צריך. זה נכון גם לגבי שירות הדואר. יש לדואר בעיות אחרות. למשל, אני אתן לכם דוגמה. רבים הרי מקבלים וקונים חבילות שמגיעות אלינו מסין. לא הרבה אנשים יודעים או שואלים את עצמם איך יכול להיות כל כך זול לשלוח את החבילה לארץ. אז יש כל מיני הסדרים בין-לאומיים והסכמים, היסטוריים בכלל, שקובעים את התעריפים. בואו נראה מדינה בעולם שיכולה להגיד לסין הגדולה: אנחנו רוצים עכשיו לשנות את התעריפים. אז התעריפים הם הפסדיים בהגדרה, כמעט בלתי אפשריים, ברוב המקרים בלתי אפשריים ממש. יש תהליך של מעבר עצום ממכתבים לחבילות, בהיקפים גדולים מאוד. הדבר הזה מצריך השקעות אדירות, בציוד, במרכזי מיון, במשאיות. אני יכול לעשות רשימה שלמה.

לכן, חברות וחברי הכנסת, לבוא ולהפיל את כל העניין הזה על הנהלת הדואר ועל עובדי הדואר, אני חושב שזאת שגיאה גדולה. אני אומר לך, אדוני השר הנדל, אני בהחלט מברך על הנכונות שלך לנסות לטפל בנושא הזה, צריך לטפל בו, אבל צריך לעשות את זה מתוך הבנה שכמו כל שירות חיוני, בטח בתנאים שהדואר פועל בהם,

אנחנו נצטרך לעזור לדואר וגם להשקיע בו כסף, ויכול להיות שגם לתת לו מימון מסוים באופן שוטף כדי שכלל אזרחי ישראל בכל מקום יקבלו את השירות שהם צריכים לקבל. את זה צריך להבין, אחרת אנחנו נמוטט את השירות הזה, נפגע בעובדים ונביא את עצמנו למצב בלתי אפשרי, שבו יהיו כאלה שמקבלים שירות ואזרחים אחרים,

במקומות קטנים ומרוחקים, לא יוכלו לקבל שירות או יקבלו שירות לקוי לחלוטין.

אני מאוד מקווה שהמהלכים שאתה תוביל יהיו אכן בכיוון הזה, אמיתיים ורציניים. ובאותה הזדמנות, כפי שאמרתי, כדאי אולי לבחון בכלל את כל הרעיון הזה של החברות הממשלתיות ואופן התנהלותן. הגיע הזמן גם בעניין הזה לעשות סדר. תודה, חבר הכנסת יריב לוין. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה. מה?

אנחנו התחסנו. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר לא על הדואר, צר לי, על העסקים הקטנים. השעון, השעון. קרן ברק (הליכוד): קרן ברק (הליכוד):

לא כמו היושב-ראש שיושב לידך, שהחליט שהוא לא מגיע לפתוח את השדולה שהוא התחייב לפתוח מחר, כמו שהוא הולך לכל השדולות ופותח את כל השדולות. לשדולה שלי מחר הוא לא יגיע.

בגלל השותפות העקומה שלכם פה עם חלק מהמפלגות,

הוא רוצה לתת לי את כל הזמן שבעולם. לא כמו

שהחליט שהוא לא מגיע לפתוח את השדולה שהוא התחייב לפתוח מחר, כמו שהוא הולך לכל השדולות ופותח את כל השדולות. לשדולה שלי מחר הוא לא יגיע.

בגלל השותפות העקומה שלכם

כלום.

כשהיית חבר כנסת לא היית בן אדם כל כך ממלכתי, וכל פעם שהיה מגיע לפה ראש המפלגה שלי, אתה קיללת וגידפת אותו. בעיניך זה לא קללות. הרי אולי היית, בעיניך זה לא קללות. כל פעם שהוא רק היה עולה, היית מדבר בצורה מאוד מאוד לא יפה. אז לא אהבתי את זה. אני לא אוהבת את הסגנון הזה. זה לא מי שאני.

את רוצה שאני אענה לך?

אם תרצה, אתה יכול לענות לי.

אם את תרצי. לא יהיה לך נעים. לא יהיה לי נעים?

לי לא יהיה נעים?

לי לא יהיה נעים ממך?

אתה יכול לענות. אין לי בעיה. אם זו שפה שנראית לך, שזו עוד שפה של איומים, אין בעיה. אתה יכול להמשיך לאיים. אל תאיים. אנחנו יודעים להתמודד יפה עם איומים. בכל מקרה, כשיושב-ראש הכנסת, שהיה יושב פה, ובכל פעם שעלה יושב-ראש המפלגה שלי היה רק מדבר ומדבר ומדבר, ועדיין יושב כאן ומדבר על שיח מכבד, אני חושבת שזה אחד בפה ואחד בלב; כי אי-אפשר, כשאתה יושב-ראש אופוזיציה, לצעוק את המילים הכי בוטות. אתה היית חבר הכנסת הכי הכי הכי הכי בולט פה בשפה. כן נכון. אנחנו היינו פה כולנו. הכי בולט בשפה שלו. לא מקלל.

אולי בעיניך זה לא קללה לקרוא "נוכל" או "שוחד",

אולי בעיניך לא. בעיניי זה חוסר כבוד לקרוא כך לראש הממשלה כשהוא היה ראש הממשלה. גם את זה לא אמרתי.

לא היית אומר "שוחד, מרמה והפרת אמונים"? גם את זה לא אמרתי.

לא, טוב, לא אמרת.

אמרת וגם אמרת, וגם לא רק בדיונים האלה אמרת. זה מה שהיית אומר. אני חושבת שזה לא היה מכבד, ולכן אחרי זה לדבר על שפה מכבדת זה בדיחה מבודחת, כמו שאומרים. בקיצור, נראה לי שהולך להיגמר לי הזמן. על העסקים הקטנים לא הספקתי לדבר. משפט אחד, קרן. בבקשה, לסיים. אני רק אגיד משפט אחד על העסקים הקטנים: אנחנו נלחמנו, גם כשהיינו חברי קואליציה, למען העסקים הקטנים. זה לא היה משנה בכלל ששר האוצר היה שלנו, שראש הממשלה היה שלנו, פשוט עמדנו ונלחמנו ואמרנו: אנחנו לא נלחמים בשביל העסקים, אנחנו נלחמים בשבילנו, כי העסקים הקטנים הם עמוד השדרה של הכלכלה הישראלית, הם משלמי המיסים, ולכן אנחנו חייבים לשמור אותם חיים,

גם הקופה תתרוקן, ואנחנו צריכים לשמור אותם חיים. מה שקורה עכשיו זה שאף אחד לא נותן עליהם את הדעת. יש מין כת כזאת שאומרת: אנחנו לא מחלקים כסף, לא מחלקים כסף. לכת הזאת קוראים "פקידי האוצר" כי הם לא יודעים לחלק כסף. פשוט אימצו את השיטה הזאת. בפועל הרבה מאוד עסקים, ובוודאי אלה שמתעסקים בתיירות ובאירועים ובתעופה, נשארים סגורים, לא מקבלים כסף. הם יקרסו. וכשהם קורסים,

אנחנו לא יכולים שהם ייסגרו ושאנחנו נפתח עסקים חדשים. הרבה יותר יקר למשק לפתוח אותם מחדש.

תודה, חברת הכנסת.

אני מציעה שתצאו מהמנטרה הזאת, לא מחלקים כסף. יש כמה ענפים שכן צריך לתת להם את הכסף, שישמרו את הראש מעל המים, שיוכלו לחזור לפעילות כשהכול ייגמר.

תודה, חברת הכנסת קרן ברק. חברת הכנסת קטי שטרית, אינה נוכחת, חבר הכנסת פטין מולא, חבר הכנסת ישראל כץ, חבר הכנסת אלי כהן, חברת הכנסת ענבר בָּזָק, חברת הכנסת מירב בן ארי, רגע, אבל אני פה.

אה, סליחה.

לא בָּזָק. בֶּזֶק? בֶּזֶק. מתי תלמד? בזק, בזק.

בזק קשור למשרד התקשורת,

תן לה עוד דקה על זה. אני אבקש שינקדו לי את השמות של חברי הכנסת כדי שלא אעשה את הטעות האיומה הזאת. תבדוק קודם שלא יוסיפו עוד 20 נורבגים. תחכה. בבקשה, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום הוא היום הבין-לאומי למודעות לדיסלקציה ולקויות למידה.

מה זה בכלל דיסלקציה ולקויות למידה? יש אנשים שיש להם מנגנון אחר במוח, הם נולדים איתו, שמקשה עליהם ללמוד לקרוא ולכתוב, ומקשה עליהם במיומנויות למידה נוספות, כמו בחשבון ומיומנויות שונות. ובעצם הם יכולים להגיע לכל דבר. הם יכולים להגיע לרמת למידה גבוהה מאוד, אבל שיטת הלימוד שלהם היא שונה. כ-15% עד 20% מהאוכלוסייה סובלים מהתופעה הזאת, ונמצא קשר בין לקויות למידה ודיסלקציה לא מטופלות ולא מאובחנות לעבריינות. חלק מאוד גדול מעבריינות הנוער ומכלואים בבתי הכלא זה אנשים שסובלים מלקויות למידה שלא אובחנו ולא טופלו.

אפשר למצוא באקדמיה ובענפי הרפואה והמדע פרופסורים ודוקטורים שיש להם דיסלקציה ולקויות למידה, שאובחנו בגיל צעיר, ובעצם הם למדו, וכמו שאמרתי, יכולים להגיע להישגים. אין שום קשר בין רמת אינטליגנציה ללקות למידה. למה אני מספרת לכם את כל זה ולמה אני מציינת את זה, מעבר לזה שזה היום הבין-לאומי למודעות לדיסלקציה? יש לי בן זוג שסובל מדיסלקציה, ושלושה ילדים, ואני חווה ביום-יום את הקושי של האנשים שסובלים מהלקות הזאת, שלא מבינים אותם, שיש עליהם סטיגמה, שאנשים מסתכלים עליהם וחושבים שהם עצלנים, שהם אולי פחות חכמים. ולמעשה, יש בעיה של חוסר מודעות מאוד מאוד גדולה ללקות הזאת. ואני רואה את המקום שלנו, את המשכן הזה, צריך לתקן. אנחנו צריכים לפעול, קודם כול לאבחון מוקדם, ולהעלות את המודעות לנושא הזה בקרב צוותי הוראה, בקרב הורים. ככל שהלקות מאובחנת בגיל צעיר יותר, אפשר לטפל ואפשר להתאים את שיטת הלמידה לילד. בראש ובראשונה זה מאפשר לילד לצמוח עם ביטחון וללא אותן סטיגמות וללא אותם קשיים שגורמים לו להרגיש שהוא פחות טוב מאחרים, ומובילים גם לאותן בעיות של עבריינות בעתיד, מניעת תסכול, מניעה של תדמית נמוכה. אנחנו צריכים להקצות תקציבים לנושא. אני פניתי וביקשתי דיון מיוחד בוועדת החינוך, והיום קיבלתי אישור. אני רוצה להודות ליו"ר ועדת החינוך שרן השכל. יהיה דיון מיוחד על זה בוועדת הכנסת בשבוע הבא, כדי לדבר על הדרכים לטפל באותם ילדים שנמצאים במערכת החינוך, להוסיף תקנים לצוותי הוראה, להכשיר את הצוותים, לזהות את זה בגיל צעיר. ובעיקר,

אחרי שנה של קורונה ולמידה מרחוק, אותם ילדים שסובלים מלקות למידה בעצם סבלו מהידרדרות מאוד מאוד גדולה בלמידה. אני מקווה מאוד שבוועדה, בשבוע הבא, אנחנו נציג תוכנית ונוכל לקדם אותה. אני מזמינה את כולכם להשתתף בדיון. והכי חשוב, שלא נוותר על הילדים האלה ונעזור להם לממש את הפוטנציאל שלהם.

תודה, חברת הכנסת ענבר בזק. נושא בהחלט חשוב. חברת הכנסת מירב בן ארי, חברת הכנסת גילה גמליאל, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי השר, חבריי חברי הכנסת, אחרי ששאלנו איפה הכסף ולא קיבלנו תשובה, בואו נדבר על איפה הוויכוח ואיפה המשבר המלאכותי כאילו בין רע"מ לקואליציה. אלה שתי הסוגיות שנמצאות היום על הפרק, האחת: חוק החשמל הידוע היה אמור לעלות לוועדת שרים לחקיקה ביום ראשון האחרון. אדוני היושב-ראש, עם תיאבון גדול, בוא תקשיב איזו קונסטרוקציה, רצה ללכת על חוק רטרואקטיבי עם גרייס עד 2024. דהיינו, כל מבנה לא חוקי שנבנה בעבר, עד 2024, עם גרייס, זה מין יצור, מתחבר לחשמל. ואפילו אם עוד לא הוגשה תוכנית מתאר מפורטת שאמורה להסדיר אותו וכך אנחנו יודעים אם הוא עומד בתנאים או לא עומד בתנאים. אני יכול להבין היגיון, היה בזמנו חוק שבס, בנייה לא חוקית ישנה, חוק קמיניץ הרי מדבר על 2018. היה ויכוח בסוף 2017, 2018. מבנה ישן, נבנה לפני חוק קמיניץ, נמצא בתחום שבו כבר הוגשה תוכנית מפורטת שאושרה להפקדה, דהיינו עברה תנאי סף, זה לא איזה ישראבלוף שמישהו לקח סרטוט והגיש תוכנית,

הגשתי תוכנית, זו תוכנית שאו שהמדינה הגישה או שהיא עמדה בתנאי סף ואושרה להפקדה. המבנה הזה אמור להיות מוסדר על פי תנאי אותה תוכנית, הוא עומד בתנאים של התוכנית שהוגשה ואושרה להפקדה. הוא לא יושב על כביש והוא לא חורג מגבולות המגרש. אני יכול להבין: למה סתם לחכות עכשיו שלוש או ארבע שנים, כמה שהליכי התכנון לוקחים? ונניח שהוא יקבל חיבור חשמל, הוא כמובן יפקיד ערובה כדי לוודא שמייד אחרי שיש תוכנית הוא מגיש בקשה להיתר בנייה ומבצע את השינויים שהוא צריך בנכס,

אז מחלטים לו את הערבות ומנתקים לו את החיבור, אין פה הפקרות. אני יכול לשמוע את ההיגיון. זה גם מה שלאורך השנים אמרו אנשי המשפטים שאפשר לשמוע. אבל תדעו לכם, זה לא מספיק למנסור עבאס. הוא לא מוכן שיהיה מדובר רק על מבנים ישנים, והוא לא מוכן שיהיה מדובר רק על תחומי תוכנית מתאר, והוא לא מוכן שידרשו הפקדה של ערובה, ואם כן, אז איזו בדיחה, 2.5 שקלים. והנושא השני, הסדרת אותם שלושה יישובים בדואיים בנגב.

הייתה החלטת ממשלה, טיוטה ראשונה שהוגשה אי אז באוגוסט-ספטמבר,

אבל אז זאב אלקין, שהיה שר בזמנו, וזכר מאיפה הוא בא ולאן הולך, עצר אותה ודרש כמה תנאי סף בסיסיים,

גם צודקים: סך כל השטח שמוקצה היום להתיישבות הבדואית בנגב לא גדל, אם עושים קווים כחולים חדשים אז גורעים את זה מקווים כחולים אחרים. הרי גם היום ההתיישבות הזאת פרוסה בצורה שאין לה אח ורע במדינת ישראל. בבאר שבע יושבים 200,000 תושבים על 40,000 דונם,

בגין פה,

עיקרון שאומר: סך השטח שמוקצה נשמר. עיקרון שני אומר: לכל יישוב כזה יש מרחב הסדרה, ולפחות 70% או 80% מהאוכלוסייה צריכה לחתום על הסדר להיכנס ליישוב. אבל אנחנו רוצים מפה, כדי שיהיה ברור מה מרחב ההסדרה, איזה מקבצים צריכים להיכנס, ואז אפשר למדוד 80% ממה. ואנחנו כמובן רוצים שהמפה תהיה בגוף החלטת הממשלה כדי שיהיה ברור שבזה זה תלוי.

אני יודע שזה נורא מרגיז אותך, מנסור.

אני רוצה להרגיע אותך.

אני רוצה להרגיע אותך. חבר הכנסת סמוטריץ', כל זה היה ב-2013 לא,

אל תיקח אותי לשם, בני.

אני יכול שעה לתת הרצאה עכשיו על מכירת החיסול של הנגב שאתה הובלת אחרי דוח פראוור וכו', לא ניכנס לזה עכשיו.

אני רק יכול להרגיע אותך. לצערי הרב, אילת שקד תיתן לך כל מה שאתה רוצה. אתה תראה שאתה תקבל את חוק החשמל שאתה רוצה, ותהיה פה הפקרות, ויעודדו פה המשך בנייה בלתי חוקית והשתלטות על קרקעות. ואתה תקבל את החלטת הממשלה שאתה רוצה על היישובים, כי אחרת אתם פשוט תצביעו נגד התקציב והממשלה תיפול. וזו ממשלה,

שאין לה קווים אדומים ואינטרסים ציוניים פשוטים ועניינים של שכל ישר שהם כל כך ברורים,

כשעומדים לך עם אקדח לרקה ואתה נתון לחסדיהם של,

וזה מסוכן למדינת ישראל.

חברת הכנסת מאי גולן, חבר הכנסת אלכס קושניר, חבר הכנסת אוריאל בוסו. חבר הכנסת איתמר בן גביר, בבקשה.

כנסת נכבדה, אדוני השר, שקודם ביקרתי אותו על הקשר עם ווליד טאהא, אבל צריך גם להגיד מחמאות כשצריך, הצלחתך היא הצלחתנו בעניין חוק הדואר. אני חושב

אני מקווה שתשכילו לעשות את האיזון הנכון בין שוק חופשי וכלכלה חופשית לשיפור השירות, לכך שצריך גם בנקודות, כמו שאמר חבר הכנסת לוין, גם במקומות קטנים, גם במקומות לא רווחיים, לספק את השירות ולהצליח בכך. אצלנו בקריית ארבע הדואר לא תמיד מגיע, בטח לא בזמן. ואם כבר עסקינן בקריית ארבע, בעוד שלושה וחצי שבועות, היושב-ראש, אנחנו הולכים לחגוג את שבת חיי שרה. שבת חיי שרה זו השבת שבה אנחנו קוראים על קניית מערת המכפלה בכסף מלא. אברהם אבינו שלנו, האבא שלנו, קונה את מערת המכפלה ומוריש אותה לילדיו ולדורות הבאים.

כולנו מכירים את עיר האבות, את העיר החשובה, את העיר שבה גם האבות קבורים, גם האימהות, גם דוד המלך התהלך שם, מלך שם במשך שבע שנים. אבל חבריי חברי הכנסת, צריך לדעת שהמצב היום בקריית ארבע-חברון לא כתמול שלשום. אין יום, אין לילה, שאין מאות יריות, לפעמים זה בצרורות, לפעמים זה בבודדות, אבל אנחנו מרגישים כמו במערב פרוע. פונים לצבא, פונים לכל מיני גורמים במשטרה. אומרים לנו: מה אתם רוצים? הם חוגגים. מה אתם רוצים? זה בינם לבין עצמם, זה ריב חמולות. מה אתם רוצים? אבל אנחנו יודעים בדיוק איך זה עובד. נשק שבסופו של דבר יורים בו, אפילו בחתונות,

שמשתמשים בו כדי לחסל ריב של חמולות, בסופו של דבר מופנה, חלילה וחס, גם לתושבי מדינת ישראל. וההפקרות הזאת לא יכולה להימשך. צריך לתת לצה"ל לנצח. צריך לתת לצה"ל להיכנס לכל מקום ברחבי העיר. צריך לקחת את כלי הנשק וצריך לדאוג לכך שהילדים שלנו, שהילדות שלנו, יישנו בבטחה, בשקט ובשלווה. לצערי זה לא קורה רק בחברון. לצערי גם בישראל הקטנה, מה שנקרא, זה מתרחש בכל מקום,

אם זה ברמלה, אם זה ליד הגבעה הצרפתית, אם זה ליד פסגת זאב, ואין דין ואין דיין, ובימים האלה אין שוטרים במשטרת ישראל שנותנים את ההוראה הנכונה. אז חבריי בקואליציה, גם אתם צריכים לקום ולהזדעק מהדבר הזה, כי בסופו של דבר הנשק הזה, חלילה וחס, יכול לפגוע בכולנו. תודה, חבר הכנסת איתמר בן גביר.

אינו נוכח. חבר הכנסת יואב קיש. כבוד היושב-ראש, השר, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לדבר על השיח. דיבר פה קודם יושב-ראש ועדת הכנסת על השיח, וזה נושא שמאוד נוגע לכנסת משני הצדדים שלה. אני שותף להרגשה שהשיח קשה והידרדר, ואני שואל את עצמי מה הסיבה. אני אגיד לכם דבר אחד, חבריי בקואליציה, זה נכון שצריך לשמור על שיח ראוי משני הצדדים, אבל בסוף אני שואל אתכם איך אתם תגדירו דברים שקורים בבית הזה, ואני אומר לכם, על דבר אחד אני לא אוותר: אני לא אוותר על האמת, אני לא אוותר על לומר את האמת בצורה הכי ברורה שיש. אז אני שואל אתכם שאלה: שר האוצר ליברמן, שבתפקידו אומר שהוא יעלה את השכר של חיילי החובה, מתחייב על כך, וכשמגיע התקציב הוא אומר: לא,

איך אפשר בשיח להגיד משהו חוץ מאשר שהוא שיקר לחיילי צבא הגנה לישראל? זה מה שהוא עשה. אני לא מייפה את האמת, זו האמת. זה יכול להישמע שיח בעייתי. אני שואל אתכם שאלה אחרת. אני רואה שיש פה כמה חברים מסיעת יש עתיד. אני יודע כמה חשובה לכם רשימת הדירקטורים במינויי דירקטוריון, נלחמתם על זה שנים רבות, זה איזשהו בייבי של יאיר לפיד, שכל מינויי הדירקטורים,

אתה אולי הולך למנות דירקטורים בחברות ממשלתיות, אז צריך שיהיה מינוי של אנשים שבנבחרת הדירקטורים. ואז שרת האנרגיה קארין אלהרר, יחד עם שר האוצר איווט ליברמן, המינוי אולי בין הכי חשובים, נגיד ככה, אני לא רוצה להגיד הכי, אבל בין הכי חשובים לדירקטור: יושב-ראש דירקטוריון חברת חשמל,

יושב-ראש דירקטוריון חברת חשמל. הם רוצים לשים את אמי פלמור, שהיא לא בנבחרת הדירקטורים. עכשיו, מילא אם קארין אלהרר לא הייתה מיש עתיד, אבל מה אתה רוצה שאני אגיד על זה? איזה שיח אני יכול לומר על אירוע שכזה באמת, ובשביל להישאר עדיין מצד אחד נאמן לאמת ולמציאות, שמה שעשתה השרה קארין אלהרר, אני מאוד מעריך אותה ברמה האישית, יש לנו ידידות, זה דבר שאינו נתפס בעיניי? איך אתם יכולים לשקר בכזאת בוטות לציבור? כשאני אומר פה מעל הבמה שאתם משקרים בבוטות לציבור, זה תיאור המציאות הנכון לעכשיו. נתתי לכם שתי דוגמאות. אני לא משתמש פה בשיח מתלהם, בשיח מעליב.

בשיח מתאר מציאות, ואני אומר לכם שזו המציאות שאתם מנחילים פה למדינת ישראל. זה מתחיל בראש הממשלה בנט, ששיקר לבוחריו בצורה הכי בוטה שיכולה להיות, לקח קולות של ימין והעביר אותם לשמאל דקה לפני הבחירות. מה אתם רוצים שנגיד על זה שיישאר ברמת השיח? אנחנו אומרים את האמת. אני אומר לכם, אני לא מתלהם ואני לא בא ומעליב אף אחד, אני לא קורא לאנשים "אידיוט" או דברים שכאלה,

אבל את האמת אנחנו אומרים. כשאתם עושים דברים שהטפתם נגדם, נלחמתם, ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד, מה הוא אמר על תפקיד ראש הממשלה החליפי? הוא אמר על זה "דיל בין נוכלים". את זה לא אני אמרתי, זה אותם אנשים שכשהם ישבו בצד הזה, כן. אני מסיים. אותם אנשים ישבו בצד הזה ודיברו בשפה, כן, שם השיח היה להם פחות חשוב, ועכשיו באים ואומרים לנו: שיח. ואני אומר לכם, אנחנו שומרים על השיח, אבל מה שקורה פה זו המציאות. אנחנו לא נתקשקש סביב, אנחנו נאמר את האמת בפרצוף: אתם משקרים, אתם מרמים. אנחנו נגיד את זה, ואני אומר לכם את זה עם לשמור על השיח, כי זו המציאות. תודה, חבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת מאיר פרוש, אינו נוכח. השר יועז הנדל, אתה רוצה להשיב? בבקשה. אני אעשה את זה קצר. דקה. קודם כול, תודה, אדוני היושב-ראש, תודה, חבריי חברי הכנסת. אני רוצה להגיד לכם, ללא קשר לחוק הדואר, היה פה שיח חשוב. קודם כול, לאיתמר בן גביר, ניהלנו שיח על שירות משמעותי, וזה מה שכנסת ישראל צריכה לעשות, ולהתווכח על שירות צבאי ועל שירות לאומי, ואני בעד שזה יקרה כאן ושהאנשים יתאמצו, שיפסיקו, כדי להוכיח שהם שירתו ולמה הם לא שירתו ואיך וכמה ולמה, ב. שיח על ציונות, אני שמח שאיתמר רוצה להיות בחיק הציונות ומתווכח. אני לא חושב שמנסור עבאס ציוני, אני חושב שהוא רוצה להשתלב במדינת ישראל כפי שהיא. ואני חושב שהכהניסטים במקור לא היו ציונים,

אם אתה רוצה להשתלב אני מאוד שמח. אני בעד שאנשים ייכנסו לחיק הציונות, זה חשוב. ואתה יודע מה הכי חשוב? שגם אתה וגם מנסור חושבים שיש שירות לאזרח שהוא ללא קשר לדעות פוליטיות, דוגמת תחבורה ודואר ותשתיות תקשורת. גם אתה רוצה תשתיות תקשורת בחברון, וגם הוא רוצה תשתיות תקשורת בחברה הערבית. רק שאיתו אתה מוכן לשבת ואיתי לא. זה מה שאמרת. על זה ביקרו אותך כל כך. איתמר, אני ברוח יצחק שמיר לא יושב עם כהניסטים, וברוח רבין לא יושב עם המשותפת.

אבל אני מאוד שמח שאתה עושה, יצחק שמיר היה יושב עם מנסור עבאס? יצחק שמיר היה יושב עם ווליד טאהא? אני מאוד שמח שאתה עושה מהלך, עם מי שאומר שרוצחים הם לוחמי חופש? ואם אתה לא כהניסט, אתה כבר לא כהניסט, איתמר? אני מוכן לשבת לדבר איתך מתי שתרצה. אני בעד מדינת ישראל, וגם אתה צריך להיות בעד מדינת ישראל. אחרי זה תסביר לי מה התפיסה הציונית שלך, אני מוכן להקשיב. תמיד.

איתמר, אם אתה תקרא לשירות צבאי או שירות לאומי ואתה בעד הציונות, אני מוכן תמיד לדבר איתך על זה. בוודאי שאני אשמח שגם רע"מ יבואו ויגידו שהם רוצים, אנחנו מגינים על חיילי צה"ל, אתם נטשתם אותם.

בינתיים אני הייתי חייל צה"ל, ואני מציע לדבר על חיילי צה"ל מתוך, אימא שלי הייתה קצינה בצבא, ואתה יושב עם ווליד טאהא. אני מודה לאימא שלך. אתה יושב עם ווליד טאהא. אני מודה לאימא שלך, אני חושב שהיא עשתה דבר חשוב. ואתה יושב עם ווליד טאהא. ואני אשמח שתקרא לשאר אזרחי ישראל לשרת שירות צבאי או שירות לאומי, מי שלא הצליח. אבל רציתי לגעת בנקודה אחרת, רציתי לגעת דווקא באיזה, מה אתה רוצה, לשותפים שלו יש, כאילו השירות לאומי זה מיליציה, משמר כפר קאסם. יועז, יועז, אני רוצה לשבח. לשבח, איתמר. לשבח אתכם שאתם בעד שירות, קח עוד רבע שעה, החבילה מגיעה יותר

זה חשוב לכלל אזרחי ישראל. ותראו, יש נקודות, וכולם יכולים להסכים עליהן. אז תודה רבה לכם. תודה, השר יועז הנדל. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הדואר (תיקון מס'

התשפ"ב 2021, בקריאה ראשונה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 13), התשפ"ב 2021, לוועדת הכלכלה נתקבלה. שכחתי להגיד תודה לחברת הקואליציה, לא, לא.

אפילו יושב-ראש, כן, אנחנו נודה להם. 13 חברי כנסת בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הדואר (תיקון מס' 13), התשפ"ב 2021, עוברת בקריאה ראשונה. הוועדה המוסמכת לדון בהצעת החוק הינה ועדת הכלכלה. חברי הכנסת, תודה רבה לכם. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, כ"ט בתשרי התשפ"ב, 5 באוקטובר 2021, בשעה 16:00. ישיבה זו